2013. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 3), התשע"ג 2013, הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה), התשע"ג 2013, הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס'

התשע"ג 2013, הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 11) (סיוע משפטי לניצולי שואה ולנכי המלחמה בנאצים, ביטול המבחן הכלכלי), התשע"ג 2013, הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ג 2013. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הכנסת (תיקון מס'

(ראש האופוזיציה), התשע"ג 2013, של חברי הכנסת יריב לוין, משה גפני ואורי מקלב. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1437/19 וכלה בהצעת חוק פ/1464/19, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל), התשע"ג 2013, של חברת הכנסת מירי רגב, הצעת חוק כשירות מאבטח (תיקוני חקיקה), התשע"ג 2013, מאת חברי הכנסת דוד צור, בנימין בן-אליעזר, משה מזרחי,

כבל,

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הרכב המחלקה לחקירות שוטרים), התשע"ג 2013,

התשע"ג 2013,

התשע"ג 2013. לקריאה ראשונה,

(ראש האופוזיציה), התשע"ג 2013, של חברי הכנסת יריב לוין, משה גפני ואורי מקלב.

הוא אמר פה בנאום שאני אחראי לגירעון. בסדר,

אני מקבל את האחריות הזאת. אז אני אחראי לכל ההצלחות של המשק הישראלי בארבע

תהיה לו שקית חלב, זה בסדר.

שם הוא התמודד.

הרי סיכמנו שאנחנו לא תוקפים אותו על העניין הזה, זה בסדר. איך הוא מעז לבוא לפה?

האם אתם תסכימו, גם בליכוד,

גם במפלגות האחרות שנמצאות בקואליציה, להביא אוסף כזה של גזירות רעות? לפגוע פעם אחר פעם אחר פעם במצע שכולכם

חברי הכנסת, מטעם ש"ס: התקציב שהונח בכנסת הרסני ותורם להעמקת הפערים העצומים שקיימים בשכבות הביניים ובשכבות

באמת תשובה מכובדת? מישהו יכול להתכחש,

לעוני שקיים היום במדינת ישראל? מישהו יכול להתכחש לעובדה הזאת שבא מנכ"ל הביטוח הלאומי ואומר: חברי הכנסת, בהצבעה

למה ליצור שנאה אישית על כל אחד ואחד כביכול שיש לו זקן וכיפה? זאת רמת התרבות שאתם רוצים להכניס לכאן? אדוני היושב-ראש, אנחנו הגשנו הצעת אי-אמון, סיעת ש"ס. ולמרות שאני חוזר על הדברים שבוע אחר שבוע, זה מה שנשאר לנו לעשות: לפנות לחברי הכנסת של הקואליציה ולהגיד להם, אנא מכם, קצת יותר חמלה.

מיום ליום אנחנו רואים מה הגזירות הללו של התקציב הזה יעשו למשפחות, עם מה אנחנו הולכים להתמודד. אין כאן שום מידתיות. אם כל התקציב של קצבאות הילדים,

ראיתי פה חברי כנסת מומחים ממש במספרים: 7.2 מיליארד שקל זה התקציב של כל קצבאות הילדים במדינת ישראל. השנה ובשנה הבאה הולכים להוריד בבסיס קרוב ל-4.5 מיליארד שקל, אדוני היושב-ראש. למעלה מ-60% מקצבאות הילדים הולכים להוריד בשנה וחצי. אני שואל, איפה המידתיות של הדבר הזה? זה אחרי הגזירות של 2003, שאז הייתה מפלגת האם של יש עתיד, מפלגת שינוי, ושר האוצר ביבי נתניהו, אז הורידו כבר ב-60% 70% את הקצבאות. ועכשיו הולכים להוריד את קצבאות הילדים ב-60% 70%. רבותי, בואו נקרא לילד בשמו, למרות שאני יודע שאני מקלקל את השמחה,

זה מקצועי. אני ישבתי עם פקידי האוצר. כשאני שואל אותם את השאלה, הם אומרים לי: אדוני, אתה יכול לשאול אותנו כל שאלה, כשזה מגיע לתקציב קצבאות הילדים ותקציב הישיבות, תדבר עם הדרג הפוליטי,

אנחנו לא בתמונה הזאת. אל תשאל אותנו, אל תביך אותנו. רבותי, אני יודע שאולי זה נחמד לומר בחדרי חדרים שתקציב קצבאות הילדים, מה זה משנה לכם? זה בעיקר החרדים והערבים. לכן צאו, זה לא בקונסנזוס. רבותי,

מי שמסתכל יודע ש-60% מקצבאות הילדים הולכים למשפחות עם ילד אחד ושני ילדים, שזה רוב רובו של הציבור בישראל, וזה לא הציבור החרדי ולא הציבור הערבי. אבל רגע, אני שואל, הציבור החרדי והציבור הערבי לא צריכים להאכיל את הילדים שלהם? זאת צורת המידתיות שהולכים לקצץ להם ב-60% 70% במכה אחת? איזה עוד סעיף בתקציב המדינה חוץ מתקציב הישיבות הולכים לקצץ בצורה משמעותית כל כך בלי שום מידתיות? מה נשאר לנו? לפנות לבית-המשפט העליון ולהגיד: חוסר סבירות של הממשלה. לא תהיה ברירה אחרת, למרות שאני לא אוהב שחברי כנסת פונים לבית-המשפט העליון מבחינה עקרונית. אנחנו צריכים לחוקק ולא לבכות בבית-המשפט העליון. אבל אולי זה יהיה קו ההגנה האחרון שלנו. אני מקווה שלא נצטרך גם להגיע לבית-הדין בהאג. אתם פוגעים בזכויות אדם בצורה הכי חמורה שיכולה להיות. תצחק, מיקי, אל תשכח מאיפה באת. אל תשכח מאיפה באת, אדוני סגן שר האוצר. אתה יודע בדיוק איפה גדלנו כשהיינו ילדים, לא איפה שיאיר לפיד גדל. אתה יודע בדיוק מה זה מצוקה של משפחות שאין להן מה לאכול. ואת זה אתם הולכים היום לחתוך. בי אתם לא תפגעו, אני אמרתי מזמן. אני מקבל קצבת ילדים על שלושה ילדים, ואני חושב שאסור לי לקבל את הקצבה הזאת. אני מקבל משכורת מהכנסת. גם לאחר קיצוץ של 10% עדיין המשכורת שלנו גבוהה.

ריבון העולמים, משפחות שהאבא והאימא עובדים וביחד לא מקבלים 10,000 שקל ברוטו, להם לקחת 400,

700 שקל מקצבת הילדים? בנוסף להעלאת המע"מ, בנוסף לכל מיני גזירות אחרות. העליתם את השתתפות ההורים, כל מיני גזירות חדשות אחרות. בסך הכול, כמה אפשר להעמיס על משפחות? גם אם בעוד שנתיים אכן תתקיים הנבואה, ויהיה טוב. אבל בשנתיים האלה אנחנו ממוטטים עשרות אלפי משפחות. אני מרגיש שאני זועק, ואני זועק, וכולם אומרים לי אחר כך: יישר כוח, אתה אומר דברים נכונים, ושום דבר לא זז. איפה הלב היהודי? יש שלושה סימנים שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. רבותי, את הבושה איבדנו. איפה הלב הטוב? איפה גמילות החסדים? רק בשעת צרה? רק כשצריך לתרום כליה או לאסוף כסף בשביל חולי סרטן אנחנו מתגייסים? ילדים בריאים אנחנו הופכים לחולים? חז"ל לא לחינם אמרו שעני חשוב כמת. ילד קטן שמסתכל על העיניים של ההורים שלו, ואני אגיד את זה חמש פעמים, שיאיר לפיד לא יאהב לשמוע את זה, עיניים כבויות של אבא ואימא לא מסוגלים להביא פרנסה הביתה, ילד כזה, אין לו סיכוי לגדול. הילד הזה יהיה מופרע בכיתה או מופנם בכיתה, הילד הזה, יחפשו אחר כך למה הוא נושר. ילד שאין לו בית עם ביטחון כלכלי מינימלי, אין לו סיכוי להתפתח.

במדינת ישראל אין שוויון בין הילדים, אין הזדמנות שווה לילד שגדל במרכז הארץ ולילד שגדל בפריפריה. את זה אתם צריכים לדעת. על זה אתם הולכים להצביע בתקציב. אני שוב אומר, אנחנו באופוזיציה, ואנחנו לא יכולים להשפיע הרבה. אבל, חבר הכנסת שמעון סולומון, אני יודע איזה ציבור אתה מייצג, גם אתה, סגן שר האוצר, וחברת הכנסת עליזה לביא. אני אומר, קצת, עזבו אותנו, תמשיכו אתנו, תנצחו, אתם הקואליציה. אבל תזכרו את הציבור הזה. תעשו אתם, זה הישג שלכם, לא שלנו. תנסו להכניס קצת חמלה למספרים היבשים הללו, קצת חמלה במידתיות ובהדרגתיות. אל תחזיקו את החרב ישר, תפצעו את הרגליים, אבל לא את הראש. אל תורידו הכול, אל תאבדו למשפחות הללו את התקווה, שתהיה להם תקווה. לכן, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מציע להצביע אי-אמון בממשלה הזאת. ממשלה שאין לה חמלה על ציבור ענק של משפחות חלשות ומוחלשות, אין לה זכות קיום. תודה לחבר הכנסת אריה דרעי שהציג הצעת אי-אמון מטעם סיעת ש"ס. אני מזמין את סגן שר האוצר, חבר הכנסת מיקי לוי, להשיב להצעות האי-אמון של הסיעות העבודה, יהדות התורה, מרצ וש"ס בנושאים הכלכליים והתקציביים. חבר הכנסת בר ביקש גם מדיני.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני באמת נפעם למול התיאטרון שמתקיים פה כאילו לא היו דברים מעולם, כאילו הדברים נולדו אך אתמול, ומי שהביא אותם לעולם הם מפלגת יש עתיד, ראה זה פלא. בימים אלה תמו להם ימי החסד שנהוג וראוי היה לתת לממשלה בראשית דרכה. לצערי הרב, כמו שוודאי כולנו חווינו במהלך החודשים האחרונים, לא זכינו לקבל מחברי האופוזיציה ולו יום אחד של חסד. במהלך 100 הימים האחרונים מצאתי את עצמי עומד שוב ושוב על דוכן זה, עשרות פעמים, ומשיב בשם הממשלה על ההתקפות, הלגיטימיות, אני חייב להגיד, מקרב חברי לאופוזיציה. בימים הראשונים, עד שגיבשנו את התקציב, נאלצתי לעלות ולהשיב על מעשיות ועל סיפורים שלא נבראו מעולם ולהכחיש אותם זה אחר זה. במקרה אחד מישהו החליט, חברי בצד הזה, שבעברו היה יושב-ראש אגודת הסטודנטים, החליט על דעת עצמו ששר האוצר מתכוון להעלות את שכר הלימוד של הסטודנטים, לא היה ולא נברא. ובפעם אחרת, שהחליט להעלות את המע"מ על פירות וירקות, לא היה ולא נברא. ובפעם אחרת הוא קרא לעברי: תתחייב מעל דוכן זה שלא תפגעו בקרנות ההשתלמות לא היה ולא נברא. וכן הלאה וכן הלאה, ניזונים מחצאי אמיתות ומחצאי ידיעות מהתקשורת שאין להם שום בסיס, אדוני היושב-ראש. כשמסתכלים על כמות ההחלטות שקיבלנו וקידמנו במהלך 100 הימים הללו לטובת הציבור, כן, לטובת הציבור ששלח אותנו עם 19 חברי כנסת לבית הזה, כן, אותו מעמד ביניים שכשאנחנו הולכים בחוץ אומר: אנחנו יודעים שקשה, אנחנו מוכנים לשאת בנטל, אנחנו יודעים שאין לכם ברירה, ואנחנו אתכם. אני ממליץ בפניכם לראות את הסקר שנעשה אך השבוע הזה, שהתוצאות שלו מעוררות דאגות דווקא בקרבכם. בתוך פרק זמן קצר גיבשנו תקציב מדינה אחראי, שמתמודד עם הגירעון המבני שירשנו, ורק בשבוע שעבר הוא עבר בקריאה ראשונה. הקמנו קבינט דיור שבו מכונסים בפעם הראשונה כל הגורמים הרלוונטיים כדי להתמודד עם מצוקת הדיור. הגשנו את החוק לשוויון בנטל שבא לעשות חסד עם החברה הישראלית. כן, חסד עם החברה הישראלית. אף אחד לא רצה להתמודד עם זה 65 שנה, להתמודד עם אחד הפצעים הכואבים של החברה הישראלית. במקביל לחוסם העורקים שהנחנו על קטסטרופת הגירעון המבני שירשנו, אנחנו מתמודדים גם עם הבעיות המבניות של המשק, אשר דורשות טיפול יסודי וארוך טווח, שגם אתם נמנעתם מלטפל בהן כשישבתם בממשלות ישראל. אנחנו מקדמים את חוק הריכוזיות, שיביא להגברת התחרות ולהגברת יוקר המחיה, סליחה, ולהורדת יוקר המחיה, ושר האוצר, שמעתי אותך, ושר האוצר אף הקים כמה ועדות, בהן הוועדה לבחינת הסדרי החוב, ועדת ששינסקי 2. הרי כולכם, כולכם, הייתם כאן בממשלות קודמות, אף אחד לא העלה את הסוגיה של התמלוגים שמגיעים למדינה, אף אחד מכם לא נגע בזה, ובתוך 100 ימים הקמנו את ועדת ששינסקי 2, שתבחן את התמלוגים שהמדינה מקבלת מאוצרות הטבע ששייכים לה. כל ההחלטות החשובות האלה התקבלו ב-100 ימים בסך הכול, תוך ביקורת קשה מצדכם על הצעדים הקשים בתקציב, ומצד שני, תוך התעלמות מצעדים והחלטות חשובות אחרות שקיבלנו. נראה כי למרות הביקורת, הממשלה הזאת היא אכן ממשלה שיודעת לפעול ולקבל החלטות, כפי שהתבטא אתמול שר האוצר. חבר הכנסת גפני, חבל שהוא יצא.

אה, ברוך השם, Welcome to the club. מה היה עם, אני שואל את עצמי, באמת, אם אתה באמת מאמין שאינך שותף לגירעון, כשהיית יושב-ראש ועדת הכספים,

ואם באמת אין לך אחריות, יש לי. כשאתה עומד פה ואומר, עוד פעם, על התקציב הזה, ואיפה הייתם אתם כשהבאתם אותנו לנקוט את הצעדים הקשים, אני חייב להגיד, בגלל מה שאתם הבאתם אותנו אליו. ואני שואל אם אתה באמת תמים, והתשובה היא שלילית,

אתה יודע שאתה אשם. אני יכול להגיד שאתה שחקן יותר טוב מאשר עשית את עבודתך. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. גם אתה וגם חבר הכנסת דרעי דיברתם על מה ששר האוצר אמר, לא אנחנו נוקטים לשון אישית, לא אני, אלא אתה, חבר הכנסת גפני, כינית את שר האוצר במילים, באמת, אני לא רוצה לחזור עליהן, מפאת כבודך. לא אני עשיתי תנועה של זלזול כזה, ממקום מושבך, כששר האוצר של מדינת ישראל, ולו מדרך הכבוד היית צריך להימנע מתנועת הזלזול. זה לא יאה ולא מכבד אותך. וחבר הכנסת אריה דרעי, חבל שהוא יצא, אבל אני לא אשאר חייב בלא להשיב. מעניין, תופעת העוני נולדה אך אתמול, ב-100 הימים שחלפו, ולא ב-30 השנה שאתם השתתפתם בקואליציה, והייתם שותפים לכל ממשלות ישראל, יושבים בנקודות מפתח, ולא עושים דבר לבלימת העוני הזה חוץ מלדבר, ולדבר, ולדבר. וכל פעם הדוח הזה עולה מחדש. מה אתם עושים כדי, אז תמתין ותראה, תמתין ותראה. בשביל זה לקחנו משרדים קשים, הן את הרווחה והן את האוצר, וכבר לצורך העניין הזה הקציב שר האוצר יותר מחצי מיליון שקל לצורך תמיכה באותן משפחות שעקב הפגיעה בקצבאות הילדים יצטרכו,

סליחה, חצי מיליארד, 500 מיליון. אותן משפחות שיזדקקו לסיוע. יוקמו ועדות מתאימות. השר מאיר כהן יעמוד בראש הוועדה הזאת, הוא ואנשיו, ויהיו תשובות. וחבל שחבר הכנסת דרעי יצא, ובפנים מיתממות הוא עוד פעם שואל מה עשינו, אז אני אגיד מה עשינו: 560 מיליון שקל תקציב "מעיין החינוך", ואני לא שמעתי מילה מכם, חברי באופוזיציה, מהספסלים מהצד הזה, ולא שמעתי מילה מהספסלים הריקים בצד ההוא על 560 מיליון שקל תקציב "מעיין החינוך" מטעם אוצר המדינה. ו-560 מיליון שקל, לא מספיק שזה סכום אדיר, הוא נקלע למינוס של 120 מיליון שקל. ותנחשו מי השלים את הסכום הזה? כמובן, מדינת ישראל, שר האוצר. אני לא מניח שאם אני הייתי, אדוני היושב-ראש, נקלע לחוסר בתקציב האישי שלי בבנק, משרד האוצר היה ניאות להשלים אותו. בוודאי ובוודאי לא. זאת ועוד, לא שמעתי אתכם מבקשים להקים ועדת חקירה, ועדת בדיקה, איך זה, ואני אגיד את זה עוד פעם, ש-1,601 עובדים יחד עם בני-הזוג שלהם, בניגוד להוראות, ואיך זה שבניינים שלמים, ואין אף אחד מהסיעה פה שישמע אותי, אבל חבר הכנסת אריה דרעי אמר את מה שהוא אמר כאילו האחריות אינה מונחת על כתפיו ועל כתפי חבריו חברי הכנסת של ש"ס, ואיך בניינים שלמים עמדו ודווחו כבתי-ספר כדי לקבל תקציב, ואיך כלי רכב רבים עמדו כאבן שאין לה הופכין, ואיך הדיווחים על מספר בחורי הישיבה היו רחוקים מן האמת, ואיך זה שבעלה של חשבת השכר הייתה לו מסעדה, והוא היה רשום כעובד מן המניין וקיבל שכר מתקציב המדינה דרך "מעיין החינוך" של ש"ס, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה, ומילה אחת, חברי המתחסדים, לא שמעתי מכם על העניין הזה, כי זה לא נוח לכם. הם שותפים אתכם באופוזיציה. אני יכול באמת להבין אתכם. חברי חברי הכנסת, כמו כן אי-אפשר שלא להתייחס לדיון הסוער שמתנהל בימים האחרונים סביב יצוא הגז. אני אייחד לכך כמה מילים ולא יותר, כי הרי הנושא נדון היום בבג"ץ, ואני אשתדל להיות זהיר בדברי. הממשלה אישרה אתמול אחרי דיון ארוך היתר ליצוא גז, 40% מתפוקת הגז, ובכך הגדילה בכ-20% את היקף הגז לשימוש מקומי לעומת המלצות ועדת צמח. הכמות לאחר האישור היא 540 BCM. מדובר במנוף כלכלי קריטי, שיניב למשק הישראלי כ-60 מיליארד דולר ב-20 השנים הקרובות. את הכסף שיצטבר, באמצעות קרן הון מיוחדת, לדורות הבאים נוכל להשקיע בחינוך, ברווחה ובבריאות, הוא לא ישמש כהלוואה לאוצר המדינה. הממשלה איזנה בהחלטתה בין הצורך לשמור עתודות גז לעשרות השנים הקרובות לשימוש גז מקומי, לבין הרצון שלנו לאפשר למשק ליהנות מפירות היצוא, שבמקביל יביאו לחיפושים נוספים של עוד שדות גז ולשחקנים נוספים שיספקו גז למשק הישראלי. בכך יהיו יותר חיבורים לחוף שיהיו גיבוי, יש היום בסך הכול חיבור אחד לחוף, יותר גז למשק המקומי ויותר תחרות שתביא לירידת מחירים.

540 המיליון האלה, שהם הרבה, ב-20% יותר מההמלצות של ועדת צמח, מביאים בחשבון את כלל ניצול הגז במשק, זאת אומרת אוטובוסים, כלי רכב, הסקת בתים,

לצורך העניין, למשל ב"נייר חדרה" עושים שימוש בסולר בכמויות אדירות, ואם יונח שם צינור גז השימוש יהיה סביב צינור הגז, וכן הלאה וכן הלאה. מה שאני מניח, לא נצליח בעשור הקרוב לחבר את כלל האלמנטים לנושא הגז, במקום סולר, כך שלהערכתנו זה אפילו יספיק ליותר ממה שאמרו. אני מאוד מקווה שאלוהים יהיה בעזרנו,

חברי הדתיים, כן, אני מאמין באלוהים, ויקרה לנו נס נוסף ויבוצעו קידוחים נוספים ויימצא גז נוסף. יש להביא בחשבון שכיום המשק הישראלי כולו מסתמך על חיבור אחד לחוף וכל תקלה בו עלולה להפסיק את כל אספקת הגז. כאן המקום לומר כי הממשלה בהחלטתה אתמול חייבה הנחה של צינור גז נוסף עד 2016, תוך חיוב הספקים להתקין גם מדחסים בצנרת הקיימת, כדי להגביר את הספק הזרימה, בניגוד לדעתן של חברות הגז, מתוך ראייה של טובת הציבור. אני רוצה באמת להגיד מילה אחת לאותם חברי כנסת שלקחו את זה לבג"ץ. בעיני הצעד הזה לגיטימי, מכובדי חבר הכנסת ריבלין, ובהחלט יכול להיות, החליטה הממשלה, החליטה, יחליט בית-המשפט העליון להביא את זה לידי דיון בעניין הזה, מובן שנכבד את הנושא. כמו כן, בניגוד לביקורת שנשמעה, אספקת הגז, ואני מציע להקשיב למה שאני אומר כרגע, לירדן ולמדינות הגובלות בנו תבוא על חשבון מכסת היצוא, ולא על חשבון הגז המיועד לשוק המקומי. חברי חברי הכנסת, לנוכח הביקורת על פרטי ההחלטה יש לי הרגשה שגם אם הייתה מתקבלת החלטה שלא יתקיים ייצוא כלל, גם אז היה מי שמוצא סיבה להתנגד להחלטה והיה תוקף את הממשלה. הרי רק בשבוע שעבר תקפה חברת הכנסת יחימוביץ את החלטתו של שר האוצר להקים את ועדת ששינסקי 2, לאחר שדרשה במשך חודשים שתתקבל החלטה בנושא התמלוגים שמגיעים למדינה על אוצרות הטבע של כולנו. להזכירכם, הייתם שותפים בכל ממשלות ישראל, לא הקמתם מעולם סוג כזה של ועדה שתבחן מה מגיע למדינה, יכול להיות שהיום היינו בנקודת זמן כלכלית אחרת לחלוטין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר דבר מה חשוב נוסף. האמירות שנשמעות בימים האחרונים כאילו ממשלת ישראל ביצעה מחטף, או גנבה, חלילה, איזו החלטה, אין להן מקום והן מסוכנות לשיח הדמוקרטי. ההחלטה הזאת מגובה בחוות דעת משפטית, ואם אינכם מסכימים אתה, ואמרתי את זה כבר קודם, יש זכות מלאה, אני באמת מאמין שיש זכות מלאה לפנות לבג"ץ, אני לא אומר את זה מהפה אל החוץ, חבר הכנסת ריבלין, אני אומר שהזכות הזאת היא זכות מלאה, לגיטימית, אני אישית מכבד אותה, ובקרב חברי שמעתי את אותם דברים, כפי שעשו הבוקר חברי כנסת בהגישם את הנושא לבג"ץ. יש שופטים בירושלים, והם שיכריעו אם מתעוררת מחלוקת על סמכויות בין הרשות המחוקקת למבצעת. השימוש בטרמינולוגיה שנשמעה כאן מסוכן מאוד, לטעמי, לדמוקרטיה, זו טרמינולוגיה הרסנית לדמוקרטיה, והייתי שמח אילו כולנו היינו נזהרים יותר.

אדוני היושב-ראש, אתמול הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר על החלטתם למנות את פרופסור יעקב פרנקל לנגיד בנק ישראל. גם שמעתי, חבל שחברת הכנסת יחימוביץ איננה כאן, שמעתי את דבריה ברשת ב'. אני מודה שנהגתי במכונית ופשוט עצרתי, כי נחרדתי, עצרתי בצד עד לסיום דבריה, והמשכתי בדרכי. פרנקל, פרופסור פרנקל,

כנגיד מוצלח בין 1991 ל-2000, צבר ניסיון ושם בין-לאומי.

שרבים בבית הזה יסכימו אתי כי הוא האיש המתאים בעת הזאת להיכנס לנעליו הגדולות והמרשימות של פרופסור סטנלי פישר. למרות הביקורת שנשמעה בתקופה האחרונה על הזמן שלקח עד קבלת ההחלטה,

חיפוש אחרי נגיד הוא לא עניין של מה בכך,

לפחות מטעמו של שר האוצר, שהשקיעו בזה שעות רבות ודיונים רבים. אני רוצה לאחל לו, בהזדמנות זו, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצלחה רבה בתפקיד, ולהודות בשם הממשלה לנגיד היוצא, פרופסור פישר, על תרומתו האדירה לכלכלה הישראלית, לצמיחה שחוותה ולעזרה בניווט ספינת המשק במים הסוערים של המשבר הגלובלי. כולי תקווה כי למרות תוכניותיו נזכה לראות את פרופסור פישר בארץ בתפקידים נוספים וכיועץ בכיר ותורם מניסיונו הרב לכלכלה

אני מבקש לדחות, אדוני, את הצעת האי-אמון.

תודה לסגן שר האוצר, חבר הכנסת מיקי לוי. את הצעות האי-אמון, כי השבת על שלוש כאלה. אנחנו עכשיו נשמע את הרביעית, מטעם סיעות רע"ם-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד: הממשלה מתעלמת ממשבר הדיור והקרקעות במגזר הערבי. ינמק את ההצעה חבר הכנסת מסעוד גנאים וישיב השר משה יעלון בשם שר הבינוי והשיכון.

אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אני רק רציתי לשאול, התפלאתי לשמוע כי שר הביטחון הוא מי שישיב, האם הסוגיה היא ביטחונית עד כדי כך? או מה הסיבה בדיוק? כאילו שלוש הצעות האי-אמון שקדמו הן תיק אזרחי, ומה שאני מגיש עכשיו, על משבר הדיור והשטחים לבנייה בחברה הערבית, אולי נחשב לתיק ביטחוני גם? אה, לא שייך? אז למה לא שר השיכון? הוא לא נמצא בארץ.

בסדר גמור, כי המושגים, חבר הכנסת ריבלין וחברי הכנסת, לפעמים, כאשר אני קורא או שומע חברי כנסת,

הוא שר הביטחון. יש לי תשובה, חבר הכנסת גנאים, אם אתה שואל ברצינות. שמעתי הרבה דברים, איך אני אגיד את זה בשפה פרלמנטרית, הזויים, במהלך הדיונים במליאה, אבל פעם אחת, וחשבתי בהתחלה שמתבדחים, היו שש הצעות אי-אמון, על שלוש הראשונות ענה שר מטעם הממשלה ועל שלוש אחר כך סגן שר. סגן שר.

אז כנראה מישהו החליט לנהוג אפליה מתקנת והחליט ששר בכיר, במקרה זה שר הביטחון, יענה לסיעות הערביות. לצורך הפרוטוקול אני אגיד שהדברים נאמרו בחיוך, וכמילה דבדיחותא, ולא כהערה רצינית. לפי הסקרים הוא המיועד, בסדר. אני גם אוסיף לך דקה על כל ההתבדחויות. אדוני היושב-ראש, כל אחד, בסדר גמור. לא, גם, זה פתח לנושא שאני רוצה לדבר, המשבר של הדיור והמחסור בשטחי בנייה בחברה הערבית. כאשר אני קורא לפעמים על אלה שמדברים על העניין של הריסת בתים, על בנייה "בלתי חוקית", כאשר מדברים על כל העניין של הדיור והשטחים בחברה הערבית, יש להם טרמינולוגיה צבאית. הם לפעמים אומרים: פולשים על אדמה, לפעמים אומרים: כובשים. אז מושגים מהעולם הצבאי הביטחוני יש שם, לצערי הרב, משום שאולי יש כאלה שחושבים שכל סוגיה הקשורה לאוכלוסייה הערבית-פלסטינית צריכה להיות קשורה למשהו ביטחוני, אי-אפשר, היא צריכה להיות קשורה למשהו ביטחוני. לצערי הרב. אבל על משבר הדיור והמחסור באדמות ובשטחים לבנייה,

דיברנו הרבה, ואנחנו נוסיף לדבר, משום שהוא באמת הבעיה. אנשים נאנקים תחת הסבל הזה של מחסור בשטח בנייה, שאין להם איפה לבנות את העתיד של הילדים שלהם. והנתונים מדברים בעד עצמם, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת.

ביישובים הערביים קיים מחסור שנתי של כ-5,000 יחידות דיור, ונכון לשנת 2009 היה מחסור מצטבר של כ-250,000 יחידות דיור. בשנת 2000, כדי לסגור את פערי העבר ולהיענות לצורכי הדיור של האוכלוסייה הערבית היה צריך לבנות 10,000 יחידות דיור בכל שנה. עברו עשר שנים ונבנו רק 8,000 יחידות דיור. אז הנתונים מדברים בעד עצמם, אדוני היושב-ראש. כאשר אנחנו מדברים על השטחים המוניציפליים של היישובים הערביים או בחברה הערבית, אנחנו מדברים על, מכלל השטחים במדינה רק על 2.5%. ויישובים אלה, אין להם מקום להתרחב,

לצערי הרב. שר השיכון היה, הוא היה לפני כשבוע ואמרתי לו: יש לך הזדמנות, כבוד שר השיכון, כי הוא נמנה על זרם או על מפלגה שתמיד דיברו על הבנייה הבלתי-חוקית במגזר, הגזימו את כל העניין. אז בידו עכשיו לתקן את זה, בידו למנוע את זה. משום שהערבים אינם רוצים, ברצונם, זה לא בגנים שלהם, לא בביולוגיה שלהם, לא בקיום שלהם, לבנות באופן בלתי חוקי וללא רישיון, אבל התנאים הנוצרים מאלצים אותם. מה אתם רוצים מצעיר ערבי, אדוני כבוד השר? צעיר ערבי, למשל בעיר שלי, סח'נין, שמונה יותר מ-28,000 תושבים, אולי 29,000, כל שטח השיפוט שלה 9,000, המתאר שלה כ-4,500 דונם, הכוונה האזור, השטח שיכולים לבנות בו. איפה הוא ילך? או שיש לו אדמה בבעלות פרטית, אבל היא אינה בשטח השיפוט של עיריית סח'נין או אינה בגבולות המתאר אלא בשטח השיפוט של המועצה האזורית משגב, איפה הוא ילך? או שאין לו אדמה ולא משווקים חלקות אדמה משרד השיכון לא משווק, או שהוא ייאלץ לבנות או ללכת לגור בכרמיאל, ושם הרבה יהודים לא רואים את זה בעין יפה והיו הפגנות נגד תושבים ערבים בערים מעורבות, ואם הוא רוצה לגור באחד היישובים הקהילתיים של המועצה האזורית, למשל משגב, שם יש לך ועדות הקבלה שבולמות אותו, ובגלל שהוא ערבי לא מאפשרים לו, איפה הוא ילך? אז איפה הוא יבנה? כפי שאמר המשורר הערבי: רמאה בּאל-ים מכּתופן וקאל לה איאכּ איאכּ אן תבּתל בּאל-מאא, זרק אותו בים כאשר הוא כפות ידיים ואמר לו: אל תירטב, שלא יגיעו המים לראש שלך.

לא מרחיבים את שטח השיפוט, לא מרחיבים את גבולות המתאר, לא רואים בעין יפה אם הוא גר בכרמיאל או איפה שהוא רוצה, לא מקבלים אותו ביישובים קהילתיים. ולא רק זה, אלא כאשר הוא מסתכל על השכנים, למשל במועצה האזורית, הוא רואה שרוב האדמות שם הופקעו ממנו, ומועצה אזורית המונה כ-18,000 תושבים, יש לה שטח שיפוט של 190,000 דונם, ולעיר שלו, שיש בה כ-29,000 נפשות ותושבים, 9,000 דונם. מה אתה רוצה שיהיה, שהוא כל כך יאהב את המדינה וישיר את "התקווה"? בטח לא. הוא יראה את האי-צדק והאי-שוויון. ופה השאלה שהמדינה צריכה להתמודד אתה, מתי ייעשה צדק כלפי האוכלוסייה הערבית? לא רק בתחום הזה, בכל התחומים, אבל בתחום הזה האפליה זועקת לשמים. מתי ייעשה צדק תכנוני, בנייתי, מתי, כאשר אנחנו מדברים על יישובים ערביים שנהפכו לקופסת סרדינים, ערמות של בטון? כל עיר או כל כפר שאני הולך אליהם, זה הדבר הראשון שמדברים עליו ורוצים אותו, אם זה בסח'נין,

אם זה במג'ד-אלכרום,

איפה לא? כולם רוצים לבנות את העתיד של הילדים שלהם, אבל הם לא מוצאים את זה. הזכרתי בפעם שעברה כפר קטן בצפון, ליד צפת, בשם עכברה. הכפר הזה מבחינה מוניציפלית שייך לצפת, אבל הצעירים שם, אחוז הרווקים הוא גבוה, הם בני 30 35 ומעלה, לא מתחתנים, כי אין להם איפה לגור. אם גרים בצפת, יש לך שם "תג מחיר" אל תדאגו, הוא יגיד לכם: אתם לא רצויים שם. כבוד השר, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהבעיה הזאת היא בעיה רצינית, היא הופכת לא רק לשאלה או לעניין פוליטי-קבוצתי, אלא לטרגדיה אישית של כל צעיר שרוצה לבנות את העתיד שלו, והמדינה והממשלה צריכות לתת את התשובות. נכון, יש לנו גם ביקורת עצמית כלפי עצמנו. לפני עשר שנים או יותר הרשויות הערביות לא הגישו בקשות, מבחינה מקצועית, כדי להתרחב, אם זה במתאר, אם זה בשטח השיפוט, אבל היום רוב הרשויות הערביות הגישו בקשות להרחבה, אם זה שטחי שיפוט או תוכניות המתאר, וצריך לאשר אותן. אדוני היושב-ראש,

האי-צדק הוא גם במסגרות ובוועדות המאשרות והמחליטות, אין שם ערבים,

הזכרתי גם את זה, מתוך 108 חברים בשש הוועדות המחוזיות בישראל, מספר החברים הערבים הוא רק חמישה. היום יש רק שניים מתוך 32 חברים במליאת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהם ערבים. שניים מ-32. אז איפה הצדק? למה לא לשתף אותם בהחלטות? ומילה אחרונה.

אולי הממשלה מביאה את מה שמכונה: החוק להסדרת העניין של היישובים והקרקעות של הבדואים בנגב. אני חושב שהחוק הזה הוא דוגמה לאי-צדק,

איך מתייחסת המדינה לאוכלוסייה הערבית, איך היא מנסה לכפות בחוק ולא בהידברות, איך היא מפלה, איך היא מנשלת אותם מהאדמות שלהם בשם החוק. אני מקווה שהחוק לא יבוא, ואם הוא יבוא, אני קורא לכל חברי הבית להתנגד לחוק הזה.

תודה, חבר הכנסת גנאים. שר הביטחון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נבצר משר הבינוי והשיכון להשתתף בדיון זה ולכן אשיב במקומו. משרד הבינוי והשיכון פועל על מנת לתת מענה ראוי בפתרונות דיור לכלל הציבור בישראל. משרד הבינוי והשיכון מטפל בכל אזרחי ותושבי מדינת ישראל. שר הבינוי והשיכון מעיד על עצמו שעוד בתקופת היותו באופוזיציה, לפני שנה, סייר ביישובים כמו נחף, כפר-מנדא בגליל ומוקיבלה בגלבוע וביישובי הבדואים בנגב, ועמד מקרוב על בעיות הדיור של הציבור הערבי ועל צורכי המגזר. לפני עשרה ימים הוא היה בנגב וסייר ברהט ובלקיה ונפגש עם ראשי המשפחות הבדואיות המתגוררות במקום, הפעם כשר השיכון. השר מעיד על עצמו שהוא מודע למצוקת הדיור ביישובים במגזר הערבי ופועל ביחד עם כל הגופים לקדם החלטות ממשלה ייחודיות לטובת תושבי המגזר. מנכ"ל המשרד, שלמה בן-אליהו, הגיע גם הוא לאחרונה לפאנל מיוחד שעסק בנושא וציין כי בתקציב המשרד לשנת 2012 כמעט כל התקציבים שהיו מיועדים למגזרים הערבי, הצ'רקסי והדרוזי לא נוצלו. יש תוכנית עבודה, יש ניירת, והתקציבים לא מנוצלים. להלן תקציר ביצוע החלטות הממשלה הייחודיות למגזר הערבי: בתחום התכנון, משרד הבינוי והשיכון מקדם בשנים האחרונות תוכניות מפורטות ביישובים רבים במגזר הערבי, הכוללות למעלה מ-20,000 יחידות דיור. חלק מהתוכניות הן על קרקע מעורבת,

לפחות 50% מהתוכנית זו קרקע מדינה. בשנים האחרונות גיבשה הממשלה כמה תוכניות חומש ליישובי המגזר הערבי והבדואי בצפון, החלטת הממשלה מס' 1539 והחלטת הממשלה מס' 4432 ליישובים הערביים, החלטת הממשלה מס' 3211 ליישובי הבדואים בצפון. החלטות אלו כוללות טיפול בנושא הדיור, הן בקרקע מדינה והן בקרקע פרטית, בכל היישובים, הן הערביים והן הבדואיים, בארץ, והבדואיים בעיקר בצפון. צריך להדגיש שתכנון בקרקע פרטית הוא דבר ייחודי, שלא מקובל בכל הארץ, אלא רק במגזר הערבי, וזאת כדי לעודד פיתוח ובנייה ביישובי המגזר שבהם יש מחסור בקרקע זמינה לבנייה. רק לדוגמה, ביישובים עין-מאהל, דיר-אלאסד, בענה, מג'ד-אלכרום, משרד הבינוי והשיכון מתכנן על קרקע פרטית 900 יחידות דיור בעלות כוללת של 2.5 מיליון שקל. החלטות הממשלה כוללות תקציבים מיוחדים לתכנון קרקע פרטית, ולכן תוספת תקציב לתכנון קרקע מדינה מרחיבה את תקציב התכנון שהמשרד מקדם בתוכניות השוטפות. המשרד מתקצב את הרשויות המקומיות ביישובי המגזר לתכנון בקרקע פרטית. מתוך סעיף התכנון תקצב המשרד עד עתה, לתכנון קרקע פרטית כ-33 מיליון ש"ח ב-14 יישובים, לתכנון קרקע מדינה יותר מ-17 מיליון ש"ח

בתחום הפיתוח, קרקע מדינה: המשרד מפעיל את הפיתוח לבנייה חדשה במסגרת תקציב משק סגור,

רק בעת שיש הצלחת שיווקים מתקבלות ההכנסות מהפיתוח ואפשר להמשיך לפתח את האתרים ששווקו ביישובים השונים. בהחלטת הממשלה מס' 4192 לסבסוד פיתוח נכללים כ-60 יישובי מיעוטים, שהם 66% מכלל היישובים במפת העדיפות הלאומית, מהם 29 יישובים ערביים, שהם 32% מכלל היישובים במפה. היישובים זכאים לסבסוד פיתוח של 50% מאומדן עלויות הפיתוח לבנייה רוויה, ארבע יחידות דיור לדונם נטו ומעלה, בקרקע מדינה. היישובים שנכללים בקבוצה א1 מקבלים סבסוד פיתוח גם ל"בנה ביתך", בהתאם לסיווג הטופוגרפי של היישוב, בין 63,000 ש"ח ליחידת דיור ל-113,000 ש"ח ליחידת דיור. במסגרת החלטות הממשלה מס' 1539 ו-4432 נכללו כל יישובי המגזר הערבי במסגרת סבסוד פיתוח לבנייה רוויה, גם היישובים שלא נכללים במפת העדיפות הלאומית, כמו יישובים במרכז הארץ. בתחום הקרקע הפרטית, בהחלטות הממשלה מס' 1539 ו-4432 נקבע תקציב סבסוד מיוחד לפיתוח בנייה רוויה בקרקע פרטית לכל יישובי המגזר הערבי, כדי לעודד את הבנייה בקרקע הפרטית. בסעיף זה תוקצבו עד כה כ-52 מיליון ש"ח, ב-19 יישובים. ביצוע הפיתוח על-ידי הרשות המקומית בהתאם להתקדמות הבנייה. המשרד מפרסם קול קורא ומבקש מהיישובים להגיש אתרים שבהם מינימום עשר יחידות דיור לצורך סבסוד הפיתוח. בתחום השיווק, המשרד פרסם בשלוש השנים האחרונות כ-3,844 יחידות דיור, מהן 1,347 יחידות דיור לשיווק, מוצלח, הן ביישובים הערביים והן ביישובי הבדואים בצפון. חלק מהשיווקים יצאו במתכונת של בנייה עצמית רוויה, כמו בנחף, מוקיבלה וכפר-מנדא, המאפשרת לכמה קרובי משפחה לגשת במשותף למכרז לרכישת מגרש ולבנות יחדיו את הבית כבנייה רוויה, וכך גם להיות זכאים לסבסוד פיתוח. מכיוון שמשאב הקרקע מתדלדל ואין אפשרות לבנות בנייה צמודת קרקע, נדרש לעודד בנייה רוויה. לשם כך המשרד מקדם תהליך פרסום לעידוד הבנייה הרוויה ביישובי המגזר הערבי, כחלק מהחלטות הממשלה שהוזכרו לעיל. בתחום מוסדות הציבור, המשרד תקצב בעשור האחרון 300 מיליון ש"ח להקמת מוסדות ציבור ביישובי המגזר הערבי, בשיתוף ובתיאום עם ראשי המגזר וראשי הרשויות המקומיות. ביישובים הוקמו מתנ"סים, אולמות ספורט מקורים, מגרשי ספורט, מועדוני נוער, שלוחות מתנ"ס ועוד. נוסף על כך השתתף המשרד במימון ב-16 מיליון ש"ח בהקמת אולם המופעים בנצרת מעלות כוללת של 65 מיליון ש"ח. בתחום השירותים המקוונים בשפה הערבית, המשרד משקיע מאמצים ומשאבים בהצגת מידע עדכני לדוברי שפות זרות, ובהם דוברי ערבית. במחצית 2012 העלה המשרד אתר חדש ובו מידע רב בשפה הערבית. כתובת האתר מפורטת כאן, לא אפרט. האתר כולל יותר מ-70 דפי מידע במגוון נושאים, ובהם סיוע בדיור, בנייה חדשה, רשם הקבלנים ועוד. נוסף על כך האתר כולל טפסים, תשלומים, מחשבונים,

שירותים ופניות ציבור. לצורך תחזוקת האתר המשרד מעסיק עורך תוכן דובר ערבית, לעדכון שוטף של האתר. השר מבקש לציין כי מבדיקה שערך המשרד עולה כי אתר המשרד בערבית עומד בכל דרישות מסמך הסטנדרטים הממשלתי ואף עולה עליהן. לכן אני מציע להתנגד להצעת האי-אמון בנושא זה.

כבוד השר יעלון. אנחנו נעבור לדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת משה מזרחי, ישנו? שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, באמת, צריך למצוא כל פעם מחדש את המילים כדי להתייחס למצב שנראה קצת אנומלי בימים האחרונים. הקלות הזאת, זאת אומרת לא קלות, הדרך המאוד-זריזה שבה מי שמנהיגים אותנו היום חותכים, בזריזות ובמהירות, ולא בסכין חדה, כירורגית, אלא בסכין קהה, פוגענית, קשה, מספרים, מספרים, נוגעים רק במספרים, כאילו מאחורי זה אין בני-אדם, אין אזרחים, אין משפחות, אין ילדים, אין נוער, אין קשישים, אין גמלאים. אני מביט על התקציב הזה, שמדברים עליו כל כך הרבה, ואני מוסיף לזה גם את תהליכי קבלת ההחלטות על משאביה הטובים של הארץ הזאת, שסוף-סוף נמצאו בה, ולטובתם של כל תושבי הארץ, ולא למיעוטם, והכול, כשאתה מביט על זה אתה לא מקבל תשובות, מה צופה לנו העתיד מחר, מה אנחנו עושים כדי שהדורות הבאים יקבלו את התיקון הנחוץ, חוץ מהחיתוך הקשה כאן. היה פה פעם תפקיד שקראו לו "נציב הדורות הבאים". מי שיזם אותו, לא למרבה הקוריוז, אלא זה משהו, נקודה למחשבה, היה טומי לפיד, ב-2001, אם אני זוכר טוב, וזה היה יועץ מיוחד שהתפקיד שלו היה לעקוב אחרי מה שהבית הזה עושה, החלטות הממשלה, כדי לוודא שבאמת המרחב העתידי של החברה הישראלית ושל מדינת ישראל לא ייפגע מהתהליכים שהממשלה והבית הזה מכוננים, לשמר את עתידו של עם ישראל במדינת ישראל, שמה שעושים היום לא ישאיר את הדורות הבאים קירחים, ממה שאנחנו משאירים לו פה כעזובה. שלא יחוקק חוק בכנסת ישראל לפני שיישמע דברו של הממונה על הדורות הבאים. לא בכדי חבר הכנסת ריבלין מעיר את זה, כי הוא התנגד בתוקף לביטול, אם אני זוכר נכון. אלא שביקשו אז לעשות שינויים, ובכל זאת נתנו לזה להתפוגג. אם יש משהו סימבולי, בימים האלה, כשאנחנו מדברים על הדורות הבאים כשאנחנו מדברים על משאב הגז, שבהחלטה של שלושה אנשים, גם אם היא אולי נכונה, אני לא יודע, של שלושה אנשים, ואם לוקחים את הערכת המצב של הביטוח הלאומי, שהוא האמון על הערכת המצב, בדיוק כמו אמ"ן בצה"ל על ביטחונה של מדינת ישראל, הוא אמון על הערכת המצב החברתית. משפט אחרון. אני כבר מסיים. ואנחנו שומעים שם, בקול גדול, מה הולך לקרות לדורות הבאים. איפה חוץ מהחיתוך בסכין הקהה התקווה שהתוכנית הכלכלית הזאת אמורה לתת לדורות הבאים, שזה אולי לא אנחנו? ואיך תמיד מסיים חברי היקר איציק שמולי, איפה התוכנית של היעדים החברתיים? איפה השורות התחתונות, שבעוד שנתיים יהיה לנו טוב, שאנחנו נראה את זה בעין בלתי מזוינת?

גם את הנציב ביטלו וגם את העתיד שלנו, ככל הנראה. תודה, חבר הכנסת מזרחי. תעלה ותבוא חברת הכנסת עליזה לביא, אם כבוד השר כהן יאפשר לה לבוא, ואחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, שוב אנחנו נדרשים, מושמצים בהקשר של התקציב. חבר הכנסת דרעי,

עמד וניסה לדבר אל הלבן בעיניים שלנו, היושבים פה באולם, הוא לא נמצא כאן ואף אחד מחבריו לא נמצא כאן, אבל, נמצאים, נמצאים. שלום לך, חבר הכנסת איציק כהן. יצחק כהן. מחבריו של אריה דרעי. כן. שר האוצר יאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, שר האוצר, לקח על עצמו את המושכות במקומות שאף אחד לא רצה לבוא ולקחת. כל החזרה הזאת, של מצוקה, וילדים, ועוני, אנחנו נותנים פתרון לכל ילד עני ולכל ילדה ענייה. יש קרן, שבראשה עומד שר הרווחה, יש קריטריונים ברורים, וכל מי שיבקש וצריך, יקבל. כסף רב הוקצב לעניין. כמה כסף יש בקרן?

אמר פה סגן, 200 מיליון. כמה לקחתם לילדים? 8 מיליארד. למה 200 מיליון?

אמר לך פה סגן שר האוצר, נתן לך פה את הנתונים. למה אתה אומר את זה? כמה יש בקרן? היו 300 ונוספו 200. 500. אז כמה,

נמצא פה שר הרווחה. שר הרווחה, אדוני, כמה בקרן?

לקחתם, חברת הכנסת לביא? 500. 500. למה לקחנו? למה לקחנו?

קודם דיבר פה חבר הכנסת דרעי, 4 מיליארד. על אנשים שאין להם ואין להם יכולת להיכנס לעולם העבודה. אני רוצה לספר לך, חמי זיכרונו לברכה ביקש, בחודשיו האחרונים, שאדם ירא שמים יסייע לו, הוא הגיע למצב בריאותי לא קל, והוא ביקש שאדם ירא שמים יסייע לו בחודשיו האחרונים. וחיפשנו ומצאנו שיש בחורים חרדים שעושים את זה באמת ממקום מאוד טהור, מאוד נקי, מאוד מקרב. היו לי המון שיחות עם אותו אדם שסייע לו, והוא אמר לי: אני מאוד מאוד מאוד רוצה להיות אח, מאוד רוצה להיות אח, ולקבל את ההכרה המקצועית שאני ראוי לה, אבל אין לי אנגלית ולשום בית-ספר לאחים אני לא יכול להתקבל. אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שרוצה, מבקשת, מנסה בדרך לא דרך, להעניק לילדים את מה שהיא לא קיבלה.

ואותו אדם באמת פתח לי צוהר לחברה שיש פער מאוד גדול בין האנשים שיושבים פה, בכנסת ישראל, ומייצגים אותה לבין הציבור הרחב שבה, שרוצה, הציבור שלהם שכן מבקש לבוא ולקחת חלק, רק אין לו באמת יכולת. אני אגיד לך עוד משהו? בדרך לא דרך הם אוספים כסף ונותנים לילדים שלהם באופן סמוי סיוע בלימוד אנגלית, בלימודי ליבה. ומה שר האוצר בא ומבקש? להחזיר את כולם, אבל את כולם, לעולם העבודה. עולם העבודה יענה על כל הנקודות שעולות וחוזרות ועולות. כולנו כואבים את כאבה של החברה הישראלית. כולנו באים ממקומות של שדות חברתיים. לא הגענו לכאן סתם. כל אחד מאתנו בקואליציה, ובטח במפלגה שלי, יש עתיד, מכיר מקרוב את הסמטאות של החברה הישראלית, וגם את הסמטאות החשוכות. ואני רוצה לספר לכם עוד משהו. צר לי, אבל הזמן כבר, משפט אחרון.

אתמול עברה הצעת חוק משעממת, ממש משעממת, כמעט חרישית, בממשלה. הכותרת הלא-מושכת שלה היא: טיוטת חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני שירותים בענפי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, חוק שעבר בעבר, רק אף אחד לא נתן לו תשומת לב. והנה, עובר לו חוק, אתמול, של זכויות סוציאליות, לדאוג לשיפור תנאים, ומי כמוך מכיר את עובדי הקבלן,

אתמול עובר חוק, וניתנים מענה ועזרה וסיוע גם לאוכלוסיות האלה,

משום מה, אף אחד לא רוצה לומר בקול באמצעי התקשורת. תודה רבה.

תודה, חברת הכנסת עליזה לביא. נכון, תודה, וזה הצעה של שר האוצר יאיר לפיד. תודה, חברת הכנסת עליזה לביא. יעלה חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, חבר הכנסת יצחק כהן.

נא לא לדבר בסלולרי במליאה. רבותי, רבותי. חבר הכנסת כהן, שב בבקשה, חברך רוצה לדבר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו מצויים היום בערב 17 בתמוז, שנקרא צום הרביעי. כך אומר הנביא: "כה אמר השם צבאות צום הרביעי" שזה 17 בתמוז, "צום החמישי" שזה תשעה באב, חבר הכנסת כהן, אתה מפריע. "צום השביעי" שזה צום גדליה, "וצום העשירי" שזה יום הכיפורים, "יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו". חמישה דברים רעים קרו בהיסטוריה ב-17 בתמוז. המשנה בסוף תענית מונה את חמשת הדברים, דבר ראשון, האסון הראשון שקרה, שנשתברו הלוחות. שכשמשה רבנו ראה שבני ישראל הלכו אחרי עגל הזהב הוא שבר את הלוחות. זה היסוד של כל האסונות שבאו אחריו. אחר כך בוטל קורבן התמיד בבית ראשון. בבית השני הובקעה העיר. חבר הכנסת טיבי,

אתה יכול לדבר חופשי, אני לא מצטט מהקוראן, אני מצטט מהמשנה, ואם אתה רוצה לשמוע, תמיד. אם אתה רוצה לשמוע את מה שאומרת המשנה על 17 בתמוז,

אבל אני רוצה להשמיע, ופשוט היה רעש קצת. אז המשנה אומרת שבבית השני הובקעה העיר ב-17 בתמוז, ואחד הדברים הנוראים שקרו, שנשרפה התורה בידי אפוסטמוס, והועמד צלם בהיכל, בימי מנשה. רבותי, אלו היו ימים שבהם שלטו בבלים, ורומאים, אבל היום, לדאבוננו, אנחנו רואים שרוצים לשרוף את התורה דווקא בזמן שאנחנו חיים בין יהודים, תחת שלטון יהודי. ומה זה לשרוף את התורה?

חס וחלילה, את ספר התורה, אלא את הנשמה של האמונה בתורה מסיני.

איך אתה יכול להגיד את זה? איך אתה יכול להגיד ככה?

זה פשוט הסתה גמורה. אתם עומדים ומסיתים 24 שעות ביממה בכל כלי התקשורת.

השר שלכם עומד פה ומסית נגד ציבור, ואתם רוצים לסתום לנו את הפיות. פשוט הסתה פרועה. תתבייש לך. איך אתה יכול לומר דבר כזה?

כשהוא אומר: אתם שודדי הקופה הציבורית, הוא מסית נגד 800,000 ילדים. השנאה שלך. חבר הכנסת ליפמן, חברת הכנסת לביא, לא נוח לשמוע, אבל ניתֵן, חבר הכנסת ליפמן.

אתם רוצים לסתום לנו את הפיות, אתם מאיימים עלינו איומים, איזה איום? איזה איום?

החרדים שבאים פה לזעוק את זעקת הילדים העניים,

ואתם חושבים להפחיד אותנו, ואנחנו לא נפחד להביא את דבר ה'. לא מפחידים אף אחד. בשם מי אתה בא בכלל?

אני מדבר בשם 200,000 בוחרי יהדות התורה וחצי מיליון בוחרי יהדות התורה וש"ס. וכשאת באה פה ומספרת על בחור חרדי שרצה ללמוד להיות אח ולא נותנים לו להיכנס כי הוא לא יודע אנגלית, אני שואל אותך, למה צריך לשים סף של ידיעת אנגלית בשביל להיות אח? הוא רוצה להיות איזה, מה לעשות? זה העולם. זה העולם. נציג דיפלומטי בסין?

לא יכול, הם פשוט לא נותנים. לכן אתה מקבל את הדקות.

רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת אייכלר צודק בכך שהוא מייצג את ציבור בוחריו

לשבירה הכלכלית של המשפחה ברוכת הילדים. כל הגזירות שלכם נגד האימהות ברוכות הילדים, זה כדי שלא יוכלו להחזיק מעמד כלכלי. אתם רוצים להוציא את ילדיהם לתרבות רעה, ותגידו את האמת, ובכלל אין לי ויכוח עם אנשי יש עתיד, לשם כך הם נבחרו.

אדוני היושב-ראש, לאנשי הליכוד, לאנשי הבית היהודי, למה אתם נותנים יד לזה? אדוני, אני מסיים ואומר, לא יעזור לכם שום דבר. כבר הובטחנו בתורתנו הקדושה "כי לא תִשָכח מפי זרעו". על הילדים העניים שאתם מרוששים אותם נאמר: "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה". הילדים האלה יגדלו לעמלי תורה, הם יהיו יראי שמים, יגעי כפיים, למרות שאתם חוסמים בפניהם את כל המשרות האפשריות. תודה, חבר הכנסת אייכלר. בגלל קריאות הביניים נתתי לך עוד הרבה זמן,

הם לא נתנו לדבר. הם אנשים דמוקרטיים, הם מדברים בשם חופש הביטוי, אבל כשמישהו אחר מדבר, קללות נמרצות בכל כלי התקשורת שלהם. תודה רבה, חבר הכנסת אייכלר. אני מסיים. הילדים האלה יקימו משפחות ברוכות ילדים, ובעזרת השם, זאת תהיה הנקמה המתוקה ביותר, שהם ילמדו, וילמדו את כל עם ישראל אמונה, ותורה, ויראת שמים וגם מידות טובות. תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. אפשר להירגע, נגמר. יעלה חבר הכנסת יצחק כהן. בבקשה, שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

לוי, ככל שאני מעלעל בדפים של חוק ההסדרים ושל התקציב, אני מוצא שם דבר אחד ויחיד, כלכלה אין שם, צמיחה

אבטלה תהיה שם, התרסקות של המשק תהיה שם. כל זה לא אכפת לכם? אבל דבר אחד חוזר על עצמו כמו חוט השני,

כמובן לא אתה, כי אני מכיר אותך שנים, אני יודע איפה גדלת, אני יודע מה סחבת על הכתפיים שלך. מי שהציב את הדגלים האלה, כל מקום שיש נגיעה כלשהי לחרדים, "אודרוב",

דיברנו כבר על קצבאות הילדים. שמעתי את הגברת, ד"ר עליזה לביא. דרך אגב, היא דוקטור אמיתית. לא, היו כאלה שיצאו דוקטור ב"עוונטה". היא דוקטור, היא עשתה בגרות, תואר ראשון, שני, הכול יש לה, דוקטור. היו כאלה שעשו דוקטור, ואתה יודע, לא אכפת לי שיהיו דוקטורים. אם זה עושה להם טוב, שיהיו דוקטורים. חבר הכנסת כהן, זמנך עבר. אני לא שומע אותך, אתה בולע את המילים. מה אתה אומר, רבי? גם רבנים.

אתה רב, יש לך "יורה יורה", אני מכיר עוד כמה שיש להם "יורה", ואין להם "יורה יורה". נכון, תראה לי אותם אחרי זה. על כל פנים, כלכלה אין פה, יש דבר אחד ויחיד וזה עובר כמו חוט השני. אגב, יושב-ראש הכנסת, בהגינותו הרבה, בישיבה שהייתה עם היועץ המשפטי של הכנסת, אמרו, זה לא הגיוני,

אי-אפשר, חרדים, חרדים. זה לא יעמוד במבחן בג"ץ, אגב.

בעזרת השם, מהתקציב הזה אבן על אבן לא תישאר, אסמע מִנִי, בעזרת השם, אבן על אבן לא יישאר. כי לא יכול להיות, לקחת ציבור ענק ולרדוף אותו, ולתקוף אותו, ולחפש לרסק אותו. זה נשמע לך הגיוני לקצץ 57% בתקציב עולם התורה? אתה יודע שאחרי השואה, ארץ-ישראל הפכה המרכז הרוחני הגדול ביותר בעולם. מה אתם חושבים, שיהדות העולם אהבלים? ניסו לרסק לו את המפעל האדיר הזה, והם ישתקו? מה, תשאירו את הפרוטות האלה? הם יוותרו לכם עליהן, יאמרו: קחו אותן, לא צריך אותן. אז הבריסקר, הרבי מבריסק, והסאטמר אמרו: עזבו, בזמנו ב-1948. אני מבקש לסיים. אני מסיים. על כל פנים, ידידי היקר מיקי לוי, מהתקציב הזה לא יישאר אבן על אבן מסיבה פשוטה אחת: זה לא חוקתי, זה לא מידתי. שמעתי הגברת, הד"ר האמיתית, כן, היא אמרה שיש קופה קטנה לשר הרווחה, 200 מיליון שקל. אתה יודע, מיקי, כמה מיליארדים הוא קיצץ להם, כמה מיליארדים? 4.5 מיליארד. איזה קופה קטנה תפצה את המסכנים, על מה אתם מדברים? איזה נחלי אבטלה יהיו פה, איזה פגיעה בצמיחה אתם עושים? וכל זה בגלל נושא אחד ויחיד, פגיעה בחרדים? תודה. תודה, חבר הכנסת כהן, זמנך תם. חבל שלא באת, אני כל הזמן צלצלתי. לא, אני אמרתי שלך יש תואר דוקטור אמיתי. יש כאלה שהוציאו דוקטור, את יודעת, ככה. את קיבלת דוקטור, טוב, תודה רבה. על כל פנים, עוד נושא אחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני מסיים, אני מסיים. מה לעזאזל, לא, חבר הכנסת כהן.

מה לעזאזל דרככם המדינית? תסבירו לנו. פעם אחת פותחים את התקשורת, "וושינגטון פוסט", אתם נגד, חבר הכנסת כהן,

פעם שנייה פותחים, רואים שאתם בדיוק הפוך. מה הקו המדיני שלכם, אולי תסבירו לנו? איפה אתם אוחזים בקו המדיני? תודה רבה. חבר הכנסת כהן, תפסת מרובה לא תפסת. יש עוד נושא אחד שאני אשאיר אותו לשטרן. הצגת דברים נכוחים בצורה נעימה, וכל הכבוד. תודה רבה, חבר הכנסת כהן.

תודה, חבר הכנסת יצחק כהן. יעלה חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. מה שנקרא, כמקובל במקומותינו, מדליקים גפרור ובורחים החוצה. חפש את הרב אייכלר, כדי לא, אני פה, לא הדלקתי גם גפרורים. נכון, אתה לא הדלקת גפרורים.

אגיד גם לחברי הכנסת. חבר הכנסת יצחק כהן, תראו, אני חשבתי לדבר היום גם על התקציב וגם על התג מחיר, שזה גם שאלה כלכלית, נכון, זה תג מחיר בהיבט הזה. אבל אני באמת כל פעם משתאה מחדש על הסוגיה, כמו שאמרתי קודם, הבערת האש. אני מאלה שכל יום רביעי לפחות אומרים "אל נקמות ה'", ואני יודע שהנקמה לא שייכת לבני-אדם, שנקמה בעולם הזה שייכת לקדוש-ברוך-הוא. לכן, כשהרב אייכלר, איציק, הוא רב? ה"יורה יורה"?

לא. אוקיי. אז כשישראל אייכלר מדבר על הנקמה של 11 ילדים שילמדו תורה, הוא פוגע בנו,

מכיוון שהוא משתמש במילה נקמה,

כיוון שהוא חושב שאם לא נקמה, זה יהיה עבורנו עונש. זה לא יהיה עונש, בדיוק כמו שאני אומר לחבר הכנסת איציק כהן, ידידי ורעי: באמת למה המושגים האלה של מלחמה בעולם התורה? אני קראתי בעיתון השבוע, ותגיד לי אם זה נכון, שלמוסדות "אל המעיין" רק עלה התקציב השנה הזאת. יכול להיות שיש קיצוצים שכולנו סובלים מהם. למה אתם בוחרים לומר,

למה אתם בוחרים לומר "מלחמה בעולם התורה"? הרי אתם יודעים שזה, איך אני אגיד את זה, במטותא? שאילת ביטויים מאנטישמיות בהיבט הזה. אני חושב שכל ההקצנות האלה, ואני אסיים בפרשת השבוע ומה אני לומד ממנה, יש להן בעיה, ואני אתן אולי פרשנות אחרת. דרך אגב, אני מקבל שהתקציב יגיע לכאן אחרת ממה שהוא הוגש, אבל באיזה תחומים והאם לגמרי אחרת, עוד נראה. אני רוצה לומר קודם כול שהסוגיות של "תג מחיר", לפני שהן סוגיות של טרור הן סוגיות של גזענות. כשמפרידים בין מכונית למכונית באבו-גוש, זאת גזענות פר-אקסלנס, שאני חושב שכמה שאנחנו מאוחדים סביבה אנחנו עוד לא מאוחדים מספיק בשביל לדעת שמי שתומך בגזענות, בין אם על-ידי עשייה ממש, חבר הכנסת חסון, בבקשה. ובין אם על-ידי אי-גינוי, הוא לא ישלוט בגבולות שלה. חבר הכנסת איציק כהן, פרשת השבוע, זה לא רק בשבילך: פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן קינא את קנאתי, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. מה אפשר לומר? להעלות על נס את הקנאים. אבל בוא ונלך קצת אחורה, לאברהם: תיתן חסד לאברהם, אמת ליעקב. למה דווקא חסד לאברהם ואמת ליעקב? מאותה סיבה של ברית שלום לפנחס: כל אחד, מה שחסר לו קצת. במטותא, אברהם אבינו, שילוח ישמעאל לא היה בדיוק מעשה של חסד. "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקֹלה." בדיוק. "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקֹלה", אבל שילוח ישמעאל למדבר לא היה מעשה של חסד. דיברה תורה בלשון בני-אדם. לכן לאברהם אני נותן חסד. יעקב אבינו איש צדיק, ואנחנו יודעים, אבל בסיפור של גנבת הברכות מעשיו הוא לא היה כליל האמת בהיבט הזה. לכן תיתן חסד לאברהם ואמת ליעקב. ופנחס? למרות שקינא את קנאתי, היה חסר קצת שלום, לכן אני נותן לו את בריתי שלום.

תודה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. יש תשובה טובה שאני לא יכול להשיב לו. אתה רואה שלא יכולתי לעצור אותו. כשאומרים דברי תורה אני לא עוצר. יישר כוח. תודה, חבר הכנסת שטרן. יעלה ויבוא עיסאווי פריג', ואם תאמר דבר תורה, גם אותך אני לא אעצור. מותר לי בשם האפליה המתקנת ארבע דקות.

שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברים, היום בדרכי לירושלים שמעתי בתוכנית של רזי ברקאי בדרך כלל אני ישן בדרך אבל זה משך את תשומת לבי, ושמעתי את שר האוצר מתראיין אצל רזי ברקאי. לכבוד שר האוצר יאיר לפיד היה ריאיון ארוך יחסית. בהתחלה אני שומע, וחשבתי שזה איש שמאל שצץ לנו, ולא קישרתי שזה יאיר. הסתכלתי טוב לרדיו,

שמעתי טוב וזה יאיר, כי מה ששמעתי לא מתיישב לי. אני כאילו שמעתי איש שלא ישן בלילה עד שלא יהיה הסדר שלום מדיני עם הפלסטינים.

לפי הדברים ועוצמת הדברים, ואללה יאיר, זהבה, ברשותך, אני מזמין אותו אלינו, כי יש נימה שהוא מאוד קרוב. מכאן אני מגיע לנושא תקציב החירום וחוק ההסדרים, חוק החירום שהתחיל. כל דבר כאן הוא חירום: חירום כלכלי, חירום, חירום. אם את שר האוצר היום שמעתי ברדיו להוט ורוצה הסדר מדיני ולא מוכן לשבת בממשלה שלא תתחיל,

את ההסדר המדיני, הרי הפתרון של כל הגירעון וכל הקיצוצים נמצא אצלו. מה הוא צריך את כל העזים שהוא מחביא מתחת לשולחן במה שקרוי חוק ההסדרים? בשביל מה? יש לך פתרון, והפתרון, אתה בעצמך אומר את זה. מה אתה צריך את עקרת-הבית המסכנה, את האקדמאי שמחכה לנקודת הזיכוי או לקצבת הילדים? מה אתה צריך את הגרושים האלה? תתחיל תהליך מדיני, גמרת את כל הכבישים העוקפים,

את כל ההשקעות המיותרות, את כל מפעל הכיבוש הזה, ואתה כבר חוסך מיליונים ומיליארדים. פתרת את כל הבעיות של התקציב. למה אתה מדבר בשתי שפות? אני אומר את זה ואגיד את זה: אדוני שר האוצר, אתה מדבר בשתי שפות.

כששמעתי אותך ברדיו אצל רזי, דיברת בשפה שונה לגמרי מהשפה שאני עכשיו קורא בעיוני בתקציב. זה בושה, וזה לא לכבודה של הכנסת הזאת שאנחנו שומעים שתי שפות בדברים קרדינליים שיש להם השלכות על כל בית ובית במדינה. נושא של חצי דקה שאני חייב לדבר עליו, ונדבר עליו רבות היום, צר לי מאוד שהיום, אני חשבתי שהנושא לא יועלה, ושהחבר'ה והכנסת, שהממשלה תחשוב פעמיים לפני שהיא מביאה את זה, אדוני, בבקשה. אבל בכל זאת החליטו להעלות את זה: נושא הערבים בדרום, מה שאנחנו קוראים הבדואים, הערבים בדרום. חברים, הנושא הזה, הנושא הכאוב, הנושא שמזכיר נשכחות לכל המיעוט הערבי במדינה, מחייב שנתייחס אליו באוזן ובהתייחסות שונה ממה שהתייחסנו אליו עד עכשיו.

אנחנו נדבר רבות בנושא הזה עוד היום. לפני שנתחיל אני פונה לחברים, כי זה הנושא. תודה לכם. תודה רבה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. יעלה חבר הכנסת טלב אבו עראר.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עשרות-אלפי מבנים ביישובים הערביים נמצאים תחת איום של הריסה, ובנגב הטרקטורים והדחפורים של המדינה לא מפסיקים להרוס

בכל בוקר הורסים את בתיהם של ערבים בדואים בנגב. חבר הכנסת צור, בבקשה. זה לא מקובל לנהוג כך במליאה.

בבקשה. לכן, כשאתה רואה זקן או זקנה או נכה או נכה שהורסים להם את הבית ומפקירים אותם ללא קורת גג, אתה מרים את הידיים לשמים,

אני מאמין וחושב שיש בין היהודים מאמינים באלוהים, ואז מרימים את ידיהם אל השמים ואומרים: אלוהים, תהרוס את ביתו של מי שהורס את ביתי. אני חושב שכולנו צריכים להאמין שיד אלוהים היא העליונה והיא שהורסת. לכן הגיע הזמן שהמדינה, הממשלה הזאת, תפסיק את הריסת בתיהם, שרק משתעשעים בכל בוקר להרוס את בתיהם של הבדואים בנגב. המבנים נהרסים בטענה שהם נבנו ללא היתר בנייה. איזה היתר בנייה מבקשים מבדואי שגר בביתו על אדמתו לפני שקמה המדינה הזאת, לפני שעלו היהודים מכל מדינות ערב או מארצות אחרות בעולם? ללא היתר בנייה. המצב הזה, של הריסת בתים, קיים וישנו גם ביישובים מוכרים וגם ביישובים לא מוכרים. ביישובים המוכרים, שמאז קום המדינה עד היום, או מאז קומם, קום היישובים האלה, המוכרים, עד עצם היום הזה לא הורחבו תוכניות מתאר בהם, או שכונות, או לא התחדשו דברים שם, ולכן, יש שם ריבוי טבעי של המשפחות, של האנשים, של האוכלוסייה, הדברים האלה לא נלקחים בחשבון, ולכן, מאלצים אותם, חונקים אותם, עד שהם בונים בתים. ואז, זה מה שהמדינה מחפשת, והמדיניות הזאת מכוונת,

שלא נותנים היתרי בנייה וחונקים אותם כדי להרוס להם את הבתים.

מצב זה, נדמה לי, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יביא לפיצוץ בקרב המגזר הערבי, האוכלוסייה הבדואית בנגב, והממשלה, המדינה, תישא בכל האחריות.

תודה רבה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. יעלה חבר הכנסת עפו אגבאריה,

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. סגן השר לוי, אנא הואל לא להפנות גבך לדוברים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כאשר הוגשה הצעת האי-אמון שלנו על מצוקת הדיור של הצעירים והנוער הערבי, כולם חושבים: האם זה אמיתי? אולי נסקור קצת את העבר, כאשר היו לאוכלוסייה הערבית יותר מ-90% מהאדמות, והיום בקושי יש 3%. אם אקח כדוגמה את העיר אום-אלפחם, שאני בא ממנה, ואני מדבר כי אני יודע, עד שנת 1949, אחרי שצורפה למדינת ישראל לפי הסכמי רודוס, לאום-אלפחם היו 140,000 דונם. לפי איזשהם חוקים, פתאום סך הכול 23,000 דונם, כאשר בשנת 1949 אום-אלפחם הייתה 3,000 נפשות, וכיום כ-50,000 נפשות. וזה בדיוק אותו הדבר לגבי שאר הכפרים והיישובים הערביים, האוכלוסייה גדלה, אבל שטח השיפוט הולך וקטן. אפילו, בשנים האחרונות, לפני כ-20 שנה, גם כן באיזשהו חוק דרקוני, עוד 2,000 דונם נגרעו מאום-אלפחם, זה הצריך כמה שנים אחרי זה מאבק כדי להחזיר איזה 1,000 דונם בקושי, ועד עכשיו זה גם לא הוחזר. השאלה: לאן, איפה יכולים האנשים האלה לחיות ולבנות, ואיך הם יכולים להתרחב? זה מצד אחד. שטח אין. האדמות הן פרטיות, ולא אדמות ממשלה. דבר שני, כאשר תוכניות המתאר, ידוע לכם, וגם לשר הפנים ולכל השרים שעקבו, שתוכניות המתאר של המגזר הערבי,

מתעכבות, 20 ו-30 שנה. עד שפעם אחת הולכים ומאשרים איזושהי תוכנית מתאר היא כבר לא עונה על הצרכים של היום, של אותו יישוב או אותו כפר או אותה עיר. אנחנו יודעים שבעיה כזאת לא קיימת במגזר היהודי, ואני רואה את זה בכל הערים, פתאום אתה רואה שטחים נוספים, ומתווספים, ושכונות חדשות, ללא שום בעיה. כאשר מדובר בבית אחד או בשני בתים או בשכונה מסוימת, אתה יכול לעמוד על הראש ולעשות שמיניות באוויר ואתה לא תקבל רישיון, וזה דבר אבסורדי. לסיכום, אני רוצה להביא מההווי, משפט, בבקשה.

מההווי החברתי שלנו. מישהו התחתנה. הכלה התחתנה,

והחמות לא כל כך אוהבת אותה, אז מה היא אמרה לה? אמרה לה: תשמעי,

יש לנו לחם בשפע בבית. אבל תיזהרי, אל תאכלי לחם פרוס, ואל תפרסי את מה שלא פרוס.

תודה, חבר הכנסת אגבאריה. יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת ישראל חסון. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, עוד מעט תהיה הצבעת אי-אמון, אחריה ייערך דיון בחוק הקרוי "הסדרת ההתיישבות של הבדואים בנגב", ואנחנו נגיד את דברנו באותה ישיבה. אני רק אומר לכם מעכשיו: אנחנו רואים בדיון שייערך עוד מעט, מבחינתנו, דיון היסטורי,

שאין הוא מן הדיונים הרגילים, באמת דיון חירום מבחינתנו, כנציגי הציבור הערבי, ואני מקווה, אני מקווה, שהממשלה תחליט, אפילו בזמן הקצר שנשאר, למשוך את החוק ולא לדון בו כלל. זעקתנו וכאבנו הם גדולים, ואנחנו נביע אותם בישיבה שתיערך עוד מעט, לכן אני לא רוצה להתייחס להצעה, להצעת החוק,

אולי בשנים הרבות שבהן הייתי בכנסת,

זה הדיון החשוב ביותר שנערך, ואני מרגיש מה שידיד שלי אמר לי פעם, כשהוא נכח בכנסת בדיון שנערך ערב יום האדמה, כאן, בכנסת, ועמד אחד מחברי הכנסת הערבים וזעק זעקה מרה: מה אתם רוצים מאתנו? אתם חונקים אותנו. זה לא הצעת חקיקה, זה הצעת חניקה. אתם חונקים את הציבור הערבי. די להתעמרות, די לגסות הלב. לקחתם מספיק, הפקעתם מספיק, אתם לא שבעים? איפה חוש הצדק? בדיון הזה אנחנו כופרים, אני מבקש לסיים.

בדין הרוב. זה לא דין רוב, זה לא רוב דמוקרטי, אלא טירניות של הרוב גס הרוח, הקולוניאליסטי, ששדד אותנו עד עכשיו ורוצה להמשיך לשדוד אותנו. זה שוד, לא חוק.

תודה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה חבר הכנסת ישראל חסון, ואחריו יסכם את הדיון סגן השר אופיר אקוניס. אתה תזכיר מי פתח פה במלחמה? אתה תזכיר מי פתח פה במלחמה, או שלא תזכיר?

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבין שאנחנו עומדים עכשיו בפתחה של עונה שיהיו בה שלושה דברים מרכזיים,

זה התקציב. למען האמת, אני מאלה שהאמינו להבטחות שכנראה תהיה פוליטיקה אחרת. אחד הדברים, אני אבקש שם שקט ביציע, חבר הכנסת זחאלקה. שקט בבקשה.

וגם את התהליך, את התהליך שהתחיל יושב-ראש הכנסת הקודמת, של צמצום מסגרת חוק ההסדרים, לנסות לצמצם אותו למינימום, אפילו את הקו הזה אנחנו לא ממשיכים. פוליטיקה אחרת, כנראה. הצטרף לפוליטיקה האחרת הזאת היום אירוע שאני לא בטוח, רובי, תקן אותי אם אני טועה, שהיה בתולדות הכנסת, שיושב-ראש כנסת לשעבר נדרש להגן על תהליך דמוקרטי בסיסי דרך הבג"ץ. רובי, היה דבר כזה בעבר? לא היה דבר כזה. זו אבן דרך נוספת שאנחנו, אופיר, אני מאוד מבקש ממך, אני מקשיב לך. אני יודע שאתה יודע להקשיב ולדבר, אבל אני מבקש ממך שתתייחס לזה. יושב-ראש כנסת לשעבר שנדרש להגן על ההליך הדמוקרטי דרך בית-המשפט, חוק הסדרים שבכנסת הקודמת אנחנו התחלנו לסלול את הדרך לצמצם אותו כדי לשמור על ההליך הדמוקרטי. חבר הכנסת הורוביץ, אנא בטובך.

נא לשבת, נא לשבת. אני לא חושב, אני מונה פה כרגע שני אירועים שאני לא נכנס כרגע לדיון מה היה, למה היה, איך היה. אני נכנס פה לשאלה מהותית, לאן אנחנו בעצם הולכים ומוליכים. ובקטע הזה אני סבור שאנחנו מוליכים למקום מאוד מאוד מאוד לא טוב. דרך אגב, מי שישאל אותי למה לא צריך לחזק את המשילות, אני אענה לו: אם המשילות הולכת לכיוון חיזוק הדרך הזאת וההתנהלות הזאת, לא רוצה משילות חזקה. לא רוצה, משום שהדיונים שהתקיימו פה בכנסת בסוגיות הללו, גם התקציב וגם הסוגיה שעליה נדרשו חברים נכבדים להגיש בג"ץ היום, אלה סוגיות שנדונו פה בכובד ראש, לא בצורה פופוליסטית, בצורה עניינית, ולא קיבלנו עליהן תשובות. ולפיכך, אם זו הפוליטיקה האחרת, בבקשה תחזירו אותנו לפוליטיקה הישנה. בבקשה. תודה, חבר הכנסת ישראל חסון. יסכם את הדיון סגן השר אופיר אקוניס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לא תמיד מי שצועק יותר הוא גם צודק יותר.

אדוני היושב-ראש, שהמקרה האחרון של סוגיית יצוא הגז הטבעי היא דוגמה מובהקת לתפיסה הזאת, למחשבה הזאת. הרי היינו כבר, חבר הכנסת חסון, בוויכוח הזה לפני שלוש שנים, סביב הדרישה, אתה היית בישיבה הזאת, אם אינני טועה, סביב הדרישה הפופוליסטית, הלא-מציאותית, שהייתה מנותקת מכל קשר לכלכלה הגלובלית שבה אנו חיים, שבה הייתה דרישה, גם בבית הזה, להעלות את התמלוגים ל-80%. 80%. והתקיים פה דיון. אני יזמתי דיון בוועדת הכלכלה בעניין הזה. והדיון היה, הייתי אומר בעדינות, הוא לא חף מפופוליזם, ואני מציע לכל חבר וחברה בכנסת הזאת לקרוא את הפרוטוקול של הישיבה הזאת, מה נאמר שם, מי הזהיר, ממה הזהירו. היו אחר כך לעגנים, אתה לא ביניהם כי אתה בן-אדם רציני, הלעגנים שהמחיזו את הישיבה החשובה הזאת למחזה בתיאטרון פרינג' כזה או אחר. אחת מהם היא היום חברה בכנסת, ואני מאוד מעריך אותה על עמדותיה, אבל פחות מעריך אותה על פופוליסטיותה, אם אפשר להגיד. המחזה מצוין, ממש מצחיק. אתה יודע, זה ממש היה רציני, מעמיק. אני אמרתי לכם אז, אני אמרתי לכם אז, "אנרגיות טובות".

אני אמרתי לכם אז שבדיון הזה צריך להתייחס למתרחש באזורנו. איזה לעג היה בדיון. חבר הכנסת שי הציע להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון בלעג. והרי אתם יודעים שבסוף המציאות והתיאטראות, והפרינג' טפח על פניכם, והמציאות הייתה, כפי שאתם בוודאי רואים, מה לעשות, אולי זה לא מוצא חן בעיניכם, לצדנו. אנחנו עוד נדון בזה,

כיוון שחבר הכנסת כבל,

אגב, באקט פרלמנטרי מן המעלה הראשונה, אמרתי את זה גם ברדיו, חבר הכנסת כבל, בצורה מאוד ברורה, באקט פרלמנטרי מן המעלה הראשונה, השיג 40 חתימות לקיים פה במליאה דיון בהשתתפות ראש הממשלה, והוא יתקיים בקרוב מאוד, פתוח, שקוף, מול מצלמות הטלוויזיה, וכולם יראו אותו.

חבר הכנסת כבל, אני מאוד מעריך את מה שאתה עשית. אני חושב שזה דבר נכון. זו בדיוק פעולתה של האופוזיציה: לקיים התנגדות פרלמנטרית. והיה דיון בוועדות הכנסת, ויהיה דיון בוועדות הכנסת, ומתקיים דיון ציבורי עמוק ויסודי גם בכלי התקשורת. אדוני היושב-ראש, תפקידה של ממשלה הוא למשול, למשול. זה תפקידה של ממשלה. היא מקבלת את אמון הבית הזה בדיוק כפי שקיבלה הממשלה האחרונה, קיבלה את אמון הבית ומתחילה בתפקידה. ויש לה את כל הסמכויות, חבר הכנסת חסון, הנתונות מכוח החוק כדי לנהל את ענייני המדינה. אולי תגידו אתה וחבריך לאופוזיציה שהיא לא מנהלת אתכם על-פי עמדתכם או על-פי השקפתכם או על-פי טעמכם, אבל מכאן, ואני מתייחס להערתך, ועד לעתור לבג"ץ נגד החלטה לגיטימית של הממשלה המרחק רב מאוד, רב מאוד. ואני אומר לך, ההודעה הזאת, הפנייה הזאת לבג"ץ, לא רק שאיננה מחזקת את הבית הזה, היא מחלישה את הבית הזה. הפנייה לבג"ץ לא מחזקת את הכנסת, אדוני היושב-ראש, היא מחלישה את הכנסת. ואני חושב שההחלטה, חבר הכנסת חסון, בעניין של הגז, כפי שהתקבלה אתמול במליאת הממשלה, היא מידתית, היא ראויה, היא תכניס לקופת המדינה, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, "רק" 50 מיליארד דולר. זה הכול. זה מה שהיא תכניס. ואז, ידידי, אתם הרי האופוזיציה המכנה את עצמה "חברתית", יהיה הרבה מאוד כסף לצרכים חברתיים, לבריאות, לחינוך, לרווחה, למחשבים לילדים מעוטי יכולת.

חבר הכנסת רוזנטל, למלא בכסף הזה הרבה מאוד צרכים חברתיים, שאתם, אגב, מרבים לדבר בהם, מרבים לדבר בהם, וזה חשוב, אבל עושים מעט. אנחנו פופוליסטים. מי בכלל אמר שאתם יותר חברתיים? מי בכלל החליט את זה? אתם מכתירים את עצמכם. אתם אומרים: אנחנו חברתיים. אבל זה לא עומד במבחן הביצוע, חבר הכנסת רוזנטל. לא מספיק להעיד על עצמכם כחברתיים. אדם יכול להגיד: אני חברתי, אתה יודע. אנחנו לא פחות, הממשלה הזאת לא פחות ממי שמצהיר על עצמו כחברתי.

ראיתי את זה בדוח של הביטוח הלאומי באותיות כאלה. ודרך אגב, דרך אגב, אדוני היושב-ראש, זה כל ההבדל בין הקואליציה לאופוזיציה. אני אגיד לך, אתם מדברים על עצמכם כחברתיים,

אתם מכתירים את עצמכם כחברתיים, ואנחנו עושים את הדברים החברתיים. או, שלום לך, חבר הכנסת שי. הזכרתי את דבריך בישיבה המפורסמת, בישיבת ועדת הכלכלה בראשותי, את הגיחוך שלך ואת הצחוק ואת ההצעה שלך להעביר את הדיון לוועדת החוץ והביטחון כאשר אני התרעתי שיהיו גורמי טרור שעלולים לפגוע באסדות הגז. אתה זוכר את זה? אז לך למחזה שהמחיזה חברת הכנסת זנדברג, שגם אתה מופיע בו.

לקחו את פרוטוקול ישיבת ועדת הכלכלה והמחיזו את זה להצגה. מי עשה את זה? מי מימן את זה? מי עמד מאחורי הדבר הזה? אתם מדברים על שקיפות? אתם מדברים על שקיפות? תהיו שקופים, ספרו לציבור מי עומד מאחוריכם, מי עומד מאחורי העמותות שלכם. ספרו את זה לציבור, פעם אחת. פעם אחת. פעם אחת. מה לעשות, אתם לא מספרים לציבור את הדברים האלה.

אגב, מאוד מעריך את ההפגנות, אני חושב שהן חלק חשוב בדמוקרטיה הישראלית. למה אתה מחייך, חבר הכנסת שמולי? אני אומר לך שאני מעריך מאוד את ההפגנות, את הפגנות המחאה, אבל רק תספרו מי עומד מאחוריהן, פעם אחת. אתם דורשים מאתנו שקיפות, אתם צודקים. יש שקיפות מלאה. עכשיו, נאה דורש, נאה מקיים. על מה

אני מציע לך, חבר הכנסת שי, ללכת לפרוטוקול, לך. יש פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת, ישיבה שאני יזמתי, ותקרא אותו, ואז אנחנו נראה מי צדק ומי שגה, מי העריך נכון את המציאות במזרח התיכון ומי חי באספמיה. הרי אין לך מה לומר כי אתה יודע ששגית, אתה יודע שבדבר הזה אתה שגית.

תקרא את הפרוטוקול. אני באמת מציע לך, עצה ידידותית, עצה טובה, חברית. אגב, כמה שנים דיברתם על הארכת שעון הקיץ? כמה שנים דיברתם? דיברתם. דיברתם ודיברתם ודיברתם ולא עשיתם דבר. והנה קמה ממשלה, סך הכול פועלת 100 ימים, 100 ימים, ממשלה חדשה, ומאריכה היום את שעון הקיץ עד סוף אוקטובר, כמו במדינות המתקדמות בעולם. את "שמים פתוחים" כבר עשינו, ביצענו, חתכנו, החלטנו, הבטחנו וביצענו, הרפורמה בנמלים נוע תנוע, התחלנו בזה בממשלה הקודמת, ונמשיך. אדוני היושב-ראש, האופוזיציה תמשיך לצעוק ולבקר, אנחנו נמשיך לעשות. אני מבקש מחברות וחברי הכנסת לדחות את כל הצעות האי-אמון.

תודה לסגן השר חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת. חברי הכנסת, מי שמעוניין להצביע עדיף שישב או תשב במקומה, ואנחנו נעבור להצבעות על הצעות האי-אמון. חברי הכנסת, הצעת אי-אמון מטעם סיעת העבודה: ממשלה שמגישה תקציב דורסני נגד שכבות הביניים והשכבות החלשות. המועמדת להרכיב את הממשלה היא חברת הכנסת שלי יחימוביץ. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, בעד 41, 55 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת האי-אמון של סיעת העבודה לא התקבלה. מדיניות הממשלה להכבדת עול המסים פוגעת במעמד הביניים ומעמיקה את העוני, של יהדות התורה,

המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעות יהדות התורה, מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד, 41, אבל עדיין יש 55 שמתנגדים גם למועמדות של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס לראשות הממשלה, ולכן גם הצעת האי-אמון מטעם סיעות יהדות התורה ומרצ לא התקבלה על-ידי הכנסת. מטעם סיעת ש"ס: התקציב שהונח בכנסת הרסני ותורם להעמקת הפערים העצומים הקיימים בשכבות הביניים ובשכבות החלשות. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אריה דרעי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת ש"ס להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

55 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת האי-אמון של סיעת ש"ס לא התקבלה. חברי הכנסת, מטעם סיעות רע"ם-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד: הממשלה מתעלמת ממשבר הדיור והקרקעות במגזר הערבי. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אברהים צרצור. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעות רע"ם-תע"ל-מד"ע חד"ש בל"ד

חברי הכנסת, 39 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת האי-אמון של סיעות רע"ם-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד לא התקבלה על-ידי הכנסת. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון בממשלה. חברי הכנסת, שימו לב, אנחנו עוברים לסעיף שמופיע אצלכם בסדר-היום,

כסעיף 4: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג 2013, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר התחבורה.

סליחה, אדוני השר, אני טעיתי. הבטחתי הודעה אישית לחברת הכנסת תמר זנדברג, שמרגישה פגועה ממשהו שאמר סגן השר במשרד ראש הממשלה. סליחה,

אני לא השמצתי אותה. אני אגיד

בתשובה על האי-אמון סגן השר אמר כאן, בתשובה על האי-אמון בנושא הגז, שגם היום נערך דיון ציבורי, החזרת אותנו לדיון שהתקיים כאן בבית הזה ובציבור בשנת 2011, 2010. 2010 2011, ואני גאה שהשתתפתי במחזה קריאה, שדרך אגב, אם היה בו לעג זה לעג שאתם, חברי הכנסת שכיהנו בזמנו, העמדתם בו את עצמכם, מפני שהמחזה היה קריאה, מילה במילה, של פרוטוקול ישיבה שהתקיימה בוועדת הכלכלה בראשותך. ואתה האשמת אותי באופן אישי, בתור מי שהשתתפה במחזה הזה, ושורה של פעילים ופעילות, שחקנים ופעילים ואקטיביסטיות חברתיים, בקבלת מימון, לא פחות ולא יותר, קבלת מימון על פעילות התנדבותית ציבורית שעשו למען הכלל ולמען כולנו. אתה כנראה למדת ממורך ורבך ראש הממשלה, שהשבוע האשים את הציבור בפופוליזם, אז אני אתן גם לראש הממשלה להגיב? חברת הכנסת זנדברג, ביקשת להבהיר את הדברים, אני מבין מדברייך שלא קיבלת שום מימון, הכול היה התנדבותי. לא לא, אלה דברים חמורים ביותר. אני רוצה שיובהר שלא ייתכן שנציג הממשלה יאשים את הציבור שמוחה עבור משהו שמגיע לו,

סגן השר אופיר אקוניס, נא לשבת, אדוני. בשיקולים זרים כלשהם, כי זה הציבור, אלה הפעילים שלמען טובת הציבור בלבד משקיעים לילות כימים מזמנם בהתנדבות, כולל עכשיו בהפגנות, ולא ייתכן שנציג הממשלה יאשים את הציבור באיזשהם שיקולים זרים כשהוא בא בפעילות ציבורית למען טובתו שלו. תודה רבה. אגב,

סתום את הפה. היושב-ראש, אתה שומע מה שהוא אומר? הבחור הזה ירד מהפסים. תודה, חברת הכנסת זנדברג.

על-פי בקשתו של חבר הכנסת יצחק הרצוג אני רק מבהיר שהסעיף של הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב לא ירד מסדר-היום. אנחנו נודיע בהמשך אם הוא עולה או לא עולה. ההודעה תבוא לקראת סיום הדיון בסעיף של הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, אני אודיע סופית אם החוק עולה היום או לא. זאת בקשת הממשלה, בשלב זה אני מכבד את הבקשה. הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג 2013, קריאה ראשונה. יציג את ההצעה שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, חבר הכנסת ישראל כץ, ואני מתנצל בפניו על שכבר זימנתי אותו והחזרתי אותו. תודה על ההבנה, אדוני השר. אדוני יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה, השרות, השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג 2013. מטרתו של החוק המוצע להסדיר בחקיקה ראשית את כל העיסוקים והשירותים המוסדרים כיום בצווי הפיקוח, וכן עיסוקים ושירותים נוספים הטעונים הסדרה, ולקבוע הוראות שעה מעודכנות לנוכח השינויים שחלו במהלך השנים בענף הרכב ובשירותים הניתנים בו, בשים לב להוראות חוקי-היסוד של מדינת ישראל והזכויות שנקבעו בהן. החוק מסדיר את השירותים בענף הרכב, לרבות בתחום היבוא, כדי להבטיח את כל אלה: רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, שמירה על בטיחות הרכב, הגנה, אדוני השר, רק שנייה. חברי הכנסת ושרים. חברי הכנסת, נא לשבת. מי שלא מעוניין להקשיב לדברי השר יכול לצאת מהמליאה, אבל לא ליצור מצב כזה במליאה. חברת הכנסת עליזה לביא, נא לשבת, גברתי. חברת הכנסת זהבה גלאון, גברתי נא לשבת. חברי הכנסת הרצוג, יחימוביץ, השרה לבנת, גברתי, נא לשבת, זה מפריע לדובר. בבקשה, אדוני.

הגנה על שלום הציבור ובטיחותו, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן השירותים וקידומה של התחרות בענף הרכב. בחוק שולבו ההמלצות של הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב אשר בחנה את התחרותיות בענפי הרכב השונים והמליצה על נקיטת צעדים במטרה להוריד מחירים ולהעלות את רמת השירות לציבור הצרכנים. הוועדה המליצה להסיר חסמי תחרות וכשלי שוק בענף הרכב ולשכלל את המידע העומד לרשות הגורמים השונים בענף. המלצות הוועדה נבחנו על-ידי צוות בין-משרדי שמונה לצורך בחינת אופן היישום של העקרונות וההמלצות, והחוק נותן ביטוי להמלצות היישום כאמור. במטרה להסיר את כשלי השוק ואת חסמי התחרות בענף הרכב ולהביא לירידה משמעותית במחירי המכוניות החדשות והמשומשות, בעלות ההוצאה של האזרחים בטיפול במוסכים ובשימוש בחלקי חילוף, אישרה ממשלת ישראל את הצעתי, רבותי חברי הכנסת, נא לכבד את השר ולאפשר לו להציג את החוק. חברת הכנסת זועבי.

רבותי, נא לשבת.

חבר הכנסת שטרן, נא לשבת. בבקשה. אישרה ממשלת ישראל את הצעתי כשר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לצעדים נוספים. מדובר ביישום מדיניות ברורה לטובת הציבור בישראל. בהחלטת הממשלה ובמסגרת הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, אשר אמור להיות הבסיס לפעילות להגברת התחרותיות, ניתן מענה לכל אחד מהמרכיבים המרכזיים בענף הרכב: ייבוא ושיווק כלי רכב חדשים, סחר בכלי רכב משומשים, חלקי חילוף, מוסכים ותחזוקה, ביטוח ושמאות. מדובר בסדרה רחבה מאוד של מהלכים אשר להם פוטנציאל להביא לשינוי משמעותי במיוחד בהפחתת המחירים. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק שתשנה, ברגע שהיא תושלם, ואני מקווה בקרוב, היא תשנה את המציאות בישראל בכל מה שקשור לענף הרכב, שהוא השני בחשיבותו ובהוצאה לכל משפחה, אחרי ענף הדיור. הצעה זו היא הצעה שמבוססת על ניתוח מקצועי והיא באה להסיר את הכשלים והחסמים שנמצאים היום. היום במדינת ישראל יש כ-15 משפחות ששולטות בענף ייבוא הרכב, ענף שמגלגל כ-30 מיליארד שקלים בשנה. אין מדינה אחרת שיש לה כלכלה מפותחת שבה לדגם אחד של רכב יש רק יבואן אחד. מעצם הדבר הזה התחרות היא מוגבלת מאוד. לכן אנחנו רוצים לאפשר ליבואנים מקבילים להיכנס לשוק ולהתחרות, ליבואנים זעירים, להסדיר את הייבוא האישי. אנחנו רוצים לשנות את המצב שבו מוסך היבואן זה המקום שמי שמייבא וקונה מאותו יבואן חייב ללכת אליו באופן כמעט אוטומטי ולשלם את המחירים שדורשים ממנו. אנחנו נקים מוסכים מתחרים, מוסדרים, שיעמדו ברמה הנדרשת ויפתחו תחרות מול המוסכים הקיימים של אותם יבואנים. חלקי החילוף, זאת פרשה שהיא פשוט שינוי דרמטי במחירים. יש חלקי חילוף שאינם קשורים לבטיחות, שעומדים בתקינה אמריקנית ואירופית וניתן לייבא אותם, חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת אמנון כהן. רבותי חברי הכנסת,

חבר הכנסת ברוורמן, הצעה כלכלית חשובה ראשונה במעלה, נושא כלכלי, להוריד את המחירים של הרכב סוף-סוף, ואתם לא נותנים לשר להציע אותה. רק תוקפים כל היום. בא השר, יושב-ראש הכנסת לשעבר, אנא בטובך, אני בטוח שהדברים חשובים, אבל לא יכול להיות ששר התחבורה מנסה להציג חוק ואני מכאן לא יכול לשמוע אותו. אתה צודק במאה אחוז. אדוני שר הפנים,

אני בדיוק, כשחברת הכנסת קלדרון באה והתחילה להסביר הצעת חוק, אמרתי: לא, אני מאזין לחבר הכנסת כץ מכיוון שהדבר הזה מאוד חשוב. אנא שמרו על השקט. בבקשה, כבוד השר. תודה

חבר הכנסת אחמד טיבי,

יותר ולטפל במוסכים במחיר זול יותר ולקנות חלקי חילוף

מסייע למי שקונה רכב משומש, הוא בא לשכנע אותי. יפה, ידעתי שהוא הבין את מהות החוק. כ-700,000 שרוכשים רכב לא חדש מדי

טיפולים רבים במוסכים, קניית חלקי חילוף. כמו שאמרתי, ההוצאה השנייה בגודלה, אחרי ההוצאה על דיור.

אני פונה אל חברות וחברי הכנסת,

אני גם יודע ומודע לכל השתדלנים שיציפו את הכנסת. אני מבקש מכם להתעמק בחוק, לראות שאכן הוא כמו שאתם חושבים. אני גם אשמח לספק הסברים, אני מתכוון באופן אישי לבוא לוועדת הכלכלה. אני מודה לחבר הכנסת הפרופסור אבישי ברוורמן, יושב-ראש ועדת הכלכלה. ישבנו גם עם הצוות המקצועי שלו, ישבנו עם אנשי משרד התחבורה, והצגנו את עקרונות החוק. הוא הבטיח לי דבר אחד, שיותר ממנו לא ביקשתי, הוא אמר: אני אהיה ענייני. אני לא בא כאן כאיש אופוזיציה או כאיש קואליציה. אני בא לשרת את הציבור ולאפשר לציבור לקבל את השירות החשוב הזה בתנאים הרבה יותר טובים. אני חושב שיש לנו כאן באמת הזדמנות, ללא חיץ מפלגתי, ללא כל קשר לקואליציה ולאופוזיציה. אם יש הערות ודברים תוך כדי ההליך, ודאי שיש לקחת אותם בחשבון. אבל את אותו ניסיון שיהיה כאן למנוע את החקיקה צריך להדוף. צריך לסיים את זה. אותו ציבור ששלח את כולנו דרך פתקים שונים ומשונים לייצג אותו בכנסת, מצפה שנעשה דברים מהסוג הזה. אנחנו עומדים, כמו שאמרתי, בהסכמת יושב-ראש הוועדה. אני גם מתכוון לבוא לדיוני הוועדה. אני מתכונן לתמוך בחוק, לאפשר להסדיר את החוק ולהביא את הבשורה הזאת. אני מאחל לכולנו הליך חקיקה מהיר, נכון, מוצלח, עם בשורה בלתי רגילה של הורדת יוקר המחיה באחד התחומים החשובים ביותר לכל אזרחית ואזרח בישראל. תודה רבה, השר ישראל כץ. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הרציונל של החוק הוא רציונל נכון, שמביא שורה של צווים ותקנות לכדי חוק אחד. יש סוגיות, כמובן, שילכו ויתבררו במהלך הדיונים לקראת הקריאה השנייה והשלישית בוועדת הכלכלה, ויש להקפיד על כמה נושאים, לא רק על ההיבט המסחרי, שזה חשוב מאוד, שיש פה מין מונופול של כמה משפחות כמו שאמר השר, אלא יש מקום שהחוק גם כן יתייחס במכלול הסוגיות לעוד שתי סוגיות שלדעתי הן מאוד חשובות. הסוגיה הראשונה היא סוגיית הסביבה והגנת הסביבה. לדעתי, היום צי הרכב שקיים במדינת ישראל הוא אחד המזהמים הגדולים,

כמובן, חוץ מהתעשיות "עתירות" הזיהום. אבל אם אנחנו מתייחסים לסוגיה הזאת, יש להתייחס לסוגיית האוויר הנקי ואיכות הסביבה והגנת הסביבה בכל מה שקשור לייבוא רכב ותקנות לאחזקה ותחזוק רכב. והסוגיה השנייה, שהיא אקוטית בכל מה שקשור לציבור הערבי, היא שאלת התשתיות. לא ייתכן שבמדינה מתנהל צי של רכב מודרני, ברמה הגבוהה ביותר, בקרב כל שכבות האוכלוסייה, אבל אין הקפדה על תשתיות מתאימות, בלי לגלגל, להגיד שזה רחוב בין-עירוני, וזה כביש עירוני, והאחריות של רשויות מקומיות, והאחריות של, חבר הכנסת שטרן, נא לשבת. הרשות, כבוד השר לנדאו, נא לשבת.

בבקשה. ולייצר פרמטרים וקריטריונים לדרכים ולתשתיות ולבטיחות בדרכים שהם אחידים כלפי כלל האוכלוסייה. לא ייתכן שאתה נוסע בכביש ראשי, פונה שמאלה או ימינה ליישוב ערבי, ואז אתה כאילו נכנסת למדינה אחרת לחלוטין. לדעתי, המכלול, העיסוק וההתעסקות בסוגיה הזאת צריך לכלול גם את המרכיב הזה, וכפי שאמרתי, אדוני השר, בלי לבוא ולהגיד שזה אחריות כללית-לאומית,

אחריות עירונית-מוניציפלית. אני חושב שיש להקפיד, כולל תקצוב, על פרמטרים ראויים. בסופו של דבר, רכבים מודרניים הם דבר חשוב בכל מה שקשור להתקדמות המדע והבטיחות והזיהום וכו' וכו', אבל התשתיות, איפה שנוסע הרכב, אני חושב שזה דבר חשוב. ולכן יש מקום, בהמשך הדיונים, לקראת חקיקת החוק בקריאה שנייה ושלישית, גם להתייחס לשתי הסוגיות האלה, גם התשתיות וגם הסביבה.

תודה, חבר הכנסת ברכה. יעלה חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת סוייד? נוכח? אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה להמשיך בקו שהתחיל בו חברי חבר הכנסת ברכה.

זוהי הזדמנות ראויה ונכונה, אדוני שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לעשות סדר בעניין היער הגדול של הנורמות וההוראות השונות שקיימות בתחום הרכב והרישוי ורישוי השירותים לרכב, ואני מברך על כך. אני חושב שזה מהלך שהגיע זמנו, והגיע זמנו באמת כדי לעשות גם סדר וכדי להעביר לחקיקה ראשית את הדברים שראוי שיוסדרו בחקיקה ראשית. אני רוצה בהזדמנות הזאת להזכיר סוגיה אחרת,

נוגעת אליך, אדוני שר התחבורה, והיא הנוהל, לטעמי הפסול והלקוי, לעקל או לבטל רישיונות נהיגה בשל חובות. בשל חובות. אנשים שחייבים חוב, זה לא אני, לא, לא, לא אתה המעקל. בוודאי.

לא אתה המעקל, אבל הרשויות, רשויות,

אני מסכים אתך, כן. התוצאה של המהלך הזה היא שאנשים שאין להם שום בעיה תחבורתית, אין להם רישיון, נוהגים ללא רישיון בגלל בעיות שבכלל לא קשורות לתחום התחבורה. ובנושא הזה יש הצעת חוק, אדוני השר, של חברי חבר הכנסת ד"ר עפו אגבאריה, ואני מנצל את ההזדמנות כדי לקרוא לך, אדוני שר התחבורה, ולשרי הממשלה לשתף פעולה כדי להעביר את החקיקה הזאת, כדי באמת לתקן מצב שהוא פשוט מצב אבסורדי. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות של המהלך הנכון שלכם בממשלה להעביר לחקיקה ראשית נורמות שראוי שתהיינה בחקיקה ראשית, ולא בכל מיני הוראות וצווים והנחיות והחלטות מינהליות, כדי להתייחס לאחת ההחלטות הדרמטיות והגדולות ביותר שממשלת ישראל העבירה, והיא העבירה את ההחלטה הזאת בדיוק אתמול. בלי חקיקה ובלי הכנסת, התקבלה ההחלטה בעלת משמעות כלכלית דרמטית, שנציג היועץ המשפטי לממשלה, המשנה ליועץ המשפטי, מר אבי ליכט, קבע לגביה שראוי שתוסדר כהסדר ראשוני על-ידי הכנסת בחקיקה ראשית, בדיון מסודר, לעיני הציבור, עם תהליך שיטתי, רציני ומעמיק של עבודה לפניו.

סוגיה כל כך מהפכנית, כל כך דרמטית, הממשלה מבקשת להעביר לא באמצעות הכנסת, לא בדרך של חקיקה, אלא בדרך של איזשהו מחטף עקלקל, באיזשהו דיון שאני מבין מהמשתתפים בו שהיה חפוז למדי, ושהכניס תיקונים ושינויים כאלה או אחרים שהתקבלו כולם במהלך שעתיים-שלוש דיון על שכבה של המלצות ועדה, שגם עליה יש הערות וביקורת לא מעטות. ואני מנצל את ההזדמנות כדי לשאול אתכם, עמיתי השרים: איך ייתכן הדבר? אותה ממשלה שעושה עכשיו מעשה ראוי ואומרת: בואו נעשה סדר, ונחזיר ונעביר לחקיקה ראשית נורמות שצריך שתהיינה בהסדר ראשי ובחקיקה ראשית, נורמות חשובות כשלעצמן, ואני מברך על המהלך הזה, איך ייתכן שאותה ממשלה, החלטה הרבה יותר גדולה, עם משמעות הרבה יותר דרמטית לציבור הישראלי, חושבת שניתן להעביר בדרך של החלטת ממשלה בלבד? לא בדרך של הליך חקיקה, תודה. לא בדרך של דיון בכנסת, לא בדרך של בירור בבית נבחרי הציבור.

תודה, חבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת עפו אגבאריה. אני סוגר את הרשימה ומזכיר שמי שלא נמצא מאבד את זכותו לדבר.

בבקשה. וואו, לא ידעתי, דב, שאתה כזה גבוה. דב גבוה, משכמו ומעלה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני דווקא חושב שהצעת החוק היא טובה וחיובית. וזה טוב וזה יכול גם לעזור לכמה אנשים. אבל אני גם חושב שיש איזשהו מקום אולי גם את התשתיות, כדי ליצור מקום לכל כך הרבה רכבים, כאשר אם יהיו זולים, אז צריך לעשות, אולי להכין את התשתיות בצורה קצת יותר טובה, וגם קצת לא להזניח את התחבורה הציבורית. אם יהיו האוטובוסים קצת יותר זולים אז אפשר יהיה גם לעשות תחבורה ציבורית, מה שכמעט ולא קיים, חוץ מבנצרת ואולי בעוד כמה מקומות, ביישובים ערביים גדולים.

אני יודע שבתקופה שלך, חבר הכנסת אטיאס.

מאום-אלפחם. ואני, רגע. חבר הכנסת אטיאס, נא לשבת. ברהט,

אז אני אומר, מאפס לאלפים. ובכל המגזר אנחנו הכנסנו בכוונה תחבורה ציבורית.

גם נמשיך, נכון, זה עדיין. אני זוכר, הכמויות הן פנטסטיות, לדעתי. אני זוכר שפניתי אליך בעניין הזה. אבל אני גם זוכר שפניתי אליך בעניין של הקמת משרד רישוי באום-אלפחם, וזה לא כל כך צלח.

גם לגבי התשתית של כל כביש 65. אני גם רוצה בהזדמנות זו להודות לך על זה שאפשרת להקים רמזור בצומת מושרייפה, אבל הייתי שמח אם העניין יהיה קצת יותר מטופל. מה הכוונה? שיש איזושהי כניסה לכפר קטן, בצד השני, הכפר הוא משני צדי הכביש, ובתוכנית הקיימת אין אפשרות לצד המזרחי כאילו להיות במגע ישיר או בגישה ישירה לצד המערבי או לצאת שמאלה. ולכן אני פניתי, ואני פונה אליך, אני פניתי למע"צ, גם לאנשים שאחראים לעניין הזה, והם אמרו לי שאם אתה רוצה פתרון גם לבעיה הזאת, זה עניין תקציבי קטן מאוד מאוד מאוד, לתוספת למקום הזה. אז אם תואיל בטובך, והמכתב אצלי, אני אחר כך אתן לך אותו ביד, הם פנו אלי, ואני מקווה שזה יהיה גם כן דוגמה לעוד כמה מקומות שאפשר לעשות. אני מוכרח להגיד גם מילה טובה, שכל מה שנעשה עכשיו בכבישים מוריד את אחוז תאונות הדרכים וחוסך חיי אדם. ואני מקווה שהמגמה הזאת תימשך וייעשה הדבר הנכון לגבי כל האזורים הקשים והמסוכנים, ותודה. תודה, חבר הכנסת אגבאריה, וגם אני מצטרף לתודות. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, את ילדותי עשיתי בחנות החלפים של אבי, חלפים למכוניות בירושלים. אני יכול לדווח לשר שאבי היה ראשון סוכני המכוניות וסוחרי החלפים בירושלים, ושם למדתי הרבה על התחום הזה. ואני, לא אז,

אבל היום מבין עד כמה הוא חשוב ומרכזי ונוגע להרבה אנשים, אז הוא עוד היה בחיתוליו. אז חוץ מהידע שצברתי אז, אני רוצה בהחלט להזדהות עם הכיוון שהחוק הזה הולך בו. אני חושב שעל התחום הזה השתלטו גורמים בודדים, לא בכוח, אבל באמצעות רכישות לגיטימיות כשלעצמן. על-ידי זה נוצרו מרכזי כוח בתחומים השונים של הענף הזה: גם המכוניות, גם החלפים, המוסכים, תחום אחרי תחום נרכשו והלכו. אני גם למדתי ממידע פנימי אפילו על הדרכים שבהן הדברים נעשים,

למרות שזה הכול חוקי, שזה בעייתי ביותר. ולכן, טוב הדבר בעיני לעשות רפורמה בתחום הזה, ולנסות גם להוריד את המחירים, גם לשפר את השירות. כי תחבורה פרטית היא בסופו של דבר הדרך העיקרית שבה אנחנו מנהלים את חיינו, לצערי, כי חשוב שתהיה גם תחבורה ציבורית בהיקף דומה, אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת. בוודאי בדיונים בוועדה עוד אפשר יהיה לדון בהיבט אחר היבט. אני זוכר שהשר ניסה לפני ארבע שנים לעשות רפורמה בענף, ובסופו של דבר עצר. אני לא יודע מה היו מניעיו, אבל הוא עצר אז, והוא חוזר עכשיו. ואני חוזר ואומר, לדעתי הכיוון שאנחנו הולכים בו הוא נכון. אני רוצה לנצל את הדקה האחרונה שעומדת לרשותי כדי לקרוא מכאן פעם נוספת גם לך, גם לחבריך לממשלה, להשקיע ולהורות לגורמי הביטחון במדינת ישראל להשקיע כל מאמץ בסיכול התופעה החדשה של טרור יהודי במדינת ישראל. אנחנו חייבים להתגייס כולנו כדי להילחם בהתפשטות שלה משבוע לשבוע בצורה שהולכת ומתרחבת, לא במקרה ירושלים נבחרה כמוקד,

הייתי אומר, היא הלב של הסכסוך והנקודה הכי עדינה ורגישה בו, וזה מגיע עכשיו בתדירות הולכת וגוברת. לא עולה על הדעת שלא יצליחו לאתר את האנשים האלה, שהם נמצאים במה שאני חושש לומר, אבל אני חושש גם שלא לומר, "הטרור היהודי החדש". חייבים לאתר את האנשים האלה ולהביא אותם למשפט. לא יכול להיות שלא משטרת ישראל, לא שירות הביטחון הכלכלי, שזה לא היעד העיקרי שלו, לא יתגייסו להשקיע את כל כוחם בכך.

יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת באסל גטאס.

מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני חושב שאין מחלוקת על כך שהעתיד טמון בתחבורה ציבורית יעילה וידידותית לסביבה כמה שאפשר, ולהגיע למצב שבו כל אזרח ואזרחית יכולים להגיע לעבודה בצורה סבירה, בזמן סביר, ממקום מגוריהם לעבודה ולחזור, לצאת לבילוי ולחזור, זה הפתרון הכי טוב. ולכן, הדגש צריך להיות על פיתוח התחבורה הציבורית. תחבורה ציבורית מגוונת ושתגיע לכל המקומות. לאחרונה פורסמו שני דוחות מקיפים אחד של "קרן אברהם" והשני של עמותת "סיכוי", פרי עבודת מחקר אינטנסיבית, לא סקר, אלא פשוט הלכו יישוב-יישוב ובדקו את מצב התחבורה הציבורית. אני מציע לכבוד השר לבקש תמצית של הדוחות האלה, כי זה חוסך גם למשרד עבודה. בדוחות האלה נעשה איתור צרכים, יש המלצות סבירות, שניתן ליישם אותן במסגרת התקציבים הקיימים. ובדוחות האלה עולה תמונה, למרות שגם הדוחות מציינים שהיה שיפור בשנים האחרונות בתחבורה הציבורית ביישובים הערביים, עדיין השורה התחתונה היא מאוד מאוד לא טובה, ואומרת שהפערים בתחבורה הציבורית הם מהגדולים ביותר, בהשוואה לפערים בתחומים אחרים, למרות כל השיפור שהיה בשנים האחרונות.

אם משווים פערים בתחומים אחרים של החיים ואת הפערים בתחבורה הציבורית, רואים שהפערים בתחבורה הציבורית גדולים מאוד. והדוחות מאתרים בצורה מדויקת ומפורטת את החסמים ואת הבעיות ואת הדרכים לפתרונן. אני חושב שתחבורה ציבורית זה כלי חברתי מן המדרגה הראשונה. למשל, נשים רבות, נא לסיים. לא מגיעות לעבודה או לא יוצאות לעבודה בגלל קשיים של תחבורה ציבורית.

נגיד מכפר-קרע, שרוצה לעבוד בבאקה-אלע'רביה, להגיע בתחבורה ציבורית זה כמעט בלתי אפשרי, צריך לנסוע לחדרה ולעשות, איך אומרים, סביב העולם איזו נסיעה עד שמגיעים לבאקה-אלע'רביה. וזה דבר שאפשר לפתח אותו. אני קורא לשר, מנצל את ההזדמנות של הצעת החוק הזאת, קורא לשר לעיין בדוחות האלה, ואנחנו מוכנים לשתף פעולה בעניין של פיתוח התחבורה הציבורית ביישובים הערביים, שזה טוב לכולם, במיוחד לסטודנטים ולנשים.

תודה, חבר הכנסת זחאלקה. יעלה חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אריה דרעי. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, ובמיוחד, ידידי שר התחבורה, אין ספק שזה יום בשורה, ללכת לתהליך של רפורמה בשירותים לרכב בחוק, בהצעת חוק שירותים לרכב, שבאופן משמעותי יכולה להשפיע על כל נושא של מחיר הרכב, התחרות בענף הרכב, מכאן זה רק יכול להיות יותר טוב, ואנחנו מחזקים את ידיך בנושא הזה. אנחנו יודעים שהמבחן האמיתי של החוק הוא לא כאן במליאה, ונראה שתהיה לך תמיכה כוללת, של כולם, המבחן האמיתי יהיה בוועדות. שם גם נראה את המבחן, ואני אומר את זה בגלוי לחברי חברי הכנסת, של קבוצות הלחץ, של הלוביסטים. מי יצליח יותר? האם אנחנו כחברי הכנסת נהיה באמת נאמנים לשולחים שלנו, אנחנו נדע לעמוד באמת על צרכים שלהם ונדע לעמוד על האינטרסים שלהם, או שאנחנו נפעל לפי אינטרסים של אנשים ש, בסך הכול בנושא הזה אין חלוקה צודקת, אלא הם עושים רווח על חשבון התושבים ממש. אדוני, אין ספק שרכב היום הוא מצרך נדרש, הוא דבר שאמרת שנמצא בהרבה בתים, אבל הוא גם יקר מאוד. אחרי מחירי הדירות, מס ערך מוסף שעלה ב-1%, לאחר הדירות, באופן משמעותי, 1% ברכב, יש לזה משמעות, לעוד 1%, בשונה אולי מלחם. הנושא של הדלק הוא לא פשוט, והנושא העיקרי: המכס על הרכב הוא יקר. אני לא יודע על כל מדינות ה-OECD, אבל אין ספק שבמדינת ישראל המכס, האגרות והמסים שיש על רכב הם מאוד מאוד יקרים, כך שהרכב נהיה יקר מאוד, במיוחד שאנחנו גם יודעים שגם נושא זקיפת מס על רכב, שאנחנו היום, שיותר ויותר נכנס בליסינג, משנים את זה תמיד לא לטובת האזרח.

אדוני השר,

חס וחלילה, כשאומרים "אבל" זה נראה שממעיטים ממשהו במהלך הזה, אבל יש עדיין עוד מה לעשות,

אני הייתי אומר אפילו להשלים את הרפורמה בנושא הרכב: זה כל הנושא של רכב יד שנייה.

גם להצעת החוק הזאת יש השפעה על רכבים יד שנייה, מבחינת חלקי חילוף,

חלקי חילוף, אם יש לזה אלטרנטיבות,

לאו דווקא בקנייה, הם יכולים להיות מאוד, אבל אין ספק שבצעדים האלה חייבים להגביר את הפיקוח. הרגולטור חייב להיכנס הרבה יותר חזק בנושא המוסכים. בסופו של דבר אין ביטחון צרכני, אין ביטחון. עדיין היום, ב-2013, לתושבי מדינת ישראל אין ביטחון צרכני שהם נכנסים למוסך והם יודעים באמת שהם משלמים את מה שהם חייבים לשלם.

כשהם עושים סקר שוק,

הם שבויים בידי מוסכים שרוצים באמת לתת מענה, במוסכים כאלה, כשאין תחרות, היא תגביר את זה, אבל יחד עם זה צריך גם את האכיפה. אבל יש נושא שנקרא, בביטוח הרכב אבל, אובדן להלכה. אני לא יכול להאריך בנושא הזה, אבל אני אתן על זה כותרת: שקיפות על הנעשה ברכבי יד שנייה. רכבי יד שנייה, יש להם נתח, אם אני לא טועה, אדוני אמר ש-700,000 כלי רכב נקנים ועוברים בשנה, 700,000 כלי רכב יד שנייה. ואדם שקונה רכב יד שנייה לא יכול לדעת באופן אמיתי מה מוכרים לו. כל ניסיון שלו לברר יותר מידע, אם המוכר לא אמיתי ולא שקוף, אם יש דברים מהותיים הוא יכול בסופו של דבר לתבוע אותו,

זה בא לידי ביטוי באחד הדברים ש, לא רק שאין לו ביטחון צרכני, אלא זו גם שאלה של בטיחות וסכנת חיים. במדינת ישראל עולים כל שנה עשרות, אני מבקש לסיים. אני מייד מסיים. עשרות-אלפי כלי רכב שבעצם ההגדרה שלהם היא "אובדן להלכה". הנזק היה בסביבות, בין 40% ל-50% 60% מהרכב. במקום שיתקנו אותם במוסכים מורשים, מה שעושות חברות הביטוח באובדן להלכה: משלמות לבעלים של הרכב את המחיר המלא, ואז שולחים את הרכב הזה, מוכרים אותו לסוחרי רכב שמתקנים אותו במוסכים לא מורשים, ומעלים לכביש רכבים עם סכנת בטיחות. אותו אדם שקנה רכב יד שנייה לא יודע בכלל שהוא קנה דבר כזה. המידע נמצא, אדוני השר, בידי חברות הביטוח, והאבסורד: כשבא אותו אחד שקונה את זה, רכב שעלה לכביש פעם שנייה אחרי אובדן להלכה, חברת הביטוח, שידעה שהוא אובדן להלכה, לא מוכנה לבטח אותו,

היא אומרת: לא, הרכב לא בטיחותי. המידע הזה, יש לזה באמת השלכה חשובה מאוד, אם אנחנו משלימים את הרפורמה, גם בנושא הזה.

תודה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת אריה דרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל אטיאס, גם הוא אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אמנון כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק וקנין, אינו נוכח, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אזולאי, אינו נוכח. חבר הכנסת נסים זאב, מעשה נסים.

שלוש דקות.

נכבדה, סוף-סוף נותנים איזה סוכרייה לציבור. אומרים להם: תשמעו, יש יותר יבואנים, הרכב עומד להיות בזיל הזול,

אז תגיד איזה מילה טובה.

זה חיובי מאוד: סוף-סוף הממשלה יכולה לגבות יותר מכס. עד היום זה כמעט 150% במכס על כל רכב, ועכשיו אפשר להעלות, במקום לקחת מהעניים, ממשפחות ברוכות ילדים, כל מי שקונה רכב, תעשו את זה 250%,

אני רוצה לדעת: כמה החלק של היבואן בכל הביזנס הזה בכל רכב שהוא? החלק שלו, יחסית הוא קטן לעומת המכס. עיקר העלויות ברכב זה המס, נכון או לא? או שאני טועה. אני טועה? אני לא טועה, אדוני. היבואן מרוויח הרבה, היבואן מרוויח. בלי קשר למס, שגם הוא גבוה. אני לא בטוח שאם יהיו יותר יבואנים השוק ירד. לא בטוח, יכול להיות. יכול להיות שיהיה קרטל, אני יכול לתת לך דוגמה אחת, מאחר שהעלית, אותם יבואנים מוכרים לחברות הליסינג את אותו רכב ב-25% פחות מאשר לאזרח הפשוט. ולכן ברור כבר, וגם שם הן מרוויחות, החברות האלה. וזה לא קשור, זה אותה רמת מיסוי.

על חלפים, על חלקי חילוף,

המס הוא מינימלי, אולי 12%. ולכן יש כאן פשוט מונופול,

לגבי חלקי חילוף, יש כאן מונופולים שמנצלים את כוחם,

אני מסכים אתך שככל שיהיה פחות מונופול ופחות יהיה קרטל, אין פה שאלה. אבל אני לא בטוח שזה מה שיוזיל, אם אנחנו לא נתחשב גם בקטע של המכס, שלדעתי הוא גבוה מאוד, הוא בין 100% ל-150%, תלוי על איזה רכב אנחנו מדברים.

לגבי חלקי חילוף, המכס הוא מכס של 83%, שזה מאוד גבוה, וצריך לשאוף, אבל לפחות ההכנסות ממנו הולכות לאזרחי ישראל בתחומים שונים. הרווח של היבואנים הולך לעצמם.

אבל בסופו של דבר בעל הרכב, אם אני משווה רכב ברכישה בארצות-הברית או במקום אחר לבין מדינת ישראל, העלות היא פי-שלושה מינימום. בארצות-הברית, לאותו דגם יש כמה משווקים ויש תחרות. אתה יכול דרך התחרות לקבל את המוצר זול יותר. כאן, אם אתה רוצה סוג מסוים של רכב, רק מיבואן אחד, אין תחרות בכלל. ואני כבר לא מדבר על רכב שני, יד שנייה, ששם זה ממש ממש זול ביחס למה שנמכר פה אצלנו בשוק, באופן מאוד מאוד משמעותי.

כדי להגיע למצב שאנשים יוכלו בכלל לרכוש רכב, היום רכב הוא כבר לא אקסטרה, הוא לא דבר שהוא לוקסוס. אנשים צריכים רכב, אני חושב, בגלל התחבורה הציבורית הלקויה, לצערי הרב, במדינת ישראל. מנסים לשפר, אולי קצת משפרים, מיטיבים מצד אחד ומחבלים מצד שני. הרכבת הקלה היא דוגמה קלאסית, איזה בעיה היא הביאה פה,

ירושלים, בעיה שאנחנו לא נפטרים ממנה. אולי יש איזה טייקונים שנהנו מכל העסק הזה, אבל הציבור בירושלים,

סובל עדיין מהרכבת הקלה. אז מצד אחד לוקה, מצד אחד גם משלם. אני רק רוצה לומר לך,

אני רוצה לומר בנושא של,

אני מסיים. בנושא של חלקי חילוף, צריך יותר להעמיק את החקיקה, ליישם אותה בכל מה שקשור למכירת חלקי חילוף. כשאתה הולך למזרח-ירושלים אתה יכול למצוא את זה בחצי מחיר. לא סתם 21,000 רכבים נגנבו בשנת 2012. כל אלה הולכים לתעשייה, לחלקי חילוף. יהודה ושומרון, למעלה מ-70% הולכים ליהודה ושומרון, חלק מהם במזרח-ירושלים וחלק אולי בפריפריה. ולכן זה נושא שצריכים לתת עליו את הדעת, כי שם תמיד תמצא יותר זול, ואנשים תמיד מחפשים איפה לשלם פחות. רק הערה אחת, ואני רוצה לסיים.

אדוני השר, היום בבוקר רציתי להגיע לכותל, ויש שם איזה מחסום חדש, בשבועות האחרונים, והרכב שלי, לא נקלט שאני חבר כנסת. ופתאום יורדת בת-קול מהשמים ואומרת לי: אדוני, שמאלה תלך. ואני צועק לאותה בת-קול: אני חבר כנסת, אולי יש לי זכות בכל זאת להיכנס לכותל? אין קול, אדוני. אני מבקש דחוף, תצא, תזוז שמאלה, אתה מעכב את התנועה. אני רוצה להבין, מה, אנחנו נהיינו מדינה של רובוטים? אנשים לא זכאים, אני כבר לא מדבר על כך שזכותם של חברי כנסת ושרים להגיע לכותל בכל שעה ובכל רגע. אבל נאמר שיש איזה קשיש, איזה אדם שבאמת ראוי להגיע לכותל המערבי עם הרכב שלו,

אנשים לא זכאים שאיזה מישהו מהמשטרה או מישהו מהפיקוח יעמוד שם ויזהה את האנשים שנכנסים פנימה?

אני פונה אליך כי זה שייך לתחבורה. לדעתי, זה גם ליקוי מצד משטרת ישראל, אבל זה קשור אליך, אדוני השר,

ואני מבקש ממך, לפחות לא נתבזה. לפחות שיחשיבו אותנו נהג מונית. נהג מונית נכנס חופשי. שיחשבו שאני רק נהג מונית, לא מעבר. עוד תמיכה בחוק תסדר לך צ'קלקה על הרכב. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. נעבור להודעת מזכירות הכנסת, ואחריה תעלה חברת הכנסת מרב מיכאלי.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 46), התשע"ג 2013, הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 8) שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70) (חקירת סיבות מוות), התשע"ג 2013. תודה.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, תודה, חברי וחברותי חברות הכנסת, לא יודעת אם החוק הזה יוריד את מחיר הרכב ב-20%, מה גם שנזכור שחלק ניכר דרמטי, שלא לומר חצי ממחיר כלי הרכב בישראל, מורכב ממכס, אבל אני חושבת שהחוק הזה הוא בהחלט חוק טוב. הוא ישפר דווקא את מצבן של המשתמשות והמשתמשים במוסכים ובחלפים השונים. מה שכן,

אם יורשה לי להיתלות בך כאילן גבוה וחשוב, במשפט אחד שאמרת בדבריך, אמרת: יבואו המון לוביסטים. "גדודים" זה היה? בהמוניהם. שתדלנים. כן, שתדלנים.

ואני משערת שגם כמה שתדלניות. דווקא כאן הקלתי על המין הנשי. אני תהיתי, משום שאומנם זאת בהחלט רפורמה משמעותית, ובכל זאת בקנה המידה הכספי שלה היא לא קרובה בכלל לסוגיות שאנחנו עוסקות ועוסקים בהם בימים אלה: אחד, זה הגז, והשני הוא המכונה חוק הריכוזיות. ובכל זאת איכשהו הממשלה מתעלמת מקיומם של השתדלנים האלה שלעניין כלי הרכב אתה טוען שיבואו בהמוניהם, כי אתה כנראה מכיר את המציאות. יושב פה יושב-ראש סיעת יש עתיד, מר עפר שלח, שכתב בפוסט שלו על הדיונים שקיימנו בחוק הריכוזיות, שאף שתדלן לא הגיע אליו, ואני סמוכה ובטוחה שאם ככה הוא אומר, ככה היה. אבל מפתיע אותי ומוזר בעיני שכל השתדלנים האלה, שכאמור, כרגע הזהרת אותנו מפניהם, פשוט בדברים האלה שהמשמעות הכלכלית שלהם גדולה פי כמה וכמה מאשר הרפורמה הזאת, אנחנו לא שומעים עליהם, לא רואים אותם ולא שומעות ושומעים תלונות מאנשי הקואליציה לגביהם וגם לא מהממשלה בבואה להכריע את ההכרעה החפוזה הזאת בנושא יצוא הגז. איך להגיד? חשתי צורך לשתף את חברותי, חברי וחברות הכנסת בתהייה הזאת, להיכן נעלמו השתדלנים בשתי הסוגיות הגדולות האלה כשאפילו כבוד שר התחבורה מודה שברפורמה קטנה בהרבה הם יבואו גם יבואו. נקודה למחשבה.

תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת משה גפני, לא נמצא. חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אדוני שר התחבורה, אני שמח לראות משרד ממשלתי שהיה במשך שנים מהמשרדים הלא-יעילים, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים משבחים את הפעילות שלך ושל המשרד שלך. יש מהפכה בכבישים, אף אחד לא יכול להתכחש לכך, ויש מהפכה בהרבה דברים. גם בעניין של הרכבים, יש המון כלי רכב חדשים בכבישים. הבעיה היא שראיתי בחוק שלך שאתה רוצה לטפל גם במוסכים וכאלה שנותנים שירותים לכלי רכב לא חדשים. אז רציתי לספר לכם סיפור קצר ממש: היה יהודי בוורשה שקנה מגפיים חדשים ב-40 זלוטי. אחרי שהוא הלך אתם חורף אחד הוא מכר את זה לעני ב-20 זלוטי. אחרי החורף השני זה נזרק לזבל. מה יצא? שהגביר העשיר הלך עם מגפיים חדשים במחיר 20 זלוטי, והעני המסכן הלך במחיר 20 זלוטי עם מגפיים קרועים במשך חורף שלם. זה מה שקורה עם הרכבים הישנים. אנשים שיכולים להרשות לעצמם קונים רכב חדש, משתמשים בו ומוכרים את זה לאנשים נניח בחצי מחיר, ואז ברגע שקנית רכב ישן אתה צריך להתחיל ללכת למוסכים. הרי עשירים מוכרים את זה לפני שהולכים למוסכים. ברגע שהוא מגיע, מוסכים זה דבר נורא ואיום. לא שיש לי משהו נגד המוסכניקים, אלא המחיר של החלקים. כי צריך תמיד ללכת לקנות חלקים, והחלקים הם מיבוא, וזה הון עתק. נדמה לי שלא רק 20 זלוטי משלם מי שקונה רכב משומש, אלא הוא משלם 40 זלוטי על אותו חורף עד שהוא שם את הרכב בצד. השאלה היא אם אתה תוכל, משרד התחבורה, לדאוג לכך שחלקי חילוף לרכבים ישנים לא יהיו כל כך יקרים. זה דבר נורא ואיום. ואם אנחנו מדברים על תחבורה, אדוני היושב-ראש ואדוני השר, על עניין התחבורה הציבורית אפשר לדבר הרבה, אבל אני לא רוצה להאריך הרבה. יותר ויותר אנשים משתמשים בתחבורה הציבורית,

אבל התחבורה הציבורית עדיין לא עומדת במשימה הזאת, ודיברתי אתך היום בוועדת הכלכלה על הצורך לחשוב מחדש על שיטת האשכולות.

מתוך ידיעה, שחברות הולכות ומתכווצות ומשתחררות מהאחריות לשירות שהן צריכות לתת לציבור. יש חברה אחת קטנה למשל שאומרת,

יש לי כמה אוטובוסים, אני לא יכולה לספק את השירות, בקווים שלה. חברות גדולות אומרות, ואני לא מזכיר שמות, לוקחים לנו את כל האשכולות, אנחנו מוכרים מכוניות. פעם הם היו 4,000 אוטובוסים, והיום אנחנו נסתפק ב-2,000. ואחר כך הם לא נותנים שירותים. בכל מיני דברים הם אומרים, לכו בחברות היסעים שגם הן של החברות האלה. יש פה נזק לשירות הציבורי, וצריך לחשוב איך מתמודדים עם זה. נסים הזכיר את הכותל המערבי, אדוני השר, יש פה שערורייה נוראה, צריך לסיים,

כן, אני כבר מסיים בזה. ביורוקרטית גרידא. יש מצב כל יום שאנשים קשישים וזקנים נסחבים לכותל המערבי, ופעם האוטובוס עולה לכותל ופעם משאירים אותם למטה בשער האשפות. ואין שילוט. כבר שאלתי את שר התחבורה ואת השר לביטחון פנים, אחד שם על השני, אין שילוט שיאמר לאנשים אם האוטובוס עולה או אם האוטובוס לא עולה. זה פוגע בהמון אנשים כמעט כל בוקר. אז אנא, לטיפולך. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי חברי הכנסת, האמת היא שאני עליתי רק כדי לומר מילה טובה. אני עוסק בעניין הזה לצדך כבר תקופה ארוכה במכלול שלם של נושאים שאני אישית גם כחבר כנסת לא הצלחתי לקדם אותם מול הביורוקרטיה, ואני שמח לראות שאכן באשר התחייבת והבטחת אתה עומד, ואתה מוביל מהפכה שלמה בענף. אחד הנושאים המרכזיים שהתמקדתי בהם יחד עם כמה חברי כנסת זה כל אותם מוסכים פיראטיים שבאופן טבעי גם בגלל העלויות הגבוהות במוסכים המורשים, שם החלפים עולים סכומים מאוד גבוהים, אנשים מתפתים ללכת ולתקן את הרכבים שלהם במוסכים פיראטיים שאומנם העלות בהם נמוכה ולעתים אפילו מאוד נמוכה, אבל כשבודקים לגופו של עניין רואים שיש שם לא פעם חלפים גנובים, חלפים שלטווח רחוק לא עומדים בתקנים, ויותר מפעם אחת מצאנו, והיו כתבות רבות בעניין הזה, שכתוצאה מהעובדה שאנשים הלכו לתקן את הרכבים שלהם במוסכים פיראטיים, לצערנו זה הוביל לתאונות דרכים שגם עלו בחיי אדם. אבל זכור, אדוני היושב-ראש, שאחד הדברים החשובים הוא גם שתיפתח ותהיה תחרות אמיתית כך שאומנם אנחנו נוביל את האנשים לבוא ולתקן את הרכבים שלהם במוסכים מוסדרים, אבל שהמחירים, אדוני השר, יהיו מחירים סבירים, שלא נעשה את הרפורמה כך שרק שנעשיר ונעזור למי שממילא כבר יש לו את כל הכלים להרוויח. שוב, אדוני השר, אני באמת מקווה שבוועדות אנחנו עוד נעזור לסייע, לתקן ולשפר,

תודה רבה, חבר הכנסת איתן כבל. חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי לא נמצא, חבר הכנסת מאיר פרוש, גם הוא לא נמצא. השר רוצה לסכם? שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ישראל כץ יסכם את הדיון.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני שמחתי לשמוע את הדיון. הקשבתי לדוברות ולדוברים ובאמת חוויתי חוויה שהיא די נדירה, של בלי פוליטיקה, בלי קואליציה, בלי אופוזיציה, שכל אחד ואחת, כמובן בזווית הראייה הייחודית, תומך בקידום הרפורמה, המהפכה הזאת בעצם בענף הרכב היא לטובת ציבור האזרחיות והאזרחים במדינת ישראל. כמו שאמרתי, יש לנו כאן הזדמנות, הזדמנות נדירה, בתחום שהוא לא קשור, אגב, יושבת-ראש האופוזיציה, לזכויות עובדים ולכל מיני דברים שבהם, אגב, אני גם תומך בזכויות עובדים, אבל לפעמים תוך כדי רפורמות יש התייצבות זמנית משני צדי מתרס. אבל בנושא הזה זה פשוט לקחת ממי שהייתי אומר בדרך משפחתית קיבלו את הזיכיונות, בדרך כלל, ואף אחד לא נגע בהם בגלל כוחם, בגלל יכולתם למנוע רפורמה מהסוג הזה, ועל-ידי התייצבות מקיר לקיר, והקרדיט יהיה של כולם, של כל הכנסת, אפשר להעביר כאן באמת במהירות ולראות את השינוי קורה ממש מול כל משפחה ומשפחה. ואני חייב להדגיש שדיברו כאן באמת דוברות ודוברים ממגוון מפלגות שמייצגים מגזרים וקבוצות שונות באוכלוסייה, והרפורמה הזאת נוגעת קודם כול למי שידם משגת לקנות רכב יותר צנוע, שכנעת אותי, אני מצביעה בעד. אוקיי. כי מי שידו משגת לקנות רכב מפואר, הוא יקנה בכל מקרה, וגם אותו לא צריך לעשוק, דרך אגב. מתח הרווחים הוא מתח של מאות אחוזים. אבל דווקא למי שצריך לתכנן ולהגיע למצב של קניית רכב שיהיה בטיחותי, כי הוא מסיע גם את המשפחה בדרך כלל, ואת עצמו, ושזה יהיה רכב שאפשר לטפל בו במחיר סביר במוסכים, ודיברתם על הדברים, ולקנות חלקי חילוף לא רק במקומות שהם לא לגליים או לגיטימיים, אלא על-ידי התחרות בעצם להציף את המחירים הזולים. החוק הזה מדבר על שקיפות, על פרסום באינטרנט, על חובה של כל היבואנים ושל בעלי המוסכים לפרסם ולהציג את מגוון האפשרויות בפני כל לקוח ולהגיד לו: יש לך אפשרות במחיר כזה ויש לך במחיר אחר. היום המציאות היא שונה לגמרי. הלקוחות שבויים ברובם, והם משלמים הרבה כסף. לכן אני באמת מקווה שנסיים את זה במהירות, בתמיכה רחבה כמו שראיתי כאן. זה יהיה רק לתפארת כנסת ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה לשר התחבורה חבר הכנסת ישראל כץ. חברי הכנסת, שרים, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. אנחנו מצביעים בקריאה ראשונה על הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, תשע"ג 2013, כפי שהציג אותה שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג 2013, לוועדת הכלכלה נתקבלה. חברי הכנסת, 67 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכלכלה של הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, הנושא הבא בסדר-היום הוא הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, תשע"ג 2013, לקריאה ראשונה. יציג את החוק חבר הכנסת מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים החברתיים. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג את הצעת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג 2013, לקריאה ראשונה מטעם הממשלה. הצעת החוק הוכנה במשרד המשפטים בשיתוף משרד ראש הממשלה והרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב ובתיאום עם יתר הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים. הצעת חוק זו מובאת היום בפני הכנסת לקריאה ראשונה עם סיומה של עבודת מטה ממשלתית מורכבת בת חמש שנים. תחילתה בעבודת ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג, שמונתה על-ידי הממשלה ה-31, ואשר המתווה המוצע על-ידה אומץ על-ידי הממשלה כבסיס להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, למה דווקא אתה?

חבר הכנסת מוחמד ברכה. למה המפלגה שלך ולמה אתה דווקא, שר הרווחה? חבר הכנסת מוחמד ברכה. מה קשור לרווחה? למה, את העניים? אני לא ידעתי שהמצב של המתיישבים בנגב הוא כל כך משופר שאין לזה כל קשר לרווחה. אולי השר מצא קשר לרווחה. חברי הכנסת. בוא, אדוני השר, רק שנייה. חברי הכנסת, בעקבות הלקחים שהיו פה באי-אמון, ודיברנו על זה גם בנשיאות הכנסת, לא תהיה התפרעות. מי שיפריע לדוברים, לא חשוב מאיזה צד, לא חשוב מאיזה צד, למה התפרעות? חניקה. אתם חונקים אותנו.

מי שיתפרע ויפריע לנואמים יוצא. יקבל אזכור יפה בתקשורת, אבל לדיון הוא או היא לא יפריעו כאן. תודה רבה. השר ימשיך. בניגוד לסגנון שלי אני אקרא אנשים לסדר מלכתחילה. זה לא עניין של תקשורת, זה עניין של,

חברי הכנסת, אתם בתחרות מי יהיה הראשון שאני קורא לו לסדר? חבל. אנחנו, לא רוצים. בסדר גמור, מצוין. לא רוצים לשמוע. לא רוצים,

לא רוצים, לא צריך. תודה. מאיר כהן, למה לקחת על עצמך את התפקיד הזה?

אחרת איך ידע את מה הוא מבקר? מי שלא ישמע יכול גם לצאת.

אדוני השר ימשיך. חברי הכנסת, בבקשה, ההחלטה בידיים שלכם.

המשכה בעבודת צוות יישום המלצות הוועדות ואימוץ המלצותיו על-ידי הממשלה ה-32, למה לקחת על עצמך את התפקיד הזה? זה חוק זה? לא

לשמוע, חוק גזעני של נישול קרקעות. בפרסום תזכיר חוק המתבסס על יישום החלטתה תוך הקשבה רחבה לציבור, סיום התהליך בעדכון טיוטת הצעת החוק, אשר אומצה פה אחד

העומדות בפני אזרחי ישראל.

הבדואים בנגב הם הקבוצה הענייה ביותר במדינת ישראל, שלעונייה נלוות בעיות חברתיות הדורשות תיקון יסודי. מכאן נובע הצורך לנקוט אמצעים יעילים כדי לאפשר לבדואים בנגב להיחלץ ממצבם הקשה בתוך שנים אחדות ולהעניק להם, ובייחוד לדור הצעיר של הבדואים, את הכלים הדרושים כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד. בנגב מתגוררים קרוב ל-100,000 אזרחים ישראלים בדואים במבנים שהוקמו ללא היתר וביישובים שתכנונם אינו מוסדר. את התיישבותם במגרשים מפותחים ומוסדרים מבחינה תכנונית אין אפשרות לקדם בלא פתרונן של תביעות לבעלות על קרקעות בהיקף נרחב. גם בתחומי התוכניות המאושרות למגורים ברשויות המקומיות של הבדואים קיימים שטחים גדולים שאי-אפשר לפתחם מכיוון שלא הוסדרו תביעות הבעלות

מכאן מסקנת ועדת גולדברג, ואני מצטט: "לא ניתן לפתור את בעיית ההתיישבות בלי לפתור את בעיית הקרקעות, לא ניתן לפתור את בעיית הקרקעות בלי לפתור את בעיית ההתיישבות, ולא ניתן לפתור את שתי הבעיות בלי לפתור את המצוקות של הבדואים, בכללן נושא התעסוקה, הרווחה והחינוך, גם אם נעשה רבות ומושקעים תקציבים גדולים בתחום הזה". אדוני היושב-ראש, עניינה של הצעת חוק זו הוא הפן המשפטי של סוגיית הסדרת התיישבותם של הבדואים בנגב, בהתמקדות בהסדרת אותן 2,900 תביעות מטעם 12,000 בדואים לבעלות על קרקעות בנגב. בשל התנאים החברתיים והכלכליים המיוחדים בנגב, שיוצרים בעיה חמורה, בעיה חמורה מאוד, הרובצת לפתחה של החברה בישראל זה עשרות שנים, מוצע לקבוע בחוק המובא כאן הסדרים מיוחדים לפתרון המצב. ההסדרים, הכוללים מתן תמורה בקרקע ובכסף בשל תביעות בעלות אלה, הם אכן חסרי תקדים, נוכח הצורך להכריע בסוגיה ייחודית, שמחייבת חקיקה מיוחדת, כמוצע כאן היום. אדוני היושב-ראש, הצורך בחקיקה מיוחדת לשם מתן מענה לסוגיית ההתיישבות הבדואים בנגב נובע גם מהסיבות האלה: 1. מדובר בהסדר רחב היקף שאמור לחול בפרק זמן נתון על אנשים רבים, בשטח נרחב, תוך הקצאת משאבים רבים, ועל כן נדרשת חקיקה שתקבע עוגנים ברורים לאופן ביצוע ההסדר, 2. על-פי המלצות ועדת גולדברג, ואני מצטט: "על המדיניות להיות מוגדרת ועקבית, וכדי שתהיה כך צריכים כל פרטיה למצוא ביטוי בחוק, בלי מרווח לשיקול דעת, ואין מקום לפשרות אינדיבידואליות ולמשא-ומתן פרטני בנושא זה"; 3. מכיוון שתהליך ההסדרה של תביעות הבעלות יארך שנים אחדות, יש להעניק לכללי הסדרה יציבות שמעבר להחלטות מינהליות, 4. השתהות נוספת, ואני מבקש להקשיב רוב קשב, השתהות נוספת ביישום הסדר הקרקעות בנגב תביא לריבוי יורשים לתביעות הבעלות ולהפחתה ניכרת של הערך הכלכלי של ההסדר לגבי כל תובע בעלות, ותקשה יישום כל הסדר שהוא בעתיד, 5. כדי להסדיר את התיישבות הבדואים בתוך שנים אחדות נדרש חוק המאפשר לקבוע מסגרת זמן נוקשה וכן תמריצים להצטרפות מוקדמת להסדרה, מצד אחד, ובמקביל, כלים שיאפשרו אכיפה יעילה כלפי הבנייה הבלתי-חוקית והמחזיקים בקרקעות שלא כדין. התוכנית המוצעת לא תצלח בלי הכלים הבאים. ממשלת ישראל רואה בפיתוח מואץ של הנגב משימה לאומית חשובה ביותר, ובכוונתה לממש לשם כך בשנים הקרובות תוכניות משמעותיות, ובין היתר בסוגיית התיישבות הבדואים בנגב. יש לגשת בהקדם להגשמה של יעד זה, בחקיקת חוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. בחוק זה נקבעת, בין השאר, מסגרת מחייבת וקצובה בזמן לתהליך הסדרת תביעות הבעלות. הזמן דוחק, וללא מסגרת כזאת לא יושג המהלך כולו להסדרת ההתיישבות.

על הסדריה המיוחדים, מובאת אפוא על יסוד מכלול שיקולים, כדי לפתור אחת ולתמיד, ולטובת הבדואים והיהודים כאחד, בנגב סוגיה מיוחדת שלא נמצא לה פתרון במשך עשרות שנים ודורשת עתה פתרון דחוף. נוכח כל אלה, ולאחר שביום 6 במאי 2013 קיבלה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק פה-אחד, הממשלה מבקשת מהכנסת לתמוך בה. חשוב לציין ולשים לב לתיקונים הבאים: המשפט הראשון בסעיף 66(ב) השתנה ל"כל חלקה נתבעת במרחב ההסדרה,

וכיוצא בזה, אני מבקש להתייחס לסעיף. בסעיף 66 תתווסף הוראה שלפיה ראש הממשלה יכריז על אזורי הסדרה בתוך ארבע שנים ממועד כניסת החוק לתוקף. תודה רבה. ולשאלה למה אני מעלה את זה, אני חייב לציין, גם אם אנשים לא נמצאים כאן, אני חי בנגב מ-1962, מאז עלייתי ממרוקו. הנגב הזה היום הוא אזור שאני קורא לו המערב הפרוע, וסליחה שכך אני מכנה את ביתי, והגיע הזמן, לטובת הבדואים, וכל אזרחי המדינה הזאת, שהם בכללם, ששאלת התיישבות הבדואים בנגב תקבל פתרון, לטובת כולם, ואני מחזק את ידי הממשלה בהגשת

תודה לשר מאיר כהן, שהציג לנו את הצעת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג 2013, לקריאה ראשונה. כמצוות התקנון, בקריאה ראשונה יש לנו רשימת דוברים. אני מודיע שהרשימה סגורה, אי-אפשר יותר להירשם. כמה עשרות דוברים נרשמו. הראשון הוא חבר הכנסת מוחמד ברכה. לחברי הכנסת החדשים אני מציע ללמוד למה טוב להכיר את התקנון. אילו הייתי מרחיק את חברי הכנסת, הם לא היו יכולים לממש את זכות הדיבור, לכן הם יצאו בעצמם וחזרו לממש, כפי שמאפשר להם התקנון, כך שכפי שאמרתי, ללמוד את התקנון זה דבר מאוד מועיל בעבודה הפרלמנטרית. חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק אושרה בממשלה הקודמת, נדונה בממשלה הקודמת, והוביל אותה השר לשעבר בני בגין. ראש הממשלה לא סמך על ממשלתו החדשה, ולכן הוא אישר את החוק בממשלה הישנה, אחרי הבחירות. בא השר מאיר כהן, איש יש עתיד, איש הפוליטיקה החדשה, ולוקח על עצמו ועל מפלגתו את האחריות להציג את התועבה החוקתית הזאת מעל דוכן הכנסת. יש עתיד מתגלה כמפלגה ללא עתיד, כקבלן הריסות נמוך בממשלה הזאת. המילים "יום שחור" לכנסת התבזו עד עפר,

לציין תחנה, או צומת דרכים, בדמוקרטיה הישראלית, החוק הזה הוא אחת הנקודות השחורות יותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. הפקעה של כ-700,000 דונם של אדמות ערבים בנגב, וטרנספר, תקשיבו: טרנספר. תקשיבו: טרנספר של 40,000 אנשים, לעקור אותם מבתיהם ולהרוס את יישוביהם, בלי לציין לאן לוקחים אותם. זה החוק הזה. כל המילים המתייפייפות אינן שוות פרוטה. זה החוק. לגזול 700,000 דונם של קניין פרטי ולעקור 40,000 אנשים מיישוביהם ומבתיהם. אם זה הסדרה, תגידו לי מה זה עקירה, תגידו לי מה זה גזענות לשמה, תגידו לי לאן הידרדרה,

אני יודע, אני בכנסת כבר מספיק שנים כדי לראות לאן הידרדרה הכנסת בשנים האחרונות, שזו מכונת חקיקה גזענית, יום אחר יום, שנה אחר שנה. אבל לשפל הזה, על אף כל הביקורת שלי על הכנסת, לא הגיע הבית הזה, תחת הממשלה הזאת, הממשלה המסוכנת, האנטי-דמוקרטית, הגזענית, העוינת את השלום.

מה זה החוק הזה?

זה חוק, חוצפן. סתמי ת'פה.

השרה לבנת, נא לשבת.

השרה לבנת, אל תדבר אלי ככה.

אסור לך לעמוד כאן.

גברתי, נא לשבת. תשבי בשקט. אל תדבר אלי ככה. תשבי בשקט.

תשבי בשקט. אתה לא תדבר אלי ככה. השרה לבנת, נא לשבת.

נא לשבת, גברתי.

ובסוף הדיון,

נאפשר לך.

היא אמרה לי "חוצפן". על המעשה שהיא אמרה לי "חוצפן"? "חוצפן" ו"גזען" זה לא בדיוק מחמאות. מי שאומר "חוצפן" שיסתום את הפה,

גברתי, נא לשבת.

מי שאומר "חוצפן", שיסתום את הפה.

כלפייך, ולא, לא אמרתי "גזען". מה נאמר כלפייך. אדוני היושב-ראש, הוא לא יגיד לי "תסתמי את הפה". לא בעמידה. נא לשבת. יש גם כללים של קריאת ביניים, כן,

לוקחים.

מה הקשר בין קניין לבין תכנון?

ולכן, אדוני היושב-ראש, אין מקום לחוק הזה. זה חוק של תועבה. המקום של החוק הזה הוא בפח האשפה, לכל הדעות ולכל המקומות. תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. אני גם מודיע שאני ודאי אישית אגיש תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת על המחזה הזה. לאחר מכן במייל שלי בלשכה מאות אזרחים שואלים למה הכנסת מבזה את עצמה.

הביזוי הוא בעצם הצעת החוק הזאת.

חבר הכנסת דב חנין, זה ביזוי. בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אתה היית סגן יושב-ראש הכנסת, מכיר את התקנון,

חבר הכנסת ברכה, היית סגן יושב-ראש, מכיר את התקנון, אתה עושה דברים כאלה מעל דוכן הכנסת? נו, באמת. מילא מישהו שרוצה להבליט את עצמו, אתה רוצה גנבים בעניבות?

בבקשה. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אכן יום קשה לכנסת, וצר לי במיוחד שבין התומכים בהצעת החוק הזאת יש אנשים שהם אנשים עם רצון טוב, אבל שכנראה לא מבינים במה אנחנו עוסקים ועל מה אנחנו מדברים. החוק הזה הוא אחד הדברים החמורים והמסוכנים שקרו בכנסת. הסדר בעיית הבדואים, זה הסדר? זה מהלך כוחני וחד-צדדי, בלי לשמוע, בלי להתחשב, בלי להבין, בלי להתייחס לציבור הערבי הבדואי, שהם אזרחים במדינה. החוק לחלוטין לא מכיר בזכויות של הבדואים על אדמתם בנגב, זכויות שהם רכשו לאורך הרבה הרבה שנים, בשיטת בעלות מסורתית שמדינת ישראל בחרה שלא להכיר בה. וכתוצאה מההחלטה הבסיסית הזאת החוק הזה מוביל להרס ולפינוי של כפרים שלמים ממקומם.

אמר חבר הכנסת ברכה "טרנספר", וזהו בדיוק הביטוי המדויק למה שהולך לקרות על-פי החוק הזה. החוק הזה בעצם מציע לטרנספר אלפים רבים, סדר גודל של 40,000 אזרחים, מהיישובים שלהם, מהבתים שלהם, אזרחי המדינה, לא אנשים שבאו מבחוץ, לא אנשים שבאו מקרוב, תושבי הנגב, תושביו המקוריים של הנגב. החוק הזה מסלק אותם מבתיהם, מנשל אותם מכפריהם. החוק הזה מייצר הסדר מפלה, לא שוויוני. בנגב יש הרבה תושבים, אבל ישנה קבוצה אחת שמסומנת לרעה, ורק לגביה חל אותו הסדר. לגבי תושבים אחרים בנגב יוכלו לעשות כל מיני דברים,

יש להם מעמד, יש להם יישובים, יש להם בתים. רק לגבי האזרחים הערבים בנגב נוצר מנגנון מיוחד, ייחודי, מפלה, מנגנון שנלחם נגד הציבור הערבי בנגב. החוק הזה, עמיתי חברי הכנסת, הוא חוק שפוגע בזכויות קניין, הוא חוק שמייצר מערכת סחטנית שבה התמורה של אנשים על האדמות שלהם הולכת ומצטמצמת ככל שהם לא יסכימו לאיזה הסדר שהמדינה באה וכופה עליהם. ומה שמצער וטרגי במיוחד, שהחוק הזה הוא עוד דרך של מלחמה בציבור הערבי בנגב, ובא במקום מה שאפשר וצריך היה לעשות. אני מבין שהממשלה הזאת לא יכולה להכיר בבעלות הבדואים על אדמתם, לזה אני לא מצפה ממשלת ימין כזאת, אבל לפחות אפשר היה להשאיר את שאלת הבעלות על הקרקעות בצד ולהתחיל לפתור בעיות אמיתיות: יש בעיות של תכנון, יש בעיות של הסדרה, יש בעיות של ביוב, יש בעיות של בריאות. אתם רוצים להתחיל להתקדם בהסדר בעיות, תסדירו בעיות, תפתרו בעיות, תיצרו אמון, תיצרו הידברות, ואז תתחילו להגיע גם לשאלות קשות ובעייתיות כמו שאלת הבעלות על האדמות.

אדוני היושב-ראש, החוק הזה באמת איננו חוק ראוי. אתה אמרת שחבר הכנסת ברכה הפר את הוראות הכנסת. אני רוצה לומר לך: מי שמפר את הוראות הכנסת זה החוק הזה, החוק הבעייתי הזה, החוק הפסול הזה, החוק המסוכן הזה. זה הדבר שמבזה את הכנסת. זה הדבר שפוגע בכנסת. זה הדבר שמפר לא רק את תקנון הכנסת, אלא את המהות של הכנסת כמוסד דמוקרטי, כמוסד של העם שצריך לתת פתרונות לטובת כל התושבים, ולא נגד חלק גדול מאזרחי ישראל. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת עפו אגבאריה,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואם לא תהיה באולם ודאי שתפסיד את תורה וידבר חבר הכנסת אראל מרגלית. בבקשה, עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הייתי מציע לקואליציה לקרוא לילד בשמו, ולא לקרוא לחוק הזה חוק התיישבות הבדואים בנגב אלא עקירת הבדואים מהנגב, כי החוק הזה מתכחש לזכויות בסיסיות של האדם, זכותו וחירותו. האנשים האלה חיים שם כבר מאות שנים, מאות שנים. כאשר בנגב לא היה אף אחד, הבדואים היו שם. מאות שנים.

רוצה להזכיר לך שיש צילומי אוויר שנים רבות, צילומי אוויר אתה יכול לעשות מתי שאתה רוצה. איזה צילומי אוויר? צילומי אוויר לא צילמו את שרון כשהוא קיבל את החווה שם. אתה מדבר שטויות, גם לא צילמו את שרון כשהוא קיבל את החווה שם. מה אתם רוצים לעשות? להוציא את הבדואים משם ולתת לעשירים, הם לא היו בנגב?

תודה, חבר הכנסת חנין, זה עתה דיברת. חבר הכנסת חנין. תראה מה אתם עושים, לא היו בדואים בנגב? אתם רוצים להוציא את הבדואים משם וליישב שם יהודים, לא לסדר את הבדואים שיושבים שם ואין להם לא

כדי לתת להם את האפשרות לחיות יותר טוב. אתם עדיין חושבים ועוד לא נותקתם מהעניין של חומה ומגדל. אתם חושבים שעדיין אתם במלחמה על הקרקע. מה כל כך בוער ש-3% מקרקע כל הנגב, להוציא את האנשים האלה מהמקומות האלה? מה כל כך בוער לכם? האם באמת הנגב כל כך מיושב? האם באמת הנגב כל כך צפוף, בשביל להוציא את האנשים האלה משם, או שמא אתם רוצים ליצור עובדה שהאדמות האלה שייכות לכם ולערבים אין מה לעשות? אני בעד זה שתהיה אינתיפאדה חדשה, כי אתם עושים נכבה חדשה לבדואים בנגב. ואף אחד מהבדואים, ולא רק בנגב, גם לא במשולש וגם לא בגליל, לא יציית לחוק הזה, ואנחנו נגיד לאנשים גם בנגב שלא יצייתו לחוק הזה. אדוני היושב-ראש, איזה מין דבר כזה? אתה טוען לתוקפנות נגד מדינת ישראל.

זה לא נגד מדינת ישראל, זה נגד הגזענות.

כאשר מדינת ישראל בראשות הימנית הקיצונית רוצה לחוקק את החוק הזה, ולהוציא את האנשים, לעקור אותם. והם לא יכירו בחוק הזה. אני לא אכיר בחוק הזה, לא יכירו בחוק הזה.

אני מבקש להרחיק אותך מן המליאה על המעשה הזה לאחר כל הדיבורים שלי מול חבר הכנסת ברכה. סדרנים, נא להוציא את חבר הכנסת עפו אגבאריה. הוא יחזור להצבעה. פשוט, באמת, חשבתי שאנחנו כבר עלינו על איזשהו גל קצת יותר נכון בכנסת הזאת. זה הוצאה להורג, חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה, חבר הכנסת אראל מרגלית, איננו. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. גם חבר הכנסת אחמד טיבי לא שכח את החוק, שיהיה מה לקרוע בסוף דבריו. אל תעשה את זה לפני זה, כי אני אצטרך להרחיק אותך באמצע הדברים. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול כל אחד מכם: מה הייתם עושים אם היו מתכננים לגרש אתכם מבתיכם, לנשל אתכם מהבית הזמני הנוכחי?

אנשים גורשו בנכבה של 1948, וחלקם מגורשים בשנית, חבר הכנסת שטרית, בשנית. מה אדם סביר אמור לעשות כאשר מגרשים אותו מהבית? אדם סביר. הוא זועק, הוא מוחה, הוא מתקומם, הוא כועס, הוא מגיב על התוקפנות. וכשאומרים את המילה "אינתיפאדה", חבר הכנסת לוי, סגן השר, זה להתקומם. זו לא זכותם של הערבים בדרום, המגורשים והמנושלים, להתקומם, זאת חובתם. זאת זכות אנושית להגן על הבית, להגן על הבית, להתקומם ולהגן על הבית. מה אתם רוצים? אתם יודעים, אתם אפילו מעם תחת כיבוש שוללים את הזכות להתנגד. מדברים על אזרחים, על אזרחים, על אזרחים, שרוצים להמשיך לחיות, לשדרג, שיהיה להם כביש, שתהיה להם מרפאה, שיהיו שווים, שתהיה להם תשתית. מה הם יעשו כדי להישאר בתוך הבית, בתוך הפחון? בתוך היישוב שלו העברתם לו מים וחשמל. בתוך הבושה הזאת שדבוקה על המצח של כל אחד מכם שמצביע עבור החוק הזה. זאת בושה רטרואקטיבית, ובושה גם קדימה, פרוספקטיבית, על כל אחד מכם שיתמוך בחוק הזה. ולכן, אדוני היושב-ראש, זה הזמן לחזור על מה ששמעתם ולא אהבתם פעם. המשורר מחמוד דרוויש אמר לאלה שבאו בִּמְקום, ואלה שגירשו את התושבים המקוריים, (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: "אתם העוברים בים המילים החולפות/ שאו שמותיכם והסתלקו/ שִלְפוּ שעותיכם מזמננו והסתלקו/ גנבו מה שתרצו מתכול הים ומחולות הזיכרון/ וגִנְבוּ לכם תמונות נוף כרצונכם למען תדעו/ כי לא תדעו לעולם/ איך תִבֶן אבן מאדמתנו את רקיע השמים/ אתם העוברים בים המילים החולפות".) אני אומר לכם בשם כל אזרח ערבי, לא רק בשם האזרחים הערבים בנגב: עברתם כל גבול, גם מוסרי, גם פוליטי, והטענה, ממתי דואגים, ממתי אנחנו דואגים לכם? אנחנו מתגוננים מפניכם, מפני השלטון הזה ומפני הצבועים שמתכננים להיות אנשי מרכז,

הצביעות של האנשים המכנים את עצמם ליברלים, שמצביעים בעד חוק כזה שמנשל אישה,

תינוק, מהזכות האלמנטרית באמצעות חוק בזוי, בזוי. החוק הזה הוא אות קין על המצח של הכנסת הזאת, אבל בעיקר על אלה שמביאים אותו ומצביעים עבורו. וזו החלטה של כולנו. אין לנו כבוד לחוק הזה, אין לנו כבוד לחוק הזה. (קורע את הצעת החוק) חבר הכנסת טיבי מורחק מן המליאה עד להצבעות. (אומר בשפה הערבית: נרטיב אותו שישתה מים.) תצטרף לחבר הכנסת עפו אגבאריה, ועל הדבר הזה אני באמת חושב שנמצא דרכים לפעול. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, חכה שנייה, תכף יסדרו כאן את הבמה. אני פשוט מנסה לחשוב בקריאטיביות, ביצירתיות, מה יעשו הבאים בתור, כי כל אחד הרי צריך להתחרות על משהו עוד יותר חריף מה שהוא עשה. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת מרב, תורה של חברת הכנסת מרב מיכאלי, לצערי, עבר מזמן. הודעתי במליאה שמי שלא נמצא במליאה יפסיד את תורו. כך קרה לחברי הכנסת מרב מיכאלי ואראל מרגלית,

חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה, אדוני. תיזהר, בבקשה. לאחר המחאות שראינו כאן, תיזהר על החליפה. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. אחריו, חבר הכנסת אילן גילאון.

די רטוב פה. די רטוב, אז חכה שנייה. אתם מתקוממים על בתים שאתם גנבתם, שודדי קרקעות. אתה צריך חגורת הצלה? מה אתה עושה פה, חבר הכנסת טיבי? אני הרחקתי אותך מן המליאה. חבר הכנסת עפו אגבאריה באמת רוצה לדבר עם מישהו ואין לו עם מי.

חברי חברי הכנסת,

חושב שזה אחד החוקים הכי קשים להתמודדות של ציוני, יהודי ומוסרי, כמו שאני רואה את עצמי. והחוק הזה בא לידי הכרעה, השאלה המהותית ביותר של הכרזת העצמאות, של היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית. הרצון להסדיר את הסוגיה של התיישבות הבדואית בנגב הוא רצון אמיתי וכן, שנעשה בשנים האחרונות על-ידי חבר הכנסת והשר לשעבר בגין, במאמצים בלתי נלאים, במאות שעות שהוא הקדיש לסוגיה הזאת. והתוצאה, לצערי, לא מספקת, הכיוון נכון, אבל התוצאה לא מספקת. יש להסדיר את הסוגיה. הבדואים לא שותפים לעזרה מטעמים שלהם, אבל אני דווקא רוצה לדבר על ההיבט שלי כיהודי והחוק הזה. יש רצון לממש קודם כול את הזכויות, את החוק הבסיסי על כל שטחי המדינה הזאת, וזה לא מתקיים בנגב. יש רצון, או ניסיון, יותר נכון, להסדיר את סוגיית הבעלות על הקרקעות, שלא מספק.

מה שהכי מציק לי בחוק הזה, ואני לא יכול להרים את ידי בעד החוק הזה, למרות הרצון שלי להסדיר את העניין, וגם את הדיכוטומיה העמוקה והמתח שאנחנו חיים אתם פה בין שני הערכים האלה, של המדינה הזאת כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא מאפשר לי להרים את היד בעד החוק הזה, כי הוא חוק שבמהותו הוא אנטי-דמוקרטי. לצורך מיצוי החוק והחלתו ננקטו צעדים שהם ייחודיים לחוק הזה, והם לא נאכפים על כלל תושבי ישראל. יש לי בעיה להרים את היד מהסיבה הזאת. אפשר להתווכח על אחוזי הבעלות, אי-אפשר להתווכח על הדלות הנוראית ועל החיים של אנשים ללא חשמל ומים. אפשר להתווכח על האחוזים, אי-אפשר להתווכח על זה שבסופו של דבר אנחנו כיהודים, שסבלנו לא מעט משרירות לב, נא לסיים, אדוני. מגרשים אנשים מבתיהם, גם אם הבתים הם לא חוקיים.

ולכן אני לא אוכל להרים את ידי לטובת החוק הזה. תודה. תודה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל. חבר הכנסת מאיר שטרית ואלעזר שטרן, אני לא בטוח שהניסיון הזה כל פעם לעורר את הוויכוח הוא ניסיון נכון. עוד מעט נצטרך רישיון, חבר הכנסת אילן גילאון,

חברת הכנסת זהבה גלאון, לא נמצאת. חבר הכנסת עמר בר-לב, ראיתי אותו, לא? אני מבקש להביא ספונג'ה, מה אתה מביא סתם ניירות? אדוני

חבר הכנסת עיסאווי פריג', במקום חברת סיעתו תמר זנדברג.

ולאחר מכן, לאחר בדיקה במחשב מסתבר שחברת הכנסת מיכאלי צודקת והתור במחשב טרם הגיע, אז אני מאפשר לה לדבר. לאחר חבר הכנסת עיסאווי פריג' תדבר חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אדוני היושב-ראש, חברים, אני מחזיק כאן חוק. אני אומר לכם, אני כאזרח מדינת ישראל מתבייש לשבת כאן ולהחזיק בידיים חוק שמזכיר לי, לי ולהורים וכל הסביבה שלי, נשכחות. אני אומר לכם, אתם יכולים לחייך, לדבר עם עצמכם, מה הבן-אדם הזה מדבר, אבל זאת האמת. יש מדיניות שראש הממשלה אימץ, והמדיניות הזאת, אנחנו מרגישים את זה על בשרנו. המדיניות, אמר אותה לפני 20 שנה: ייתנו, יקבלו. כולנו זוכרים את המשפט הזה. המשפט הזה שרץ אתו שנים על גבי שנים בכל עניין המשא-ומתן עם הפלסטינים, ועכשיו מיישם את זה בבית, כלפי האזרחים שאמורים להיות חלק מהמדינה ומעתיד המדינה: ייתנו, יקבלו. ייתנו אדמות, יקבלו מים. זה המצב. ייתנו, יקבלו. וזה בדיוק החוק שאני מחזיק. עצם העובדה לקשור מתן שירותים ותכנון של מקום בבעלות על קרקע, הכפייה והסחיטה וההתניה זה דבר מקומם. זה דבר מקומם. אני השתתפתי בכמה כנסים שהציגו ודיברו על החוק. השר לשעבר בני בגין והאלוף ששותף לוועדה, מה דיברו? האלוף, שכחתי את שמו. דורון אלמוג.

אלמוג.

אני ישבתי, שמעתי. חזון, חלום. כששמעתי את זה אמרתי: מה אני עושה בכפר-קאסם? צריך לעבור לנגב. על הוורוד ועל הדברים היפים שמחכים. עידן הנגב. מחכה משהו, קלאסה, ליגה לאומית לתושבי הנגב. רק שיסכימו. כשאלמוג אומר את הדברים האלו אני מסתכל.

הייתה ועדת-אור אחרי אירועי אוקטובר וקיבלנו נאדה.

כל ההמלצות, המלצות ועדות, קיבלנו כאפות. ועדות והמלצות. למה שאני אאמין להבטחות האלו?

תגידו לי סיבה. 65 שנה האזרח הערבי שומע המלצות וועדות. למה שיאמין?

אני שואל, פונה אליכם אחד-אחד, חברים. האזרח הערבי שגר לפני קום המדינה, שמחכה למים ומחכה לדברים האלמנטריים, למה שיאמין לכם כש-65 שנה אתם זורקים אותו לכלבים? למה שיאמין לכם? למה לקשור את זה? אני שמעתי, חבר הכנסת שטרית, צילומי אוויר. חבר הכנסת שטרית, זה לא מתאים. לפחות תקשיב. נא לסיים, אדוני. אני מסיים.

הקרן הקיימת קנתה אדמה מהערבים הבדואים ונרשמו בטאבו. ולא קונים מגנבים, קונים מבעלים. עכשיו אתה מדבר לי על הסדרה? הסדרה? הייתה הפקעה, עכשיו הסדרה? אז מה אתה צריך את החוק?

יש לך חוק הסדר קרקעות, מה אתה צריך חוק בשביל לקחת אדמות? תודה, אדוני. אני אומר לכם, חברים, תפעילו את המצפון. זה לא עניין, החוק הזה, בושה לבית הזה שזה יעבור במושב הזה.

תודה לחבר הכנסת פריג'. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אדוני היושב-ראש, קודם כול תודה רבה לך.

לפעמים זה נורא ברור ופשוט. אילו ממשלת ישראל הייתה באה לסיפור הזה בידיים נקיות, היא הייתה קודם כול, בתור שלב ראשון וצעד בונה אמון בסיסי ואלמנטרי, מפסיקה את ההריסות. מפסיקה את הריסות הבתים השיטתיות, האכזריות, השרירותיות, השערורייתיות. בתור צעד ראשון, בשביל להודיע שבאמת מדובר בכוונה טובה, לטובת האוכלוסייה הרלוונטית, הייתה באה למשא-ומתן אתם ומפסיקה את ההריסות בדרך להסדר. אבל הממשלה הזאת, למרבה הצער, בדיוק כמו הממשלה הקודמת, מאמינה בחד-צדדיות, כמו עכשיו עם המכונה "שוויון בנטל", בכפייה. לממשלה הזאת קשה כנראה להפנים שמדובר באזרחיות ואזרחים של מדינת ישראל כמו כל אחד ואחת מאתנו. זה פשוט מדהים. ישראל מקדמת דנא עסקה בהכחשה ובהתעלמות מהציבור הזה. כנראה קיוו שהם פשוט ייעלמו ויתאיידו. לא סימנו אותם במפות, לא חיברו אותם לתשתיות, אבל הם, מה לעשות, ככל שעינו אותם כן ירבו וכן יפרצו. עכשיו באים להשית עליהם בחוק סידור שהוא מפלה בחוק. הוא מסדיר קריטריונים תכנוניים ייחודיים רק לאוכלוסייה הבדואית, בשונה ממה שיש לכל אזרח ואזרחית אחר במדינת ישראל. הולכים לעקור חלקים עצומים מהם מבתיהם במדינה שהמילה "עקור",

"עקורים" היא טראומה טרייה,

שיש לי כבוד ובאמת הבנה ואמפתיה גדולה אליה. אבל כשמדובר בערביות וערבים פתאום אין בעיה לעקור? חברי וחברותי בממשלה, מדובר בחוק שהוא הפליה. הוא הפליה נגד אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל. אפשר להגיע אתם להסכם. אפילו השר לשעבר בגין אומר שהמרחק בין מה שהחוק הזה רוצה לעשות לבין התוכנית שהם עצמם מציעות ומציעים הוא לא מאוד גדול. אפשר לגשר עליו ברצון טוב מתוך הבנה שמדובר באזרחיות ואזרחים שצריך לדבר אתם. אני מפצירה בכן ובכם לחשוב על זה שוב ולעשות את הדבר הנכון, השוויוני, שמגיע לכל אזרח ואזרחית במדינה הזאת.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת חנין זועבי. שלום לכולם, אני עומד ומדבר כאן

זעם כבוש, כעס עצור, כאב רב ותקווה

לא יתקיים ולא יהיה החוק המוצע כאן.

זה חוק לא מוסרי. זה חוק לא צודק. זה חוק לא אנושי. זה חוק שמתייחס לאוכלוסייה גדולה כמספרים. לא מתחשב בדעתם. זה חוק שבעצם מכריז מלחמה, לצערי הרב, על הציבור הערבי.

לא ניהיליסטים, עם הערכתי הגדולה לניהיליזם הרוסי, ההיסטורי. אנחנו לא ניהיליסטים. אנחנו הצענו לכם, לממשלה, לכנסת, לכולם הצעה הגונה, סבירה, בואו, שימו את החוק בצד ותנהלו משא-ומתן אתנו. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה בדרכי נועם, במשא-ומתן, בדו-שיח שמתקיים,

זה הסיפור של המאה ה-21, הדו-שיח בין החברה האזרחית לבין הממשלות. ובמקום זה באה הממשלה ומציעה חוק דורסני, חוק שבא לנשל, חוק שאני לא יכול לקרוא לו הצעת חקיקה, אלא הצעת חניקה. אתם מציעים לנו שאתם תחנקו אותנו, איך אתם רוצים שאנחנו נתנהג? בבקשה, מה אתם מותירים לנו כאשר אתם דוחקים אותנו לפינה, ושוב לוחצים, ושוב לוחצים? מה אתם רוצים מאתנו, תגידו? הפקעתם 75% מהקרקעות שלנו, לא שבעתם? לא מספיק לכם? מתי תשבעו? אתם רוצים שנתאדה? אתם רוצים, משוגעים, מטורפים, לגרש 40,000 אנשים מיישובים לא מוכרים? אתם חושבים שזה יעבור? אנחנו לא רוצים עימות. אל תדחפו אותנו לעימות. אני מבקש מכם, אני דורש מכם, אל תדחפו אותנו לעימות. אל תכפו עלינו עימות. תודה, אדוני. בואו לנהל משא-ומתן. במקום זה אתם מביאים את החוק הזה, להסדרת ההתיישבות, רק בגלל השם שלו שווה שנקרע אותו. (קורע את הצעת החוק) אנחנו לא מתיישבים בנגב, אנחנו תושבי הנגב לפניכם. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת זחאלקה. אני גם מבקש שתצטרף לחברים מאחורי המליאה עד להצבעות. אתה מורחק מן המליאה עד להצבעות. חברת הכנסת חנין זועבי. אחריה,חבר הכנסת פואד, על מה?

בבקשה, אדוני, נא לעזוב. אתה לא הזהרת אותי. יש חוק, לא? חנין זועבי.

חבר הכנסת פואד בן-אליעזר, ואחריו, חבר הכנסת באסל,

אתה רוצה לדבר אתי על התקנון, אחרי מה שאתה עושה? אני רוצה לדבר אתך על התקנון, כן. אתה רוצה לדבר אתי על התקנון?

נו, באמת. בבקשה, גברתי. זה לא יעבור. אנחנו לא נעזוב את הבתים שלנו. תעשו מה שאתם רוצים. מטורפים, גזלנים, שודדים, גנבים, (חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יוצא מאולם המליאה.) תודה. חברת הכנסת חנין זועבי. אחריה, חבר הכנסת פואד בן-אליעזר. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת מאיר שטרית כבר דיבר על זה שיש תצלומי אוויר. אז לפחות בוא נודה שאת ההיסטוריה של המולדת הזאת אנחנו לפחות יודעים יותר טוב מכם. גם אם אתם מצליחים לנשל ולעקור, זו המולדת שלנו. מתברר שהיינו שם. לפחות את ההיסטוריה אתם לא יודעים.

גם אם אומרים, והטענה הזאת מפלילה, אנחנו אומרים, 90% מהנגב לא היה מיושב. וזה מה שאנחנו אומרים, שהתביעות של הערבים בנגב הן תביעות על 5% מכל שטח הנגב, ואתם באים לרדוף את הערבים גם על 5% האלה, ולרכז אותם, ולעקור אותם, ולנשל את האדמות שלהם. זו לא תוכנית של הסדרה, כי יש חוק איך להסדיר קרקעות. כבר נישלתם בגליל, נישלתם גם במשולש, ועשיתם הסדר קרקעות חלקי במשולש ובגליל לפי חוק הסדר קרקעות. זה נישול, וזו עקירה. ובשביל נישול ובשביל עקירה אנחנו לא רוצים הסדר. זאת גם תוכנית ביטחונית. זו תוכנית ביטחונית, וזו גישה ביטחוניסטית. תוכנית פראוור, אלה הממונים עליה הם מהדרג הצבאי הבכיר. על מטה הביצוע מופקד אלוף בצבא. מדובר במסמכים סודיים. כל הפקידים שמתערבים לסחוט, ומצליחים לסחוט את האזרחים ולקחת מהם את הקרקע, גם חותמים על מסמך סודיות. המבצע הזה מלווה בניידות, ביחידות יס"מ, במשטרה ובכדורי גומי. ואתם תמשיכו ככה, כי גם אם החוק הזה יעבור, התוכנית לא תעבור, אבל יהיה לה מחיר, ומחיר קשה, שאתם, חברי הכנסת והממשלה, מחליטים עליו. גם עם גז מדמיע זה לא יעבור, ויהיה גז מדמיע, ויהיו הרבה עימותים, והרבה הפגנות, ואתם תתעמתו.

עם הכפר הכי קטן, אתם התעמתם 50 פעם, ועד עכשיו אתם הורסים, ו-50 פעם אתם הורסים, אז תדמיינו את אותו תסריט עם 40 כפרים. ואת זה אתם בחרתם. ומה אתם מצפים מאתנו?

אנחנו לא פליטים, ואתם לא קלטתם אותנו בנדיבות שלכם ובאדיבות שלכם. אנחנו ילידי המקום. השר,

אבל היום שכנעתם אותי לתמוך, חבל על הזמן. השר גלעד ארדן. אני, השר גלעד ארדן, תודה רבה. גברתי, נא לסיים. יש לי שאלה, מחוץ לתוכנית הזאת, עם מי אתם חושבים שיש לכם עסק? עם בני-אדם חסרי כבוד עצמי? לפחות, אם אתם רוצים לנשל את הקרקע שלנו, את הכבוד העצמי אתם לא יכולים. את הקשר שלנו עם המולדת אתם לא יכולים. את הקשר שלנו עם ההיסטוריה אתם לא יכולים. את הגאווה העצמית ואת הכוח לעמוד מול הבולדוזרים אתם לא יכולים.

אדוני היושב-ראש, אני גם צריכה לקרוע את זה. (קורעת את

אנחנו נעשה יותר, אבל בשטח,

ושחברי הכנסת שהעבירו את החוק כאן, תודה. שיבואו מולנו גם בהפגנות בנגב. תודה. הוא עוד לא הוציא אותה אפילו, מה אתם קופצים עליה? הוא עוד לא הוציא אותה. גברתי, נא לצאת מן המליאה.

התוצאה ידועה מראש, אבל כנראה צריך להמשיך עם זה. (חברת הכנסת חנין זועבי יוצאת מאולם המליאה.) בבקשה, חבר הכנסת בנימין, אני הייתי מציע להשאיר שם עותק אחד קרוע, בנימה יותר רצינית, השר ארדן, אני חושב שעברנו כמה דברים בכנסת. לא זכור לי, לא אתה ולא אני, ולא חבר הכנסת ריבלין, ולא אחרים, שפכו מים על הדוכן,

בזמן ההתנתקות. אני זוכר שאולי שפכנו אש וגופרית, אבל מן הפה, ולא שפכנו מים על הדוכן, ולא קרענו דברים מעל הדוכן. אז כנראה יש סגנונות שונים למחאה בכנסת הזאת. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, זה ממש לא נכון.

כנסת נכבדה אבא של חבר הכנסת יצחק הרצוג שפך מים. זה היה באו"ם, והוא לא שפך מים אלא קרע את ההחלטה. אבל זה קרה. אני לא חושב שמישהו רוצה להגן על ההתנהגות הזאת ברצינות, גם בלהט הוויכוח. סליחה, אדוני, חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר.

זה בסדר, לי יש זמן. אתה רואה את התקנון, ולא רואה את הזעם ולא רואה את הכאב. אמרתי לך, חבר הכנסת ברכה, את הזעם אפשר להביע בדרכים שונות, ולפעמים גם לי היה קשה לשבת באופוזיציה ולהביע זעם, אבל לא העליתי על הדעת לעלות לדוכן ולשפוך מים. כנראה הזעם שלי התבטא בדרכים אחרות.

סליחה, אדוני. אני אשם בכך שהגבתי, אבל תאמינו לי, גם לי המחזה הזה קשה, בשם הכנסת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינת ישראל חבה חוב לאוכלוסייה הבדואית בנגב. זו אוכלוסייה טובה. אני מכיר אותה. לא רק אני, כל אלה ששירתו בדרום, כל אלה שנלחמו את מלחמות ישראל בדרום, ידעו את נאמנותם וחלקם של הבדואים בדרום. גם זה לא עוזר, רק באחת היחידות, מוחמד ברכה, חבר הכנסת, אתה מרשה לי לדבר? רק באחת היחידות שאני שירתתי

לוחמים מהם הגנו על גבול הערבה. אני התחלתי לטפל בבעיה הזאת כשהייתי שר הבינוי והשיכון ב-1992, בהשראתו ובהוראתו של ראש הממשלה דאז, אשר נרצח. אני מדבר על יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שאמר: הגיע הזמן להתחיל לפתור את הבעיה הזאת ולהתמודד עם הבעיה הזאת. מי שמתעסק היום עם הנושא הזה ודאי רואה שם את הניירות שהכנו ואת התוכניות שהכנו. ואז הכנו שבעה יישובים, אבל לא בחקיקה, בהידברות, בהסכמה. מאז עברו הרבה מים בהרבה מקומות, לא בנגב, ודבר,

ודבר לא קרה. אני אגיד לך מה קרה, נרצח רבין, והתוכנית הזאת גם נרצחה. ולכן, ידידי גלעד ארדן, היא סובלת, כל ממשלה, למה אתה מפריע לי? תלמד משהו. אני שואל, אינפורמציה.

עברו הרבה מים בכל מקום, לא שם, וכל ממשלה באה והבטיחה הבטחות, וכל ממשלה באה ושמה ועדות, ודבר לא קרה. אני אגיד לכם דבר אחד: אני מברך על רצונה אולי הכן של הממשלה, בהניחה את הצעת החוק הזאת, אבל זה לא ילך, חבר'ה.

תשמעו אותי. כמעט בא לי להגיד: אני בדואי.

דברו אתם. השר בגין ותתמקדו, אם הממשלה רוצה לעזור, שתתמקד בדברים אחרים. אדוני היושב-ראש, זו אוכלוסייה של יותר מ-1,000 איש,

אין לה ניקוז מים, אין לה כבישים ואין לה מוסדות ציבור. ילדים הולכים 4 ו-5 קילומטרים ברגל לבית-הספר. בזה תתמקדו. אם הממשלה רוצה, תתחילו בזה. תודה, אדוני. תראו רצון טוב, ואז תביאו אותם. שבו אתם, דברו אתם, ואז, אולי תופתעו, הם יקשיבו לכם, ואולי ישתפו אתכם פעולה. אני אסיים בסיפור קטן. אני לא יכול לעזוב בלי הסיפור הזה. זה סיפור כואב. בשנת 2007 הייתי שר התשתיות הלאומיות, ואחד הבדואים שם הייתה לו בעיה עם בת חולה, חולה קשה. חשמל לא היה. נתתי הוראה ללכת ולהציב עמוד חשמל ליד הבית. ההוראה הזאת לא בוצעה. נאמר לי שאני עובר על החוק. כתבתי מכתב ליועץ המשפטי לממשלה,

הסברתי לו בדיוק מה הבעיה. אמרתי: לא ייתכן, הילדה הזאת, אם יפסיקו את הגנרטור לשנייה, היא תמות. הוא אמר לי: פואד, אתה צודק. צריך לקחת אולי גנרטורים אחרים, אבל אי-אפשר לשים שם עמוד חשמל בניגוד להוראות. לא שמנו עמוד חשמל. הילדה מתה. תודה רבה לכם.

תודה לחבר הכנסת בן-אליעזר. חבר הכנסת באסל גטאס,

אתה יכול להגיב מן הדוכן. אחריו, חבר הכנסת אברהים צרצור. אדוני, שכחת את החוק, אי-אי-אי. מה עם איכות הסביבה, באמת. אני אומר לך, כאיש סביבה, אני לא אוהב לזרוק, נכון. אבל הכנסת מבזבזת הרבה נייר. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך, כולל קריעת החוק. כבוד היושב-ראש,

החוק הגזעני הזה נבנה על מסכת שקרים שבאה ליצור אצל האנשים הנורמטיביים בחברה הישראלית מציאות מדומה, לא קיימת. השקר הראשון הוא שהבדואים פלשו, מתפשטים בנגב, אפילו הצליחו להביא איזשהו שדרן שעשו לו שם סיור. אין פולש אחד לקרקע בנגב. דורון אלמוג, שיבוא ויגיד מי פלש ולאן. כל מי שעבר, עבר באישור הממשלה. כל משפחה, שו בּיקולו קבּילה?

כל שבט שעבר עבר למשבצת מסוימת בהסכמת הממשלה. בנו בתים בהסכמת הממשלה. אז זה שקר אחד. שקר שני, שכאילו הממשלה רוצה לעזור להם ולהסדיר. הציבור שהכי מעוניין והכי רוצה בהסדרת המצב שלו זה הציבור של הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. אני שירתתי אותם אישית 12 שנה במרפאה ניידת שהלכה והסתובבה בין ערד, דימונה ובאר-שבע ונתנה שירותים לאלפי ילדים שלא היה להם חיסון, מדינת ישראל לא הצליחה להביא להם חיסונים.

בעמותה קטנה, הרמנו את אחוז החיסונים ל-90%,

הם רוצים הסדרה. הם רוצים להיות ביישובים חוקיים. הם הלכו ושכרו את מיטב המתכננים ואנשי האקדמיה והכינו תוכנית מוסכמת עליהם. האוכלוסייה הזאת אומרת לכם: ככה אנחנו מוכנים לחיות, במתכונת חוקית, מוסדרת לגמרי. במקום זה הממשלה וההנהלה לא התייחסו לתוכנית הזאת. אני אישית לא מכיר עוד אוכלוסייה חלשה ומוחלשת כזאת שלוקחת יוזמה ואומרת, לא אומרת רק לא, אומרת מה אני כן רוצה. השקר של החוקיות, המדינה הלכה ויצרה מדינה אחרת, מציאות אחרת, של אפרטהייד. הביאו יהודים לשם, שכנים שלהם, ונתנו להם מאות דונמים בחוות בודדים, ללא חוק וללא היתרי בנייה. נתנו להם מים, נתנו להם חשמל, הם הלכו ובנו בתים ללא היתר. שמעתם שהלכו הדחפורים והרסו בית בחוות בודדים? השקר הגדול מכולם הוא התזכיר הזה עצמו. אפילו אם אני לוקח את מה שאומר בני בגין בתום לב, ודורון אלמוג בתום לב, שהם רוצים את זה, החוק הזה יביא לתוצאה הפוכה לגמרי. החוק הזה מביא לתוצאה הפוכה לגמרי. זה לא החוק שמביא למתווה שהם מדברים עליו, תודה. ולכן הוא חוק גזעני שלא צריך להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. (קורע את הצעת החוק) תודה, ומובן שחבר הכנסת באסל גטאס מצטרף לחבריו, עד להצבעות, מחוץ למליאה. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי.

(חבר הכנסת באסל גטאס יוצא מאולם

רציתי להגיד כמה מילים לאלה מביניכם שמנסים להלך אימים עלינו, כחברי כנסת ערבים, וגם על האוכלוסייה הערבית בכלל, אלה שמנסים לקפוץ לעתים קרובות ולהאשים אותו בכך בכל רגע שאנחנו מבקרים את המדיניות של כל ממשלות ישראל לדורותיהן, בכל רגע שאנחנו מבקרים את המדיניות של ממשלות ישראל הם קופצים ומאשימים אותנו בכך שאנחנו בוגדים, שאנחנו מתקוממים נגד עצם קיומה של מדינת ישראל. ואני אומר לכם: לא רק אנחנו, העולם כולו הפסיק לקנות את השקרים שלכם. כל הטענות שלהם הן טענות שקופות עד כדי כך שהעולם, נמאס לו לשמוע את הדברים האלה שלכם. יש הבדל מהותי, צריך למתוח קו ברור בין עצם קיומה של מדינת ישראל לבין הזכות של כולנו, גם יהודים וגם ערבים, לבקר את המדיניות של הממשלות בישראל. על בסיס כלל הברזל הזה אנחנו באים וטוענים היום שהחוק הזה,

שמונח בפנינו, אין לו מקום בספר החוקים של מדינת ישראל, ודינו אכן, במלוא הכנות, להישלח למכונה לאיסוף אשפה, דינו להיזרק באתר אשפה במקום כזה או אחר. זה דינו של החוק הזה, הגזעני והדורסני. דבר שני, מדינת ישראל, כבוד היושב-ראש, ביצעה את כל הפשעים שאפשר להעלות על הדעת נגד הערבים אזרחי המדינה הזאת. רצחו חפים מפשע בשנת 1956 בכפר-קאסם, רצחו חפים מפשע בשנת 1976, רצחו חפים מפשע, אזרחים, על לא עוול בכפם, בשנת 2000. הפקיעו קרקעות, יותר מ-97% מהקרקעות שלנו הופקעו על-ידי ממשלות ישראל לדורותיהן. מה שנשאר היום בבעלות יותר ממיליון ו-300,000 ערבים אזרחי מדינת ישראל זה פחות מ-2.7% מהקרקעות של מדינת ישראל. הפקיעו אפילו את נכסי הווקף המוסלמי, חרשו בתי-קברות, חיללו מסגדים בכל מקום ובכל פינה ברחבי מדינת ישראל. תבקרו בטבריה, מסגדים שנבנו לפני 300 שנה, אטרקציה תיירותית ממדרגה ראשונה אפשר להפוך את המקום הזה, מסגדים פשוט מאוד הושחתו על-ידי ממשלות ישראל השונות. אני מסיים במשפט אחד, כבוד היושב-ראש. יש פתרון, רבותי חברי הכנסת, מכובדי השרים. יש פתרון, את החוק הזה לשים הצדה. אין לו מקום, כפי שאמרתי. תפרידו בין שני עולמות, העולם של הסדרת הקרקעות שממילא, כבוד היושב-ראש לשעבר של הכנסת, שממילא 99% מהקרקעות האלה, שהן בבסיס הסכסוך הזה, נמצאות בידי המדינה, לא בידי הבעלים, לא בידי 200,000 תושבים בדואים בנגב.

משפט אחרון. תפרידו בין זה לבין ההכרה בכפרים הלא-מוכרים. ועל כן אני אומר, כבוד היושב-ראש, דין החוק הזה להיקרע.

ותצטרף לחברים מאחורי המליאה, בבקשה. חבר הכנסת אברהים צרצור, אתה מורחק עד להצבעות. (חבר הכנסת אברהים צרצור יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש פתגם בערבית שאומר: דָרַבַּנִי וַבָּכַּא, סָבַּקַנִי וַאשְתַכַּא, הכה אותי ובכה והקדים אותי והתלונן. אז גם מנשלים, גם גוזלים, גם גונבים את אדמתם של הערבים הבדואים, וגם מאשימים אותם שהם פולשים, שהם כובשים. אני ראיתי טאבו, ראיתי קושאן מהתקופה העות'מאנית, למשל באל-עראקיב. ראיתי את זה במו עיני. אדוני היושב-ראש, אתם אומרים: למה תתנגדו? למה תסרבו? חוק כזה, שהוא לא צודק, שהוא פוגעני ואגרסיבי והוא כופה צד אחד על הצד השני ולא נותן לאחר לדבר, להביע את עמדתו, הוא חוק לא צודק, לא שוויוני, וצריך להתנגד לו. כאשר אתה בא, גוזל ממני את האדמות שלי, מנשל אותי, עושה לי טרנספר, אפילו בשם החוק, אפילו אם אתה גונב או גוזל אבל את זה מחוקק בחוק, זה לא נותן לגיטימציה לגנבה, זה לא נותן הצדקה לנישול. גנבה היא גנבה, נישול הוא נישול. יש חלופה אחרת,

אפשר להסדיר את הבעלות על הקרקע תוך הכרה בזכויות ההיסטוריות של הערבים הבדואים על האדמה ותוך הידברות אתם. תהליך כזה התחיל, ויש כפרים בלתי מוכרים שהמדינה הכירה בהם, והתחילה. אבל עכשיו מביאים חוק, מביאים מתווה, שאומר לערבי הבדואי, כפי שאמרו פה: ואללה, המצב שלכם קשה מאוד ברווחה, בבריאות, בכול. אנחנו רוצים לסדר אתכם, רוצים לתת לכם תנאים יותר טובים,

בבקשה, רוצים לגנוב מכם את האדמה שלכם וגם רוצים לגזול את הזכות ההיסטורית שלכם על האדמה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהחוקים נחקקים לרווחתם ולמען צדק לאנשים ולטובת האנשים ולא ההפך. חוק כזה, שהוא לא צודק ולא נותן מענה לאנשים ולא מכיר בהם, ואפילו מצדיק את הדה-לגיטימציה שלהם, לא יכובד. חוק כזה רק ייקרע. (קורע את הצעת החוק) תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. גם הוא ודאי מורחק עד להצבעות. (חבר הכנסת מסעוד גנאים יוצא מאולם המליאה.) אחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחרי חבר הכנסת אבו עראר תעלה חברת הכנסת זהבה גלאון. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פעם ראשונה בחיי, ובעולם בכלל, נותנים כיסוי משפטי או חוקי לשודד או לגנב או לפושע. זה קורה רק במדינת ישראל, בכך שהיא קוראת לחוק הזה "הסדרת ההתיישבות".

זה חוק מבית-מדרשו של בנט, תפור על מידותיו ומותאם לקואליציה הנוכחית. אני רוצה לשאול את בגין, שאולי יושב למעלה באיזשהו צד, שיראה לי מי האנשים הבדואים שישב אתם, מי המנהיגים, מי בעלי הקרקעות, ושיגיד לי מה אמרו לו, מה ענו לו. כולם פה-אחד אמרו לא לפראוור. חברים, פראוור מתכנן באמת, כמו שאמרו חברי, עמיתי, עוקר 40 יישובים, מפקיע לא פחות מ-800,000 דונמים. זה פשע נגד האוכלוסייה הערבית בנגב. ממשלת ישראל בתוכנית זו, במתווה זה, מכריזה מלחמה על תושבי הנגב, שאני אחד מהם. אני חוויתי וחזיתי את המחזה הזה, שהעבירו אותנו. גרתי איפה שהוקם שדה התעופה נבטים, בתל-מלחתה. פינו אותנו. תראה כמה המדינה הזאת, כמה היא משקרת, ובמיוחד מזלזלת. הרי כשאנחנו צועקים כאן אני מסתכל על פניהם של שרים, של סגני שרים, כמו ילדים קטנים, צוחקים כאן וכאן. חברים, אנחנו צועקים מרוב כעס, מרוב כאב, כי לא משלימים עם תוכנית כזו, לא חוקית, לא חוקתית, לא בת-ביצוע. החוק הזה לא יכובד, החוק הזה, נדרוך עליו ברגליים שלנו. ככה הבדואים יתנהגו. לא יכובד. ובכך ממשלת ישראל תזמין, מי שלא טוב לו שלא ישמע, היא מזמינה אינתיפאדה בלב לבו של הנגב. הבדואים יתקוממו, ואני מזהיר את ממשלת ישראל, זה לא יכובד ולא יבוצע. ולכן, חברים, שמישהו מהממשלה הזאת יתעשת ויבטל את חוק פראוור ויפתח ערוץ הידברות, יפתח ממש בדיאלוג עם האוכלוסייה הבדואית, עם בעלי הקרקעות. ותפסיקו להגיד שבאמת אנחנו באים להסדיר. יא חראם. כל הכבוד לממשלת ישראל, שהיא בתקופה הזאת ממש כולה מתלכדת נגד אוכלוסייה חלשה, אם לא במוח אז בכוח. הבדואים, תקבלו. זה מה שיש. תתנגדו, תצעקו, תקרעו חוקים, לא אכפת לנו. העיקר, זה מה שיש. ככה הממשלה אומרת לנו. ולכן אני אזכיר לכם רק פסוק מהקוראן. (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: האלוהים יתעלה אומר. ישמרני אלוהים מפני השטן הארור. בשם אלוהים הרחמן והרחום "עוד יֵדעו בני העוולה לאן סופם להגיע".

העוולה".) כל מי שיצביע בעד החוק הזה הוא ארור, ארור. בערבית: מלעון. מלעון. (קורע את הצעת החוק) תודה, ותודה לחבר הכנסת נסים זאב.

סתום את הפה. חיות שכמוכם, מסיתים, מושחתים. חבר הכנסת נסים זאב, נא לשבת. חבר הכנסת טלב אבו עראר ודאי שמורחק מן המליאה עד להצבעות. (חבר הכנסת טלב אבו עראר יוצא מאולם המליאה.) לכו לרשות הפלסטינית שמה. לכו לסוריה, יטפל בכם.

חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אם לא יהיה, אז חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום הכנסת הולכת לחוקק נישול והפקעה בחסות הכנסת, חקיקה שהמטרה שלה והמשמעות שלה זה נישול והפקעה. אני רוצה לומר משפט מקדים, חברי חברי הכנסת. אין לי ספק, ואני אומרת את זה באחריות מלאה, אין לי ספק שהשר לשעבר בני בגין, כשהוא קידם את יוזמת החקיקה שמונחת כאן לפנינו התכוון לטוב. אני אומרת את זה, אני יודעת את זה. אני נפגשתי אתו, הוא הופיע בפני הסיעה שלנו, רק הוא לא שכנע אותנו שההצעה הזאת עומדת לתת מענה לבדואים בנגב באופן שיכבד גם את הזכויות ההיסטוריות של הבדואים בנגב, יכיר בזכויות ההיסטוריות, וייעשה כמהלך של הידברות מול האוכלוסייה, ראשיה ומנהיגיה. הדבר שמטריד אותי, אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני שומעת את הדיון כאן בכנסת, והדבר שמקומם פעמיים, פעם זה עצם יוזמת החקיקה ופעם זו התגובה של חברי הכנסת מהקואליציה, בזלזול, בגסות הרוח, בהתבטאויות. עומדים כאן חברי כנסת ומדברים מדם לבם. אפשר להסכים אתם, אפשר לא להסכים אתם, אבל הזלזול הזה, "כולם מדברים על הבדואים בנגב", "מי שם אתכם לדבר בשם הבדואים בנגב?", זה הלך הרוח שאתם משדרים. על מה מדובר כאן? מה, מדובר במהלך קל? מדובר במהלך פשוט? מדובר במהלך שנועד לטרנספר קבוצה של אוכלוסייה גדולה, אזרחי המדינה, ממקום מגוריהם למקום אחר, תוך הטלת סנקציות פוגעניות, קשות, על מי שלא מוכן להיכנס למתווה של ההסדר. אז בזלזול הזה, הכנסת הזאת? שמעתי את הצחקוקים האלה, את הלעגנות הזאת, את הלעג הזה, סליחה. מה זה צריך להיות? חברי חברי הכנסת, מדובר בהסדר שהוא לא שוויוני, מדובר בהסדר שהוא מפלה, שהכישלון שלו ידוע מראש, למה להיכנס למהלכים שהכישלון שלהם ידוע מראש? הרי ברור שהוא לא ייושם. בטח תהיה קבוצה שתלך למתווה הזה, זה תמיד ככה. אבל תוכנית שהמטרה שלה זה להביא לריכוז של אוכלוסיות שונות לתוך איזשהו מתחם, לתוך איזשהו תחום מושב שנקבע מראש, זה סביר? שהולכים עכשיו לפנות כפרים שלמים ואוכלוסיות שלמות, זה סביר? זה נראה לכם דרך התנהלות נכונה בחקיקה של מדינה? ככה פותרים בעיות? ככה "מסדירים" התייחסות לאוכלוסייה? מדובר על אזרחים. המדינה מכתיבה באופן חד-צדדי, באופן הזה, הסדר לאזרחים? נא לסיים. אני רוצה לסיים, אדוני. לא מדובר כאן בפינוי של התנחלויות בלתי חוקיות. מדובר באזרחים שהמדינה מסרבת להכיר בעובדה שהם אזרחים לגיטימיים, שיש להם זכויות היסטוריות.

אדוני היושב-ראש, סיעת מרצ תצביע נגד הצעת החוק הזאת. תודה, גברתי, חברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, חבר הכנסת מקלב,

סליחה, אדוני.

מחקתי את שמך, אנחנו מציינים את הנוכחות שלך במליאה וגם את הוויתור על זכות הדיבור. חבר הכנסת יצחק כהן, איננו. חבר הכנסת יצחק וקנין, סליחה, יעקב מרגי. יצחק וקנין, מוותר. כן כן, ראיתי אותו. הוא ויתר על זכות הדיבור. יצחק וקנין, כנ"ל. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה, אדוני. אחרי חבר הכנסת נסים זאב יבואו,

אברהם מיכאלי, דוד אזולאי ואמנון כהן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הגיע הזמן לעשות stop להסתה הפרועה, שעולים פה חברי כנסת, מקללים את המדינה, מגדפים אותה, מחרפים אותה, אומרים לנו: ארורים אתם. מה לא נאמר פה, מעל הבמה הזאת? אני לא מבין, מה ההפקרות הזאת? אדוני היושב-ראש, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, כאשר עולה פה חבר כנסת ואומר: אתם פושעים, אתם גזלנים, אתם, לא יודע מה, מה הוא לא אמר? אתם ארורים, אומר פסוק בקוראן עם כל הקללות. תפסיק אותו. תפסיק את דברי הבלע. תפסיק את המיקרופון לבמה הזאת. אני באופוזיציה, אבל אני לא יכול לשמוע את זה. אני אגיד לך, אתה אדם גדול בעיני, באמת אני אומר לך. ה"ארך אפיים" שיש לך, גם כלפי אני אומר. אבל אני אומר את זה כקריאת ביניים. אני עומד פה ומקלל במשך דקות ארוכות את המדינה? משמיץ אותה? מחרף אותה? מגדף אותה? הם יונקים פה, הם אוכלים פה, שותים פה, ומה לא עושים? מקיאים עלינו את כל הצואה שלהם.

איפה ערבים חיים באיזושהי מדינה ערבית כמו שהם חיים כאן?

באיזו מדינה? בסוריה שוחטים אותם. במצרים? איפה, בירדן? איפה אתם בטוחים, באיזו מדינה הם בטוחים כמו שהם בטוחים פה? מבחינה כלכלית, תפסיק עם השטויות שלך.

אתה הכול מבין. חוץ ממך אין מי שמבין פה משהו. ברוך השם שאתה האיש שמבין. זו המדינה שלהם.

שטויות.

אדוני היושב-ראש, אתה יודע שכל שנה מגיעים קבוצה של בדואים לאו"ם, יושבים שם שבועיים ימים, מחרפים, מגדפים את מדינת ישראל באו"ם, ומבקשים אוטונומיה,

מתחת לאף שלנו. אנחנו לא מכירים במדינת ישראל, אנחנו מבקשים מהאו"ם שיאמץ איזה החלטה נגד מדינת ישראל כדי שייתנו לנו אוטונומיה, זה הבדואים. יש לכם תביעות, צודקות או לא צודקות? יש משא-ומתן. אני רוצה לשאול שאלה, אדוני היושב-ראש. הרי אנחנו מכירים, אני הייתי בתכנון ובנייה במשך 15 שנים, ויש הפקעה אוטומטית של 40%. פה יש 70%. אני מסכים. האם דונם של חקלאות, מה הוא שווה ערך לדונם בנייה?

זאת אומרת, אם יש לו 1,000 דונם, שכל דונם שווה מקסימום 10,000 דולר, ברגע שהפכת את זה לבנייה חוקית ואתה נותן לו הרשאה לתכנון, אוטומט זה עולה עשרת מונים. זאת אומרת, מ-10,000 מינימום ל-100,000. אני אומר את זה במספרים אולי קצת מוגזמים, אבל בוודאי זה עולה פי-כמה. אז איפה התודה רבה? איפה הכרת הטוב? אז יש לכם מיליון דונם. כמה שווה מיליון הדונם שהוא לא חוקי, שאין תשתיות מים?

ותראה, אדוני, אומרים שהם מעונים, שהם לא מקבלים מים וחשמל.

בשכונת נווה-יעקב,

סגן ראש עיריית ירושלים.

תן לי רק להסביר את הדוגמאות שהבדואים פה לא מקופחים. אדוני היושב-ראש, אנחנו, שכונה שנבנתה, שכונת קמניץ, היו שם חריגות בנייה, חריגות בנייה עוד מתקופת אריק שרון. אתה יודע שלא נתנו להם מים וחשמל במשך שנים, עד שלא הסדירו את הרישיון, את כל התוספות, אם זה מרפסת ואם זה חדר? ואוכלוסייה שלמה, בהמוניה, הייתה משוועת להסדר הזה, שהיום אנחנו נותנים עם הבדואים. אני לא בא להגן על הממשלה, אבל הגיע הזמן שנגן על כבודה של מדינת ישראל, וההתפרעות, ההסתה הזאת, חייבים להפסיק אותה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת אברהם מיכאלי. חברת הכנסת דוד אזולאי. חבר הכנסת אמנון כהן. חבר הכנסת מאיר פרוש. חבר הכנסת משה זלמן פייגלין. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה, גברתי. שלוש דקות לרשותך. אחריה, חברי הכנסת מיכל רוזין, חנא סוייד, ישראל חסון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, החוק שאנחנו עומדים להצביע עליו, וגם אני עומדת להצביע בעדו היום, הוא חוק לא טוב. הוא חוק לא טוב, כי הוא מציב במרכז הבמה וכשאלה מרכזית את שאלת התביעות של הבדואים על הקרקעות, בזמן שהתביעות האלה גם נדחו פעם אחר פעם על-ידי בתי-המשפט,

למעשה, הן שייכות לאחוז קטן מאוד באוכלוסיית הבדואים, שלמעשה מחזיקים את כל יתר הבדואים כבני ערובה. הגישה הזאת, ששמה במרכז הבמה את התביעות של הבדואים על הקרקעות שלהם, היא גישה לא נכונה, שלצערי אומצה בעקבות פעילות של עמותות שמאל כאלה ואחרות, שאימצו את הטרמינולוגיה של הערבים ושל השמאל הקיצוני כאילו שהקרקעות בנגב שייכות לבדואים, או כמו שהתבטאה פה חברת הכנסת חנין זועבי, שזו המולדת שלהם. זו גם לא המולדת שלהם, אלה גם לא הקרקעות שלהם, הם לא הבעלים של הקרקעות האלה, שיפסיקו לדבר כאילו לוקחים להם משהו שמעולם לא היה שלהם. לא היה שלהם גם כי הארץ הזאת היא שלנו, וגם כי אין להם באמת בעלות ולא קושאנים על הקרקעות האלה, וכולם יודעים את זה.

החוק הוא לא טוב, לא כך צריך לפתור את שאלת הבדואים בנגב, אלא בדרך של יישובם מחדש בהידברות, דווקא בעניין הזה אני מסכימה אתך, חבר הכנסת בן-אליעזר, ולצערי החוק הזה עוד יביא אותנו להרבה מאוד מקומות לא טובים. למרות זאת טרחתי היום לא מעט כדי שלפחות בסעיף אחד נתקן ולא נגיע להתדרדרות חמורה עוד יותר, ושלא נגיע למצב שבמסגרתו תהליכי ההסדרה של החוק יימשכו עד אין קץ, ולתחום אותם בזמן מוגבל. לשמחתי כך אכן נעשה, ולכן אני אצביע בעד החוק הלא-נכון והלא-ראוי הזה, ונקווה, בעזרת השם, שמי שהגה אותו גם יצליח במעשיו, אף-על-פי שאני מאוד סקפטית לגבי זה.

תודה רבה, חברת הכנסת אורית סטרוק. חברת הכנסת מיכל רוזין. אחריה חבר הכנסת חנא סוייד. אחריו, ישראל חסון. איפה אורית סטרוק? איך אומה שנלחמת על זכותה, על ההכרה בה, על זכותה להתקיים, על זכותה שיכירו בהיסטוריה שלה, בכזאת קלות מוחקת היסטוריה של עם אחר? בכזאת קלות אומרת להם שאין להם זכות על הקרקע, ואין להם בעלות, וזאת לא המולדת שלהם. מי אנחנו שנחליט את זה?

מי אנחנו שנחליט את זה? בית-המשפט אמר את זה. אי-אפשר להתקיים פה אם אנחנו לא נצליח להכיר גם בהיסטוריה של עמים אחרים שהיו פה ונמצאים פה. אי-אפשר למחוק. לא ייתכן שנדרוש מכל העולם, מכל העולם, להכיר בעם היהודי, בזכותו על ארץ-ישראל, בהיסטוריה הכואבת שלנו, ואנחנו במחי יד נגיד שאין להם שום זכות במדינת ישראל, שום זכות בארץ-ישראל. לא ייתכן שנמחק את ההיסטוריה לחלוטין, זה פשוט לא ייתכן. מדובר פה בהסכם שהוא חד-צדדי, והוא לא יכול להיות מקובל עלינו, הוא בטח לא מקובל על האוכלוסייה הבדואית. ובואו נודה על האמת, אנחנו לא באמת מכירים בזכותם ההיסטורית, ואמרה את זה פה אורית סטרוק קבל עם ועדה, אנחנו לא מכירים בזכותם ההיסטורית על אדמתם בנגב, וזה מה שאומר החוק הזה. החוק הזה אומר את זה שחור על גבי לבן, אנחנו לא מכירים בזכותם. אנחנו מוכנים להגיע אתם לאיזשהו הסדר, כדי שיהיה יותר סדר, כדי שלא יבואו לאו"ם ויגידו שזה לא בסדר, אין לנו חשמל ומים וילדים צועדים שעות בשמש כדי להגיע לבית-הספר, אז נעשה אתם איזשהו הסדר, אבל לא כי אנחנו מכירים בכך שיש להם זכות, זכות אבות. כמו שלנו יש זכות אבות גם להם יש זכות אבות. גם להם יש פה. הם פולשים, מה את רוצה? בעינייך הם פולשים, בעיני הם בוודאי לא פולשים. בעיני החוק.

החוק הזה יאפשר הרס ופינוי של כפרים שלמים ממקומם, פינוי של 30,000 40,000 איש, והם יקבלו בסופו של דבר פחות מ-1% מהתביעות שלהם על הקרקע. אז יש פה הסדר שהוא קיים רק בשביל הבדואים. אין בית-משפט, אין דיונים בבית-משפט, יש חוק שבא ואומר, במחי יד: זה מה שאנחנו מוכנים לתת לכם, לא רק שתסתפקו, גם תגידו תודה, ולא מספיק זה, אנחנו גם קובעים סנקציות מאוד פוגעניות בחוק, מי שלא יחליט מהר, אנחנו נותנים זמנים, אם אתם לא תחליטו מייד, ניקח מכם את הזכויות. אם לא תחליטו מספיק, וזה הולך ומתקצר, ככל שהזמן עובר הזכויות מצטמצמות. הצעת החוק הזאת היא לא מידתית, היא מפלה גם את קבוצת הבדואים כולה, והיא מפלה בין אלה לאלה בתוכם, ומן הראוי שמדינת ישראל, כנסת ישראל,

תודה רבה. חבר הכנסת חנא סוייד, לא נמצא. חבר הכנסת ישראל חסון, לא נמצא. חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה.

כתשובה על דבריה של חברת הכנסת רוזין כדאי לציין שכשהוגשו תביעות לבתי-משפט, בתי-המשפט מה שנקרא זרקו אותם מכל המדרגות. הם לא קיבלו את הקרקע, והתביעות הוכחו כלא-נכונות, ולא ניתנה להם זכות על הקרקע. לכן, דווקא החוק הזה, אתם צריכים לברך עליו, אנחנו צריכים להתנגד לו, ואתם צריכים לברך עליו, כי על-פי החוק, מי שייכנס להסדר מקבל מה שהם לא היו מקבלים בבית-משפט רגיל, בבית-משפט צריך להביא ראיות, וצריך לעשות דיון מסודר, הם לא היו מקבלים מה שהם מקבלים במסגרת החוק הזה, ולכן החוק הזה קשה לנו, לסיעת הבית היהודי. החוק הזה קשה, כי לוקחים את אדמת הנגב,

ונותנים אותה לאנשים פולשים, שמתיישבים התיישבות בלתי חוקית. אם לי היה מתחשק להקים בית בנגב, היו זורקים אותי.

ה-30,000 שדיברת עליהם, הם מתיישבים התיישבות בלתי חוקית, ומדינה ריבונית לא צריכה לאפשר דבר כזה, גם אם ערבים, לא רק יהודים צריך לפנות, גם ערבים שמתיישבים בהתיישבות בלתי חוקית צריך לפנות, והם אלו שפולשים על קרקע שהיא לא שלהם, והחוק הזה בא להסדיר את זה.

אנחנו סקפטיים,

באופן אישי, קשה לי להאמין שהמדינה סוף-סוף תיקח על עצמה את האחריות ותפעיל את הריבונות שלה ותפנה כל מי שיתיישב באופן בלתי חוקי בנגב, כי כל מי שיודע, היום הנגב לא נראה כמו לפני חמש שנים, ולא נראה כמו לפני עשר שנים, ויש שם עשרות אלפי משפחות שיושבות איפה שבא להן. אז למדינת ישראל כן יש אחריות, והקימו יישובים מסודרים, וכבר את היישובים המסודרים שיש היום אפשר לאכלס במאות אלפי תושבים. אז מן הראוי שהם יתפנו מרצון ליישובים הקיימים ויכבדו את החוקים במדינת ישראל.

תודה רבה, חברת הכנסת איילת שקד. חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחריו, חבר הכנסת רובי ריבלין. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת,

אני מצטער לומר, אני אומר, לצערי חלק מהדוברים מדברים בנושא הבדואים בלי לדעת שום דבר,

לא על ההסדר ולא על מצב הבדואים בנגב. יש למדינת ישראל בעיה גדולה בנגב, ויש לבדואים בעיה גדולה בנגב.

מדינת ישראל חייבת להסדיר את ההתיישבות של הבדואים בנגב ולתת להם פתרונות הומניים, שיגורו כמו אזרחי מדינת ישראל, ביישובים מפותחים עם תשתיות,

עם מים וכו', והמטרה של התוכנית הזאת הייתה להגיע לשם. אני מעיד על זה מכיוון שאני, למה התכנון כרוך בהפקעה? זו תוקפנות כלפי הקניין הפרטי. תן לי לסיים את דברי בשקט, אני לא הפרעתי לאף אחד. אתה הפרעת. לא, הערתי הערת ביניים. אדוני היושב-ראש,

אני יזמתי את התוכנית לטיפול בבדואים. בתור שר השיכון, ראש הממשלה דאז,

ביקש ממני לקחת מידיו את נושא הבדואים ולטפל בו. אני אמרתי לראש הממשלה דאז: אני מוכן, בשני תנאים.

אני רשאי לטפל בכל נושא מההתחלה ועד הסוף, השני, אתה אומר אמן אחרי מה שאני מתכנן.

ואכן ישבתי עם הבדואים חודשים, לא ימים.

הגעתי למתווה של פתרון התוכנית, בהסכמה מלאה עם כל ראשי הבדואים. אפילו ראש מועצת הכפרים הבלתי-מוכרים הודיע שהוא מסכים לתוכנית שלי. נכון, מה שמופיע היום בחוק זה לא התוכנית שלי. לצערי, אחרי שהתוכנית הבסיסית אושרה בממשלה, עברתי למשרד הפנים, ראש הממשלה סירב להשאיר בידי את נושא הבדואים והעביר אותו לשר השיכון אחרי, לזאביק בוים, ואז הוקמה ועדת גולדברג, והמשך הטיפול בחוק נעשה על-ידי ממשלות שלא הייתי חבר בהן. אני אומר לחברי הכנסת הערבים, אין שום ספק, זה אינטרס של מדינת ישראל להסדיר את היישוב של הבדואים בנגב. כמי שישב כמעט בכל מאהל בדואי, אני אומר לכם שהבדואים מעוניינים להגיע להסדרה, ולדעתי יש פתח, החוק יוצר פתח פעם ראשונה לטפל בסוגיה הזאת באופן כולל, ולהגיע להסדרה.

אדוני היושב-ראש, אני מצטער אם אני אחרוג בדקה. באמת תן לי דקה או שתיים נוספות, לא יותר. אני רוצה להסביר לכם: מה הבעיה הגדולה? המדינה ניסתה בעבר לטפל בבדואים, ללא הצלחה. הדוגמה הכי בולטת,

היא מועצה אזורית אבו-בסמה. הקימו מועצה אזורית עם חמש מועצות מקומיות בדואיות, שמו בראשן את עמרם קלעג'י. אבל המדינה עשתה טעות גדולה,

כך אני עליתי על הבעיה יחד עם הבדואים. מה הבעיה? רוב היישובים, חמשת היישובים שהמדינה החליטה על האתר שלכם, הסתבר שעל הקרקע שפיתחו, על הקרקע הזאת יש תביעות של בדואים. מסתבר דבר נורא פשוט. בכל מקום שיש תביעה של בדואי, אף בדואי אחר לא מוכן לשבת. אולי בצדק, מבחינתם, אין לי טענות. המדינה עשתה טעות גדולה מאוד,

לכן הגעתי למסקנה יחד עם הבדואים, שהפתרון היחידי להסדיר את התיישבות הבדואים בנגב הוא לפתור את בעיות תביעות הקרקע של הבדואים בנגב, למצוא פתרון לסוגיה הזאת. עכשיו אני רוצה לומר לחברים שכועסים פה על המדינה,

הבדואים עכשיו ביקשו שההסדרה תהיה בחוק ולא בהסדר בעל-פה. אני אסביר לכם למה. לצערנו יש היסטוריה לא טובה בטיפול בהסדרה של הבדואים. מה היה קורה בעבר? הייתה מינהלת הבדואים במינהל. אגב, אני פירקתי אותה בתור שר השיכון. חשבתי שהמינהלת הזאת מתעללת בבדואים ופירקתי אותה והקמתי את מינהלת הטיפול בבדואים בראשות יהודה בכר, עד היום הוא שם. אני רוצה לומר לכם, הרי מה הייתה הבעיה? המדינה הייתה באה לבדואי ומנהלת אתו משא-ומתן. מגיעים לסיכום. נגיד שהוא מקבל x שקל לדונם וחותמים הסכם. אחר כך היו מנהלים משא-ומתן עם אדם אחר על קרקע באותו אזור.

מאחר שהוא היה יותר אקטיבי, היו אומרים לו: x פלוס. הראשון אמר: תסלחו לי, אתם עושים ממני צחוק? אתם נותנים לו x פלוס ולי x,

ואז הוא היה חוזר בו. לכן הבדואים אמרו: אנחנו רוצים הסדר אחד. מה טיב ההסדר? האם הדבר הזה מספק או לא? אני לא יודע להגיד. אני מודה, עוד לא קראתי את החוק. אבל ייתכן שאפשר עוד לפתוח את זה. זאת קריאה ראשונה, חברים. אפשר לפתוח ולשבת עם הבדואים שוב, לדבר אתם ולראות אולי יש פתח להבנה. אני לא מציע לקבור את זה כך ולהגיד שהחוק מנשל,

לא מגרשים אף אחד. המטרה של ההסדרה, התוכנית שלי לפחות, הייתה, הוא לא אוניברסלי. כשהוא מסומן נגד אוכלוסייה מסוימת, זה חוק גזעני,

המטרה של החוק היא להסדיר כך שכל תושבי הנגב יחיו כבני-אדם במדינת ישראל במקומות היישוב. המלאכה היא לא קלה, כי לא כל אחד אכן מוכן לעבור ליישוב מסודר. יש לזה משמעויות כלפיו, כלפי המשכורות שלו,

תשלומי מסים וכו'. אפשר להסדיר את זה. אני מאמין, אגב, שזה ניתן להסדרה. חבל לי שאנשים כועסים כל כך, כי לדעתי יש פתח להסדיר. המטרה היא נכונה וטובה,

חבר הכנסת ברכה, למצוא דרך, גם אחרי הקריאה הראשונה, איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר ובהסכמה הרחבה יותר. תודה רבה, חבר הכנסת מאיר שטרית. חבר הכנסת רובי ריבלין, ואחריו, חבר הכנסת אבישי ברוורמן. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת,

שנים רבות מחפשים דרך למצוא, דרך להסדרת היישוב בנגב. פעמים רבות הבנו שהדבר כרוך בשינוי אורח חיים מצד הבדואים. פואד בן-אליעזר סיפר על רבין שאמר שצריך למצוא הסדרה. ממשלות על ממשלות, ניסו לחפש דרך. הקימו את ועדת גולדברג, שהייתה, מיקי רוזנטל, הוועדה הראשונה אשר לא נדחתה על-ידי הבדואים. היא לא נדחתה על-ידי הבדואים. לאחר מכן, כאשר ביקשו ליישם את מתווה גולדברג, על-ידי מתווה פראוור, היו הרהורים, היה רוגז. אז נכנס למדוכה שר, שבאמת ביקש לטפל בעניין בתום לב, על מנת למצוא הבנה איך אנחנו חיים במדינת ישראל למרות הקונפליקט הגדול שבא לידי ביטוי בפסוקים מכאן ומכאן, למצוא דרך שבה אנחנו נוכל אחת ולתמיד להסדיר את הנושא. כאשר רוב הבדואים ביקשו להסדיר זאת בחוק, משום שאתה אמרת, פריג' למה לא שמעתם אותם?

משום שאתה אמרת שנמאס לך, אתה רוצה דבר שיהיה ברור כי שבעת מהבטחות. זאת הייתה הדרישה. בני בגין, השר הנכבד שבא מתנועה טובה, לא תנועה פטרוניסטית, לא תנועה שעושה טובות, והביא לידי גיבוש דברים אשר, אני מוכרח לומר, בפעם הראשונה עמדו עם גיבוי תקציבי שלא היה מעולם על-ידי שום ממשלה לפני כן. נכון, היו התנגדויות. היו התנגדויות מכאן ומכאן. היו התנגדויות שהביאו לידי ליבוי של המחלוקות. לא תהיה לנו שום ברירה. מוחמד ברכה, אנחנו חיים כאן יחד ואנחנו נמשיך לחיות כאן יחד וזאת הכנסת וזה המשטר הפרלמנטרי, שייתנו לחיות,

אני אומר לך, אני מקווה מאוד שכולם ייתנו לחיות כל אחד לשני. אני קורא לחברי, ברגע שהיו הרהורים מצד זה או אחר על המתווה שנקבע על-ידי בני בגין בשם הממשלה כולה,

בשם הממשלה כולה בראשותו של ראש הממשלה, דאז והיום, בנימין נתניהו, אנחנו חייבים להתאחד מסביב אותו מתווה. ייתכן מאוד שכאשר אנחנו נשב ונדון נראה אם ניתן לתקן לכאן ולכאן. לראות איך נעשה את הצדק הגדול ביותר, שכן מדובר בשינוי אורח חיים שהוא לא דבר פשוט. אני חושב שכל אחד, למה התכנון כרוך בהפקעה?

חבר הכנסת ברכה, אני לא רוצה להיכנס אתך, כי אני ואתה היינו גם במשאים-ומתנים ואני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה. הנושא מחייב הסדרה. מפלגת העבודה במשך שנים שילמה מס שפתיים לצורך להסדיר. פעם ראשונה, ואני מדבר על הממשלה הקודמת, שאחד משריה עמד נכוחה מול כל הלחצים, לא מהצד הזה, מהצד האחר, והביא מתווה. אני משווע ומתפלל, למען שלמות החוויה הישראלית, למען מדינת ישראל, שעדיין יש לנו ויכוח על עצם אופייה כמדינה יהודית ודמוקרטית. התרסה כלפי יהודי מהצד של הלאום הערבי בתוך מדינת ישראל והתרסה כלפי דמוקרטית מצדדים אחרים. לא אכפת לי מה עולה הדבר מבחינה פוליטית. אני אומר לכם,

לא לקרוע ולא לבעוט בדמוקרטיה הישראלית. כאן אנחנו מנסים להביא לידי הסדרת העניין, ופשר הדבר לעשות, ואם יש הערות מכאן ומכאן אפשר לעשות זאת בדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית, לא בגלל החוק, אלא בגלל הצורך שלנו להסדיר אחת ולתמיד את אותו נושא שהוא על סדר-היום כמעט 50 שנה. תודה רבה, חבר הכנסת רובי ריבלין. אני מודה לך שאפשרת לי כמה דקות. חבר הכנסת אבישי ברוורמן. אחריו, חבר הכנסת עמרם מצנע, ואם הוא איננו, אחרון הדוברים, יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, על שלושה חטאי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. חבר הכנסת פייגלין, זאת לא ועדת הכלכלה. על שלושה חטאי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. איזה חטא חטאו ממשלות ישראל לדורותיהן כלפי האוכלוסייה הבדואית? שנים אני זוכר את מנחם עינן ידידי, אלוף עינן, הראשון שהעלה את הנושא. לא רצו להתייחס לנושאים האלה. יכולנו להשקיע בעבר, לתת לבדואים את התשתיות, את הדברים שמגיעים להם, ולא נתנו. אנשים אמרו, חבר הכנסת ריבלין: זה יסתדר עם הזמן. ובינתיים זה לא הסתדר. ולכן הגיע הזמן באמת להשקיע ולהגיע לפתרון.

חלק מחיי הקדשתי, בבאר-שבע, כשר, לנושא הבדואי, לנושא הערבי. אבל דבר אחד היה ברור לי כשהייתה ועדת גולדברג, יושב פה השר פרי: חוכמת הפתרון היא בכבוד שנותנים, היא בחוכמה, כי לעתים אתה יכול להציג פתרון נכון אבל הדרך לא נכונה. ואז הצעתי גם לראש הממשלה, הייתי השר האחראי, שייתנו לי את הנושא הבדואי. מסיבות פוליטיות החליטו,

לא לתת לי אותו.

הצעתי שייתנו את זה לאדם חכם שחי בשטח, שיודע להקשיב, עמרם קלעג'י. עמרם קלעג'י היה ראש המועצה אבו-בסמה. לא נתנו לו.

אני מכבד את ד"ר פראוור, אבל ד"ר פראוור ישב למעלה, וחלק ממה שהיה בוועדת גולדברג היה מלמעלה, לא היה חיבור. ולכן השר בגין, שאני מעריך אותו, דורון אלמוג, חבר הכנסת לשעבר ג'ומס, עבדו והתקדמו. אבל מה הייתה הטעות כאן? אומר ידידי חבר הכנסת רובי ריבלין, ואתה יודע כמה אנחנו מעריכים אחד את השני, אני מרשה לעצמי לקחת בהדדיות: מדוע, אם היו רוצים לשתף בפתרון, אותנו. עכשיו, דקה לפני ההצבעה, זה הפתרון? זאת הדרך?

רבותי, הדרך הזאת כרגע לא תביא לשום פתרון, היא תביא לפיצוץ, היא תביא לכעס גדול. כי מי שלא מבין את זה טועה. ולכן אנחנו לא נתמוך בחוק הזה, אבל אנחנו מושיטים יד למי שירצה עזרה אמיתית להגיע פה לפשרה. כי ברור לחלוטין שצריך להגיע לפשרה. ברור לחלוטין שמעבר להשקעה בתשתיות, בחינוך וביוב צריך להגיע להסדר קרקעות. בלי הסדר קרקעות לא יהיה פתרון. ולכן, צריך גם חוכמה, לא רק אופוזיציה סתם. אבל פה, לצערי, חבר הכנסת ריבלין, אתה לפעמים מדבר בתום רב. אני לא רואה שבדרך הזאת מגיעים לפתרון, והלוואי שאתבדה. אני מכיר את אחי הבדואים. חלק גדול רוצה להגיע לפתרון. יש כאלה שאתם יצטרכו להגיע לסידור. אבל, לצערי, הדרך שהתחילה כאן יש בה תקווה קטנה, תודה. אבל אין בה דרך אמיתית, ולכן אנחנו נצביע נגד. ומצד שני, אנחנו מושיטים את ידנו לעזרה אמיתית, אם ירצו לשתף אותנו. עד עכשיו, באים אלינו רגע לפני הצבעה ואומרים: תרימו את היד.

תודה לחבר הכנסת אבישי ברוורמן. חבר הכנסת עמרם מצנע, איננו.

חבר הכנסת יריב לוין הוא אחרון הדוברים בדיון הזה על הצעת חוק להסדרת ההתיישבות, ברוורמן, הייתם שרים בממשלה כשבגין היה

בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך.

הייתי שר לענייני מיעוטים,

תודה, חבר הכנסת ברוורמן,

אני מאשר את דבריך. זה אכן נכון. ועכשיו חבר הכנסת יריב לוין בזכות הדיבור. מר פרי היה אצלי בתור אורח אז וסיפרתי לו את זה.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, אני חושב שאי-אפשר לעבור לסדר-היום על התנהגות מבזה, פרועה, של חברי הכנסת ברכה, טיבי. אפשר למחות, גם אתה מייצג את הביזיון בהתגלמותו.

בכנסת לא מתנהגים כמו בריונים,

לא מתנהגים באופן שמביש, שפוגע בבניין הזה. אתם מוכיחים יום-יום ושעה-שעה שאין לכם מקום כאן, לצערי הרב. אתה פוגע בבניין הזה. אתם פוגעים, עכשיו, אני אומר לגופו של עניין, ואללה, תחוקק חוק, אנחנו לא רואים. עכשיו, אני אומר לגופו של עניין, תחוקק חוק, אתה יכול. חבר הכנסת ברכה, תודה.

מה שהיה צריך אולי לעשות לפני הרבה שנים, היה צריך לעשות כבר מזמן. אבל, וכאן יש אבל גדול: הסדרת העניין מחייבת, קודם כול ולפני הכול, בניית מערך אכיפה אמיתי, חזק, שיגרום לכך שמי שלא ירצה בטוב, יוצא ברע. כן, אני אומר בצורה ברורה. שכל פקיד של המינהל, משום שההפקרות חייבת להיפסק. זכויות של, ההפקרות חייבת להיפסק.

אני רוצה לומר,

אני חושב שלא די רק בטיפול בסוגיה הזאת. היא מאוד חשובה, היא הכרחית, היא לא מספיקה. אני חושב שצריך לתת טיפול אמיתי בעוד שורה של נושאים.

צריך לחזק את החינוך במגזר הבדואי, שהוא לא מספיק טוב, צריך לדאוג שהחיים בתוך היישובים הבדואיים יהיו חיים מוסדרים, עם אכיפת חוק כפי שצריך, עם שירותים כפי שצריך, עם גביית מסים כמו שצריך, צריך לשים סוף לפשע, ולהשקיע גם בעניין הזה את המשאבים המתאימים, צריך לתת הגנה כמו שצריך לנשים, שמאלצים אותן להתחתן, לשים סוף לתופעה הפסולה של ביגמיה ופוליגמיה ונערות צעירות שמכריחים אותן להינשא. יש צורך בטיפול כולל ומקיף, אחת ולתמיד, בכל הסוגיות האלה. ולכן אני חושב שצריך לנסות להעביר היום את החוק הזה בקריאה ראשונה, למרות שהוא קשה, הוא לא קל, כי יש הרבה חוטאים שיוצאים כאן נשכרים ושלא בצדק. צריך יהיה לדאוג בוועדה, להבטיח שהנוסח הסופי שיבוא לכאן ייתן כלי אכיפה מתאימים ומלאים שיבטיחו את זה שאחת ולתמיד העניין יוסדר, ולא נמצא את עצמנו במסלול זוחל של מסירת אדמות לאנשים שממשיכים להחזיק באדמות אחרות שלא כחוק,

וצריך להוביל במקביל מהלך משלים שיטפל בכל שאר הסוגיות שעליהן דיברתי קודם. אני חושב שזאת חובתה של המדינה, ואני מקווה שנעמוד בה עוד בקדנציה הזאת.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין. בשם הממשלה מבקש לסכם את הדיון מי שהציג את החוק לכנסת, השר מאיר כהן. בבקשה, אדוני. אפשר לשאול שאלה,

האם יש הסדר לשר בנט עם השר המארגן שיסתדרו על ההסדרה של, האם יש הבטחה שזה ייכנס בקריאה השנייה והשלישית, אדוני? והאם יש הבטחה לשר בנט שהסדרת, הבטיחו לו שזה יהיה בקריאה שנייה ושלישית? אוקיי. חברת הכנסת זהבה גלאון, השאלה נרשמה. בבקשה, אדוני השר,

הגיע לביתי בדימונה, ואמר לי: מאיר, בוא אתי נטייל אצל השבט שאני פרסתי את חסותי עליהם, שבט של אנשים נהדרים, החברים הכי טובים שלי, שבט אבו סולב.

מוחמד נפטר לפני שבוע, יהיה זכרו ברוך,

היה גשש בצה"ל, איש מצוין. טיילתי עם חבר הכנסת בני בגין סביב דימונה וירוחם, ובמשך כמה ימים ישבנו עם האנשים ושמעתי אותם, את אלה שאתם מדברים בזכותם או אתם הדוברים שלהם. שמעתי אותם משוועים לפתרון. ראיתי, פתרון אמיתי. אני לא אפריע לאף אחד. אנא מכם, גם אם אתם לא מסכימים עם דברי. ראיתי ילדים שרצים על בורות ביוב בנגב. אני מצטער, אבל לא ראיתי אתכם שם, חבר הכנסת ברכה. אני חי שם 40 שנה. הייתי שם, לא במקום שאתה היית. אני רוצה להגיד לך, אני נמצא כל הזמן שם. כשהקמתי בית-חולים בדימונה,

הראשונים שפניתי אליהם, אני עד עכשיו לא מבין למה אתה לוקח על עצמך את התפקיד הזה.

הראשונים, אני אומר לך, למה אתה לוקח את התפקיד המכוער הזה. אני כנציג הממשלה רואה כאן הזדמנות,

יוצאת מן הכלל להסדיר בעיה כל כך כאובה, המפלגה שלך היא מפלגה של

זאת הזדמנות פז לטפל בילדים האלה, זאת הזדמנות פז לקחת את כל הפזורה הבדואית וסוף-סוף להתייחס אליה כאל אזרחי המדינה הזאת, כאל אזרחים שווים. נכון שיהיה ויכוח, לקחת את האדמות שלהם. נכון שהדברים לא קלים, הסדר כזה אחרי 62 שנים הוא לא קל, הוא קשה, הוא כואב, אבל זאת בעיה מדממת. יש הזדמנות. במקום לראות ובמקום לצעוק ובמקום לאיים, בואו תקשיבו, בואו תהיו חלק מהעניין הזה, עדיין לא מאוחר. אני מאוד מבקש מכם, תעזבו רגע את האמוציות בצד, תעזבו רגע את הכעסים, תסתכלו על 200,000 אנשים, זה לא אמוציות, זה החיים, אדוני.

שהם אזרחים כמוני, אל תטיף מוסר, אני לא מטיף לך.

הליכות.

תקשיב, דווקא בגלל שמדובר על חיים, זאת ההזדמנות. זאת ההזדמנות להעלות אותם על מסלול חיים נכון. אני שוב אומר, הם לא האנשים הרעים בסיפור, הם לא האנשים הרעים בסיפור, אבל הם האנשים שצריכים יותר מכול פתרון, ופתרון טוב. אני מאוד מבקש מכם לחשוב פעמיים ולתמוך בחוק הזה. הוא טוב. תודה רבה, אדוני.

יכול לענות לי?

תודה לשר כהן. כבוד היושב-ראש, אני יכולה לשאול?

נגמר שלב השאלות.

עם כל מה שהיה פה במליאה, אני אומר לך את זה באופן הכי אנושי, אני כבר רוצה שהדיון הזה יהיה מאחורינו ככנסת, לא חשוב מה יהיו תוצאות ההצבעה. מה שהלך פה במליאה, אתה יודע מה תהיינה תוצאות ההצבעה. אין זמן לשאלות.

אני מבקש מהסדרנים להכניס את כל חברי הכנסת המורחקים, שישתתפו בהצבעה. דרך אגב, היו פה תהיות על התנהלות בלתי תקינה של היושב-ראש, אז פעלתי בתוקף סמכותי על-פי סעיף 42(ב). מי שרוצה לעיין בתקנון, מוזמן לעשות זאת. וכפי שאמרתי, בלב כבד אני נאלץ להודיע שמחר אעביר לוועדת האתיקה של הכנסת תלונה אישית שלי כנגד התנהגות של כל חברי הכנסת שהתפרעו כאן במהלך הדיון. הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג 2013, קריאה ראשונה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. נגד הגזל, נגד הגנבה, נגד הקולוניאליזם, נגד, ההצעה להעביר את הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג 2013,

חברי הכנסת בעד, 43, 40 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, הנושא הבא, הנושא יועבר לוועדת הכנסת, כי נשמעה גם קריאה: ועדת החוקה. חברי הכנסת, החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014, מה? הנושא, רגע, ועדת הפנים והגנת הסביבה? אין הצעות אחרות? יש יותר מהצעה אחת, לכן הנושא יועבר לוועדת הכנסת. אם כן, יציג את ההחלטה של ועדת הכנסת,

זה טעון הצבעה, חבר הכנסת יריב לוין בשם ועדת הכנסת. אני מזכיר למורחקים שהם מתבקשים לעזוב את המליאה. אני אחזיר אותם להצבעה. חברי הכנסת שהורחקו מן המליאה, אני מבקש לצאת מן המליאה, אתם תחזרו להצביע, אם תרצו,

אנחנו רוצים לדעת אם מבטלים את החוק בעקבות ההצבעה. תודה, חבר הכנסת זחאלקה. זה חוק פרימיטיבי. עם חוק כזה, 1948, חוץ, כן. בבקשה.

חוץ מן הגימיקים שכבר היו כאן, אבל אפילו אני השתמשתי במילה לא נכונה, התפרעות זאת מילה יותר נכונה. אז אני חושב שלא נוסיף, לא נוסיף. חברי הכנסת שביקשתי להרחיק מן המליאה יצאו מן המליאה ויחזרו להצבעה. אדוני, לאיזו ועדה זה עובר? לאיזו ועדה? לוועדת הכנסת, חבר הכנסת ברכה. מה, זה ועדה?

שמענו שגם ועדת הסמים מועמדת לדון בחוק הזה. הוועדה לזכויות הילד.

תודה, חברי הכנסת. חוץ ממי שלא הורחק, כל המורחקים מתבקשים לצאת מן המליאה. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, יש לי כאן, אדוני היושב-ראש, שתי הודעות שמחייבות הצבעה. בבקשה, אדוני. אני אתחיל בראשונה. הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי,

אדוני, סליחה. חבר הכנסת חנא סוייד למיטב זיכרוני לא הורחק. הוא הורחק?

חבר הכנסת חנא סוייד, חבר הכנסת חנא סוייד, חלה כנראה איזושהי טעות. אתה לא הורחקת מן המליאה. הוא ערבי, למה אתה לא מרחיק אותו?

תודה. חלה כאן איזושהי טעות.

כי עם התפרעות קולקטיבית כזאת, קשה מאוד להאשים שמישהו לא זכר מי בדיוק עדיין יכול להיות אתנו.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, תצטרף לחברים,

מאחורי המליאה, ובאסל גטאס, אותו דבר. חבר הכנסת מוחמד ברכה, אתה יכול להישאר, היית ראשון. חשבתי שמעדנו כאן במהלך הדיון. לא הרחקתי אותך. מבקשים ממך להוציא אותי, אני חושב שאתה, אני לא יכול לומר "ילד גדול", אתה חבר כנסת מכובד, אבל אתה חבר כנסת גדול, אם תרצה לצאת, אתה תצא. בבקשה, חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, אדוני.

הצעת החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג 2013, מ/766, אושרה בקריאה ראשונה. ועדת הכנסת החליטה כי יש לפצל את ההצעה להצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד מההצעה יכלול את נושא משכורתם של העובדים בשירות הציבורי, למעט עובדים שמשכורתם נקבעת לפי משכורת נושאי משרה, וחלק אחר יכלול את משכורתם של נושאי המשרה, מי שמשכורתם נקבעת לפי משכורת נושא משרה ובעלי תפקיד אחר בשירות הציבורי. לשם כך החליטה הוועדה ראשית להעביר את הדיון לוועדת הכנסת, ולאחר מכן להציע לכנסת לפצל את הצעת החוק כאמור.

החליטה ועדת הכנסת כי שתי הצעות החוק יועברו לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הפיצול וההעברה לוועדת העבודה מחייבים את אישור הכנסת. ההחלטה התקבלה בוועדה הכנסת פה אחד, לאחר שתואמה עם הקואליציה והאופוזיציה, ובשמו של יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת צחי הנגבי אני אבקש את אישור הכנסת להצעה הזאת.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין. אדוני, אם אפשר שקולי יתווסף ואז אני, בבקשה.

חברי הכנסת, אנחנו נצביע אם כן על הודעתו של חבר הכנסת יריב לוין בשם ועדת הכנסת. זה טעון אישור המליאה. על האיושים, נושא האיושים, כן.

מי בעד?

נא להצביע. הודעה של ועדת הכנסת. הצעת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג 2013, ובדבר העברתה לוועדת העבודה, הרווחה

חברי הכנסת, 50 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההודעה השנייה של ועדת הכנסת אושרה במליאה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הנוספת, בעצם: הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 3), התשע"ג 2013, לקריאה הראשונה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, כפי שרשום לי. אכן התקיימה דרישת התקנון: ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, ולכן יציג את ההצעה חבר הכנסת גדעון סער, שר הפנים. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנושא של שעון הקיץ היה בין הנושאים הראשונים שטיפלתי בהם לאחר שנכנסתי לתפקידי כשר הפנים. חודש לאחר שנכנסתי לתפקידי מיניתי ועדה בראשות מי שכיהן כמנכ"ל משרד הבינוי וגם כמנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, שכללה עשרה נציגים בעלי בקיאות, בעלי ניסיון ובעלי כישורים מתחומי הרפואה,

הכלכלה, איכות הסביבה, האנרגיה והמים, האוצר, החינוך ועוד. במסגרת עבודת הוועדה התקיימו ישיבות רבות שבהן הופיעו לפניה נציגי ציבור, נציגי ארגונים מקצועיים, מומחים, אנשי דת ורבנים, נציגי משרדי ממשלה, אנשי מקצוע מהאקדמיה ועוד. הוועדה ביצעה סקירה נרחבת של ספרות מהארץ ומהעולם והתבססה על עשרות מקורות מידע הכוללים את מרבית הידע בתחום ומייצגים את חזית המחקר בעולם. אפשר לראות את העבודה היסודית שביצעה הוועדה באתר האינטרנט של משרדי. היא פרסמה קול קורא לציבור להגשת עמדות בנושא שעון הקיץ, ובחנה את כלל העבודות של ועדות שעון קיץ שנעשו בישראל עד כה. עיקרי הממצאים של הוועדה, שהובילו אותי להחלטה שלי להאריך את שעון הקיץ עד לסוף חודש אוקטובר, כפי שאני היום מציע לכנסת בשם הממשלה לאחר החלטת הממשלה מאתמול, הם כדלקמן: 72% ממדינות העולם, אלה שאימצו את שעון הקיץ, פועלות לפי שעון הקיץ של מדינות אירופה, כ-211 ימים, 15% לפי ארצות-הברית, 13% לפי כללים אחרים. מדינת ישראל היא בין המדינות האחרונות שמיישרת קו, אם הכנסת תאמץ את תיקון החוק כפי שמוצע, עם שעון הקיץ שפועל באירופה, כולל אחרי מדינות האזור. אני רוצה רק לסבר את האוזן ולציין שבירדן יש שעון קיץ כל השנה מאז 2012, בלבנון יש שעון קיץ כמו באירופה, בסוריה, 218 ימים, בלוב, כמו באירופה, וכמובן יכולתי להביא, אדוני היושב-ראש, דוגמאות אחרות. אבל כולן מצביעות על כך שהגיע הזמן, גם אם באיחור,

שנכון להיום היא בין המדינות אשר אימצו הסדרים של שעון קיץ, מפגרת בין המדינות במובן הזה שיש בה מספר ימים קטן יחסית, נדמה לי 63 מתוך 73 מדינות שיישמו שעון קיץ. אני חושב שהגיע הזמן לשנות זאת. יתרונותיו של שעון קיץ ארוך הם בעצם ברורים לכל אדם. הדבר הבסיסי והפשוט ביותר: שאדם יכול לחזור הביתה מהעבודה כשעדיין יש אור, ולא בשעת חשכה. סליחה, אדוני השר, אני מודיע שהרשימה סגורה. רשימת הדוברים סגורה. זה דבר שכל אחד יכול להבין, ויש לו השפעה עמוקה על איכות החיים של אזרחי המדינה, וכמובן גם על תחושת, לא רק הבטיחות בדרכים, גם הביטחון של ילדים, שהולכים לחוגים, שחוזרים, שמסתובבים בשכונה. שעות אור רבות יותר מאפשרות לאדם לעסוק בפעילות גופנית רבה יותר, וילדים יכולים לשהות במרחב הפתוח ולעסוק בפעילות גופנית המשפרת את בריאותם. הדבר לא מתבטא רק בהפחתה של תחלואה אלא גם בצמצום חשיפה למצבי סיכון פוטנציאליים. הוועדה מצאה כי הפעלת שעון הקיץ תתרום לכלכלה הישראלית. תרומה זו נאמדת על-ידי משרד הכלכלה ב-330 מיליון שקלים בשנה. עמדה זו נתמכת גם על-ידי משרד התיירות ונציגי ענפי כלכלה רבים שהופיעו בפני הוועדה, כולל התאחדות התעשיינים. כלל המומחים שהופיעו בפני הוועדה ציינו כי שעת אור נוספת בשעות הערב היא בעלת השפעה חיובית על רמת הבטיחות בדרכים. חשיבות לחיזוק בריאות הציבור, עמדת גורמי הבריאות שהובאה בפני הוועדה הייתה כי הרחבת משך החלתו של שעון הקיץ, יש לה השפעה חיובית על בריאות האדם, הן גופנית והן נפשית. בסופו של יום, כל עשרת חברי הוועדה הגיעו לכלל המלצה, פה אחד. אני מוצא לנכון להזכיר, על רקע אופי הדיון סביב שעון הקיץ בהווה ובעבר, שהיו בהם דתיים כחילונים, הגיעו פה אחד להמלצה לקבוע שעון קיץ בדומה להסדרים באירופה. לדבר הזה כשלעצמו יש כמובן משמעויות כלכליות. הדבר תורם למעבר חופשי של סחורות, שירותים ואנשים מול מדינות האיחוד האירופי, תורם בהתאמת שעות הפעילות של הבורסה וחברות בישראל מול גופי באירופה, אחרת פערי השעות מול אירופה מתרחבים בתקופה שבה עוברת ישראל לשעון חורף, קודם לאירופה. 19 מדינות אירופיות שאינן חברות באיחוד האירופי בחרו להנהיג שעון זהה לזה שמקובל באיחוד האירופי. מזג האוויר בישראל זועק להארכת שעון הקיץ בחודש אוקטובר. בחודש הזה מזג האוויר הוא מיטבי, בין היתר לצורך פעילות ספורטיבית, טיולים,

עמדת מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט שהוצגה הייתה שהחשכה המוקדמת הפריעה למיצוי היתרון האקלימי בחודש זה. אני רוצה לציין שבדרך כלל, הדבר לא נכון השנה, שבה חגי תשרי יצאו מוקדם מהרגיל ויחולו בחודש ספטמבר, אבל בדרך כלל חג הסוכות הוא חג של חודש אוקטובר, ובוודאי למי שנופש יש בכך יתרונות שכל אחד יכול להבין אותם. המהלך הזה הוא טוב לתיירות, כי הארכת תקופת הקיץ בעבור התיירות,

הייתי בניו-יורק ביום כיפור פעם אחת בחיי. היה קשה, אבל לא נורא. עדיין לא צמת יותר מ-25 שעות, אותן 25 שעות שאנחנו צמים גם כאן בארץ. באוקטובר מזג האוויר בישראל הוא מזג אוויר אידיאלי לתיירות, ובמובן זה טוב יותר מאשר ביעדים אלטרנטיביים, כי באירופה כבר מתקרר. הארכת שעון הקיץ תורמת במובן הזה גם לתיירות. המשמעות המעשית בהארכת אותה שעה: דחיית השקיעה מהשעה 17:00 לשעה 18:00, אם אנחנו מדברים על אמצע חודש אוקטובר ודחיית הזריחה מ-05:45 ל-06:45,

אם אנחנו מדברים על אמצע חודש אוקטובר. היה דיון בוועדה גם בהיבטים שנוגעים בציבור הדתי. הוצגו כ-20 חוות דעת של גורמי דת שונים בחברה הישראלית. הוועדה התייעצה עם קשת רחבה של רבנים וגורמי דת. הדבר החשוב ביותר לומר, מבחינתי, הוא שהנהגת שעון קיץ איננה סוגיה הלכתית, יש עניין של מאזן נוחות בתפילות כמה ימים, ואם אנחנו שוקלים מאזן נוחות, ברור לאן הכפות נוטות. אבל אני רוצה לומר יותר מכך: יהודים דתיים ויהודים חרדים חיים על-פי שעון הקיץ המוארך בכל המדינות, ומקיימים את התפילות ומקיימים את כל מה שיהודי דתי מקיים. לכן אין, במובן הזה, פגיעה באורח החיים הדתי בהארכת שעון הקיץ.

יש יותר יהודים בעולם שחיים על-פי שעון קיץ מוארך מאשר על-פי שעון קיץ מקוצר כפי שהיה נהוג בישראל עד עכשיו. אני רוצה לסכם בכך שאני מאמין שהגיעה השעה שאנחנו, ככל שהדבר הזה אפשרי, תמיד יש מחלוקות בבית הזה, והבית הזה לא יכול לחיות בלי מחלוקות, ויש בו ייצוג לכל פלגי האוכלוסייה הישראלית. אבל נדמה לי שאם יש נושא שבאופן מובהק ברור מהו המענה החקיקתי הנכון, בראיית האינטרסים של אזרחי המדינה, זה הנושא הזה. אנחנו לא הולכים אלא לדבר שבסופו של דבר אני משוכנע שאזרחי המדינה כולם, חילונים, מסורתיים,

יברכו עליו ויראו בו פתרון טוב יותר מכפי שהיה עד כה. אני בחרתי לפעול באופן מהיר יחסית, מהטעם שחשבתי שאם יידרש שינוי במצב הקיים, רצוי שהכנסת תוכל לחוקק את החוק בכנס הקיץ, כך שתהיה לו משמעות כבר עכשיו, בחודש אוקטובר הנוכחי, ולא לחכות עם הנושא הזה ולמרוח אותו. ברגע שהיינו מגיעים לכנס החורף של הכנסת אנחנו למעשה דוחים בשנה פתרון שהוועדה שהמליצה בפני עליו חשבה שהוא פתרון אופטימלי. אני מאוד מקווה שהכנסת תתאחד בפריסה רחבה סביב הצעת החוק ותשלים את הליכי החקיקה. היו לי גם שיחות עם יושבת-ראש ועדת הפנים של הכנסת, והיא בהחלט תשתף פעולה כדי להגיע ליעד הזה, דהיינו כדי שבחודש הבא, בחודש יולי, המליאה הזאת תאשר את החוק. אם אנחנו הלילה נאשר אותו בקריאה ראשונה, נוכל להשלים את הליכי החקיקה בחודש יולי, ונביא בשורה לאזרחי ישראל, שמצפים לה, תומכים בה הרבה יותר מאשר שבועות או שנים,

הרבה מאוד שנים.

תודה רבה, אדוני השר. להצעת החוק הזאת מוצמדת הצעת חוק של חבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת הורוביץ ינמק את הצעת החוק בשלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש סיפוק גדול בכך שאחרי שנים של מאבק הנושא הזה סוף-סוף מוסדר לשביעות רצון כולם. אני תמיד אמרתי, גם בכנסת הקודמת, שהמחלוקת סביב הסוגיה הזאת היא לא מחלוקת אמיתית, ויש רוב גורף ותמיכה מאוד רחבה בכל חלקי הציבור בהארכת שעון הקיץ. אני שמח שהגענו לרגע הזה שבו הכנסת, אני מקווה, תתאחד ותקבל את ההחלטה. אני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת תודה לשר הפנים גדעון סער שקידם את הנושא.

אני מודה, אומנם אנחנו ממחנות פוליטיים שונים, ועדת האתיקה, זה לא יוסיף לו, בכל זאת,

גם אולי זה לא יוסיף לו, הוא פעל נכון ולקח את זה מהר, ואני מקווה שהערב זה יאושר בקריאה ראשונה, ההצעה שלי תעבור, נאחד את זה, הגעתי לסיכום עם השר, אני אתאם את הדברים,

עם הממשלה, נתאים את ההצעה שלי להצעה הממשלתית ונעביר את זה יחד, ותוך זמן קצר הכנסת, כפי שאמר השר, כבר במושב הזה, תקבל את החוק בקריאה שנייה ושלישית, כדי ששעון הקיץ הארוך,

כפי שאזרחי ישראל רוצים, ייכנס לתוקף כבר באוקטובר שנת 2013, ותהיה לכולנו שעה של אור באותו זמן קריטי שבו הרוב הגדול של האוכלוסייה פעילה. הרי אנחנו מדברים על אותה שעה שבין 17:30 ל-18:30, שזאת שעה שבה כמעט כולם פעילים: נהגים נוסעים בכבישים מהעבודה הביתה, ילדים משחקים בחוץ,

המסחר פועל, המשרדים,

לכן חיוני שבשעה הזאת יהיה אור, ולא חושך.

הארכת שעון הקיץ עד סוף אוקטובר תאפשר שעה של אור בחודש הזה בשעה הקריטית הזאת, שבין 17:30 ל-18:30. משמעות מיוחדת, וזה הדגש העיקרי שלי, על נושא תאונות הדרכים. חוות דעת חד-משמעית של הגורמים שעוסקים במניעת תאונות דרכים היא שהארכת שעון הקיץ בחודש אוקטובר עד סופו תביא לצמצום תאונות הדרכים. לכן זה גם ממש עניין של פיקוח נפש, ואני חושב שכולנו, ואני גם קורא לחברי בסיעות החרדיות להתאחד סביב העניין הזה. זה טוב לכולם, זה טוב לכל תושבי מדינת ישראל. אני שמח שהגענו לרגע הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר פרוש, לא נמצא, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, איננו, חבר הכנסת מוחמד ברכה, איננו. אינו נוכח.

רק אינם נוכחים. חבר הכנסת חנא סוייד, לא נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין מוותרת, חבר הכנסת דוד אזולאי. אחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, עמיתי חברי הכנסת, שמענו פה את הדוברים הקודמים, שכולם דיברו על היום הארוך, על החשיבות של היום הארוך, ועל היעילות. אבל צריך לזכור דבר אחד: במשך שנים הונהג במדינה שעון קיץ, וכשאנחנו היינו במשרד הפנים, מעולם לא עשינו דבר שיכול לפגוע, אלא למרות הקושי שיש בשעון קיץ, אנחנו עשינו והלכנו כברת דרך. אני יכול להגיד שאפילו היה פה קונסנזוס בבית הזה. במשך חמש שנים שעון הקיץ עבד ובהסכמה של כולם. אחר כך באו חברי כנסת והחליטו לשנות. אין לנו בעיה עם שעון קיץ מבחינה דתית. אני אומר לכם שלשעון קיץ יש יתרונות רבים. אחד היתרונות זה יום שישי ארוך, ערב חג הפסח ארוך. יש לו הרבה יתרונות מבחינת הציבור הדתי. אבל יש פה פגיעה קשה בציבור הדתי. עד היום החרשנו וקיבלנו את הדין ואמרנו,

צריך להתאמץ. מה שקרה הפעם זה הנושא של תפילת שחרית. תפילת שחרית, זמן התפילה הוא ב"הנץ", וכאשר הוא לוקח את הלוח של הזריחה ואני מסתכל על חודש אוקטובר, בחודש אוקטובר, הזריחה תהיה, לפי השעון החדש, ב-06:39, באמצע החודש, ב-06:47, ובסוף החודש, ב-05:59. רבותי, יהודי דתי שומר תורה ומצוות לא יכול להתפלל לפני "הנץ". הוא צריך לקום רבע שעה קודם. פעם זה היה עד 06:30, אז התגברנו על זה. קמנו יותר מוקדם, אנשים הלכו לעבודה. היום יש שתי אוכלוסיות: יש את אותן אוכלוסיות שצריכות להשכים קום. אז זה לא יעזור להם. במקרה הזה לא יעזור. עכשיו נוספה קבוצה חדשה של אותם אנשים בעלי מקצועות חופשיים שמגיעים יותר מאוחר לעבודה.

הוא יכול להתחיל את העבודה ב-08:00, אבל הוא צריך לסיים את התפילה שלו ב-07:15, 07:20, והוא צריך לרוץ לעבודה. לא תמיד הוא יספיק. זה בעיה אחת. הבעיה השנייה היא אותן אימהות עובדות. אותה אישה עובדת שצריכה לקחת את הבן שלה למעון והזריחה היא רק בשעה 06:50, ואז היא צריכה לרוץ לקחת את הילד למעון, להקים אותו בחשכה. כולם מסתכלים על סוף היום, אבל תסתכלו גם על תחילת היום. אם הזריחה היא ב-06:50 והילד הזה צריך להיות במעון ב-07:00, והאימא צריכה להיות ב-07:30 בעבודה, זה להעיר את הילד בחשכה. באיזה קיץ באיזה מדינה יש זריחה ב-06:50 גם אם זה שעון קיץ? הנה, בבקשה. אני מסב את תשומת לבך, יש לי פה לוח. רבותי, חברי חברי הכנסת, אני פונה אליכם ואני מבקש. אני פניתי לשר, אני הופעתי בפני הוועדה. נימקתי את הדברים. דעו לכם, אחד הדברים שאתם הולכים לעשות פה הוא לאותו ציבור שעד היום יכול היה להתפלל במניין בזמן, גם ממנו אתם הולכים למנוע את התענוג הזה. לכן, אני פונה לכל החברים ואני מבקש מהשר. לא יקרה שום דבר אם שעון הקיץ יסתיים בתחילת אוקטובר, כפי שהיה עד היום, ולא בסוף אוקטובר יסתיים שעון הקיץ, כי אז באמת יש פגיעה קשה בכל אלה שמקפידים להתפלל בזמן.

חבר הכנסת דוד אזולאי. חבר הכנסת אורי מקלב. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, עם כל ההערכה והכבוד לשר הפנים על ההצגה המקצועית של הצעת החוק הזאת, קשה להשתחרר מכך שהצעת החוק הזאת באה באופן, פתאום, עד היום לא היה לאף אחד את התבונה הזאת. אף אחד לא ידע שיש שמש בישראל, יש שעון בישראל, ולפתע פתאום אתמול ממשלת ישראל מודיעה: אור לישראל. וכי פעם ראשונה אחרי 65 שנה אנחנו מאריכים את השעון? וכי קודם לא היה שעון? לא הייתה שמש? לא ידענו את זה? רק היה הבדל אחד, שרצו וחשבו שצריך גם להתחשב בכלל האוכלוסיות, באוכלוסיות לא קטנות שהפעלת שעון הקיץ מקשה עליהן בדרך כזו ובדרך אחרת. אבל עכשיו יש תחרות. החוק הזה הוא חוק פופוליסטי, ואי-אפשר להתכחש לכך. ועדות קמו, ועדות נפלו, והנה הוועדה שיש לה את כל השכל.

למה לא קיימו את זה 65 שנה? היו עוד אנשים, גם אתם הייתם בממשלה. מנסים היום לקושש קולות, ממפלגה למפלגה. מפלגת השלטון מנסה לקושש קולות ממרצ. הם רואים את העלייה אז מנסים להתחרות אתם מי דואג ששעון הקיץ יהיה עד סוף אוקטובר. וכי בקדנציה הקודמת מרצ לא טענו את זה? אבל, מרצ, אני מעריך אותם.

זכויות האזרח שהם דואגים להן, זה עד שמגיעים לחופש הפולחן, לנושא הדתי. שם הם שומרים, משם ואילך הם לא שומרים, גם אם אומרים להם שיש אוכלוסיות גדולות מאוד שמתקשות. מה זה לא נגד ההלכה? שעון הוא לא הלכה, אבל אם אנשים לא יכולים לקיים תפילה בזמנה בגלל שהם הולכים לעבוד,

גם הדתיים הולכים לעבוד, והם לא יכולים לקיים, אז זה לא פגיעה באוכלוסייה גדולה? במדינה יהודית אי-אפשר. מה אומרים לי? יהודים מחוץ-לארץ מתמודדים עם זה. לכן הם באים לארץ. הם לא יוכלו גם להתמודד עם אותן בעיות שיש להם, שהם אחוז אחד קטן מתוך האוכלוסייה. וחוץ מזה, ההשוואה לאירופה. באירופה השעון היום הוא הרבה יותר ארוך, לכן גם כשמאריכים את שעון הקיץ תמיד הם נמצאים ביום. אי-אפשר להתכחש ואני אומר את זה, חברת הכנסת רוזין אולי לא יודעת. בהארכת שעון הקיץ עד סוף אוקטובר זריחת השמש תהיה ב-06:55 ו-06:50 ברוב הימים, בהארכה הזאת מעבר למה שהיה עד עכשיו. מה זה אומר? שאי-אפשר להתפלל לפני כן, ולכן אתם מקשים על אנשים.

אבל אני מבין שיהיה הרבה יותר קל להגיד שהציבור החרדי לא מתנגד. לא רק שלא מתנגד, אני כבר גומר,

הדברים שלי. אני רואה שאתה מסתכל על השעון, אולי הדברים קצת נוקבים. אבל אני רוצה להגיד לך,

ולחברי חברי הכנסת, הדתיים והחרדים יודעים להתמודד גם עם חוק כזה. והנה, עובדה. הרבה מעלות ויתרונות יש לשעון הקיץ. יש לנו עוד כמה דינים, כמו קריאת שמע בזמנה, תפילה בזמנה, שעכשיו עם שעון הקיץ זה בהחלט מתאפשר יותר. אבל מאז שהיה איזה שם, סטיגמה, איזה מיתוס שהחרדים נגד שעון הקיץ, לא בגללם, אלא בגלל שהם חשבו שלהכניס, להחיל את שעון הקיץ לפני יום כיפור זה מקשה על הצמים. לבוא ולהגיד: מה זה משנה? 25 שעות זה בין כך ובין כך. זה נכון, אבל יש הבדל אם ב-25 שעות הצום ערים או ישנים.

שעה שצריכים להיות בה ערים בצום ולקראת סוף הצום. זו היה התובנה. לא קיבלתם את זה, לא קיבלתם. עכשיו אתם רוצים גם להאריך ולא אכפת לכם שום דבר, ההשלכות. אבל זה לא הנושא. הנושא תהליך קבלת ההחלטות, הפזיזות, השטחיות. איך יכול להיות שמדינה שקיבלה חוק לפני חצי שנה, עם שעון קיץ, זה לא סתם חוק, משנה את זה, ותוך כמה חודשים משנה את זה עוד פעם? אדוני היושב-ראש, אני כבר מסכם. איך יכול להיות? ולא רק זה, לפני שבע שנים הייתה כאן ועדה של הכנסת, מכל חלקי הבית ובראשות חיים אורון,

והיא קיבלה החלטות. אמרו דבר אחד: שעון קיץ, צריך יציבות בשעון קיץ. אי-אפשר שכל פעם משנים את זה. שר הפנים הקודם לא השתמש בסמכותו והקדים והרחיק את זה חזרה למה שהיה פעם, אלא שמר. ולא סתם, עוד האריך את זה. היום אתם משתמשים בכוח, בשיכרון הכוח, להוציא דברים שלא היו אף פעם. לא מסתכלים על שותפים שהיו קודם ושטענו על כך. והיום באים ואומרים, שלושה חודשים לפני תאריך התחילה של החוק הזה, לפני תאריך התחילה של החוק הזה משנים את החוק. איפה האנשים? מה עם לוחות שנה שכבר הודפסו? זמני יציאת השבת שכבר הודפסו, ואנשים יבואו לידי מכשול? טיסות שהוזמנו, טיסות המשך שהוזמנו, אירועים שנקבעו בגלל שעת הלילה? כל זה לא מעניין אף אחד. כל זה לא מעניין אף אחד, העיקר עכשיו שיש עכשיו תהליך של שעון קיץ. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת. חבר הכנסת נסים זאב.

חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנביא ישעיה אומר: הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. זה ממש, החוק הזה, ההזוי. אני שמעתי את,

אז בוא נפתח אחר כך במחשב. בישעיה, לא? אדוני היושב-ראש, הרי עשו מחקרים רבים בעולם ודיברו על הרבה היבטים מבחינות שונות. וכל נושא שעלה, המחקרים האחרים הראו את ההפך. ובוא נדבר. נכון שיש שעון קיץ בעולם, ואנחנו, ברוך השם, מפגרים בנושא הזה. עדיף שנהיה מפגרים בשעון ולא נהיה מפגרים במוח שלנו, בראש המעוות שלנו.

אנחנו כמו איזה כבשים הולכים אחרי מה שיש בעולם? בשביל מה אנחנו מדינה יהודית? בוא נבטל אותה. אדוני היושב-ראש, מה המשמעות שפועלים צריכים לצאת לתפילה בשעה 06:45 ועדיין חושך? ילדים צריכים לצאת לבתי-הספר. כולנו יודעים, למשל, שההסעות לבתי-הספר מתחילות כבר בשעה 07:00, 06:45. מתי הילד צריך להתעורר? לא ב-06:00 כדי לצאת ב-07:00, 06:45? אז אם ב-06:00 בחודש אוקטובר עדיין חשכה, עדיין זריחת החמה, נץ החמה, לא החל, אז לא משתמשים בשעה הזאת באור? אז במקום להדליק בשעות הלילה ידליקו בשעות הבוקר המוקדמות יותר. אז מחליפים את השעון. למה לא ללכת לפי שעון עברי? למה אנחנו מוחקים את הלוח העברי? ואני אומר לך למה אני מתכוון. עד היום דיברו על יום הכיפורים, וכאילו הנושא של יום הכיפורים הוא היה הנושא המרכזי, ורצו שאנשים לא ירגישו את הצום. אז בוא, אנחנו גם מדלגים על יום הכיפורים. נעשה את זה עד יום אחרי סוכות באופן קבוע, יום אחרי אסרו חג של סוכות, שאז היו משנים את השעון יומיים-שלושה לפני יום הכיפורים, עד אחרי סוכות יש לנו שבועיים ויומיים נוספים בכל שנה. אבל נעשה שינוי בשעון לפי התאריך העברי. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, יש לזה משמעות, כי הילדים באים מחופשה של סוכות, אחרי יום אסרו חג, לפעמים גם חל שבת אחרי זה. לא מניחים תפילין ביום

נא לסיים. אני כבר מסיים, כי לא אמרתי אפילו משפט אחד בכל הנושא הזה, עוד אני מנסה לשכנע אתכם. אני רואה שאתם לא משוכנעים, רק צוחקים עלינו.

סליחה,

כל ההיבטים השונים בנושא חיסכון באנרגיה, מעולם לא הוכח שזה אמת. עלייה בפריון העבודה והייצור, שקר שקרים. איכות חיים ובילוי בשעות הפנאי, אפילו דיברו על תאונות דרכים ועל התאבדויות, שיש פחות מתאבדים בשעון הקיץ, אז צריכים להאריך את השעון. אדוני, עם הגזירות הכלכליות האלה, אני מבטיח לך שיהיו הרבה יותר מתאבדים מהשינוי של השעון הזה. השעון פה לא ישנה כלום, תיתנו לאנשים לחיות פה יותר בכבוד, ויהיו פחות מתאבדים במדינת ישראל. תראו כמה התאבדו בגלל הנושא הכלכלי. תודה רבה, חבר הכנסת נסים זאב.

אז אני מבקש שלא לשנות את השעון, ולהתאים אותו ללוח העברי, ושזה יהיה יום אחרי סוכות. אני מאמין שכולם מסכימים שזה רעיון טוב. אני רואה שכולם מנענעים בראשם.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת משה גפני. אחרון הדוברים, ואם השר ירצה לסכם, ועוברים להצבעה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אדוני שר הפנים, אני לא מתכוון לנהל על זה מאבק. דיברתי אתך, אני לא חושב שזה נושא דתי, אתה צודק במאה אחוז, זה לא נושא הלכתי.

בחלק מהמקרים, גם תמכתי בהארכת שעון הקיץ.

נהייתה מין מודה כזאת בתקופה האחרונה, לעשות רע לאנשים שהם שומרים מצוות.

רק שנייה, אני אסביר. אני אמרתי לך, אני אסביר. הציבור שאני מייצג יתפלל בזמן. יתפלל ב-07:00, ילך לכולל, בסדר. מי יסבול? למי תהיה בעיה? לאנשי ליכוד שומרי מצוות שהולכים לעבוד במפעלים וב-06:55 יהיה חושך. אז, אם הם מתפללים היום ב-06:00,

לא צריך לשנות, אתה יכול לעשות שעון קיץ,

אני רק רוצה שידעו את המשמעות של העניין,

אנשים יצטרכו, אחד מהשניים: או לאחר לעבודה,

להתפלל במקום העבודה, בגלל שאנשים שמתפללים, יתפללו. פשוט יהיה להם מאוד לא נוח, בצורה בלתי סבירה. זה על-פי רוב אנשים שהם אנשים מסורתיים, שנמצאים ברוב המפלגות בכנסת. הם לא אנשים חרדים דווקא,

אני חושב שאצל החרדים זה יהיה פחות. זה יהיה בעיקר אצל אנשים שהליכוד הוא המאפיין שלהם, אנשים מסורתיים שעמלים לפרנסתם במפעלים, שמתחילים לעבוד מוקדם. אני מבקש לומר לחברי הכנסת החדשים, שלא היו בכנסות קודמות, אני רוצה להקריא להם פרוטוקול של ישיבת מליאת הכנסת, שבה שר הפנים האריך את שעון הקיץ, ולשר הפנים קראו אופיר פינס-פז. הוא מבקש להצביע על הצעת החוק להארכת שעון הקיץ, שהייתה הרבה פחות ממה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, והוא אומר שתמכו בהצעת החוק הזאת שאופיר פינס, שר הפנים,

תמכו בה חברי כנסת מכל סיעות הבית, כולל שינוי. הצביעו בעדה כל חברי הכנסת, מכל קצוות הבית, משום שחבר הכנסת חיים אורון מסיעת יחד-מרצ גיבש יחד עם דוד אזולאי הצעת פשרה שריצתה את כולם, לרבות סיעת שינוי. כמה תחזור על הדבר הזה? אנחנו לא עומדים מאחורי זה. בסדר, לא יהיה מאבק על זה, בסדר. אני רק רוצה שידעו. אין מאבק על זה, זה בסדר. אתם רוצים שעון קיץ שעתיים, תעשו שעתיים. אין דמיון לאירופה, גם אתם יודעים, אלא אם כן לא למדתם את העניין. שעות השמש באירופה, במדינות הצפוניות, זה שונה לחלוטין, אני לא יודע אם למדת ליבה או לא, אם למדתם על האטמוספירה, אם למדתם על כל מה שנלווה ביקום, לשמש, אין דמיון בכלל. לא למדנו, היינו שם וראינו שב-22:00 עוד אור. נכון, אז מה אפשר לעשות? אנחנו אבל נמצאים, חבר הכנסת רובי ריבלין, אנחנו נמצאים במדינת היהודים, ורוב האנשים פה הם יהודים, ורוב היהודים גם אכפת להם הנושא הזה,

זה לא כמו באירופה ובארצות-הברית. צריך לסיים, חבר הכנסת. אני מסיים. רק בקטע הזה, אדוני שר הפנים, מה שנאמר באותו יום במליאת הכנסת. אומר הדובר, לא אזכיר את שמו, הוא באמת, אני סתם מרגיז את סיעת מרצ ואין לי שום עניין לעשות את זה. קיבלנו פשרה, ולא את המודל שלכם, והוא מתריע בפרוטוקול, והוא אומר: תדעו לכם מה שיקרה, למה רעש? למה הרעש הזה? אני בקושי שומע את הדובר לידי. חברי הכנסת. הוא אומר ככה: היום יהיה שר פנים עם השקפת עולם אחת, הוא יאריך את שעון הקיץ. מחר יהיה שר פנים עם השקפת עולם הפוכה, והוא יקצר את שעון הקיץ.

לכן הגענו, הכנסת כולה, למסקנה שצריך שיהיה מועד אחד שקבוע בחוק. צריך לסיים. אני מסיים. אני לא מנהל מאבק על שעון הקיץ, הוא איננו נושא דתי, אין בו נושא הלכתי, ממש לא. במקרים רבים, בציבור שאני מייצג, שעון הקיץ הוא דבר טוב. אבל תדעו שבהארכת שעון הקיץ עכשיו, באותם שלושה שבועות, שפשוט מעבירים את החושך ל-06:45, ל-06:50, שאז אנשים ייסעו לעבודה בחושך, תודה רבה. לא יהיה חיסכון, לא בחשמל ולא בתאונות דרכים.

אני לא נגד. אני אצביע נגד כי אני חושב שצריך להצביע נגד, אבל תצביעו בעד,

תודה רבה, חבר הכנסת. אדוני השר, אתה רוצה לסכם את הדיון? אני נעתר לבקשת חברי הכנסת מכל סיעות הבית, נענה בהצבעה. אנחנו עוברים לשתי הצבעות, חברי הכנסת. תם הדיון. אנחנו עוברים להצבעות. נצביע על הצעת החוק שהציג שר הפנים גדעון סער, הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 3), התשע"ג 2013, בקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס'

בעד, 48, נגד, 5, אין נמנעים. אנחנו מעבירים את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. עוברים להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שהייתה מוצמדת. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון,

שעון קיץ), התשע"ג 2013,

מוקדם בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 48, נגד, 5, אין נמנעים. גם ההצעה הזאת עוברת לוועדת הפנים.

אנחנו עוברים להצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון) (עדכון מחירי המטרה), התשע"ג 2013, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר החקלאות יאיר שמיר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון) (עדכון מחירי המטרה), התשע"ג 2013. חוק תכנון משק החלב, התשע"א 2011, מסדיר את תכנון הייצור של החלב הגולמי במטרה לפתח, לייעל ולבסס את משק החלב בישראל, תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב ושיווקו ואספקה סדירה של חלב ומוצריו לאוכלוסייה בישראל, תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות ולציבור. מחיר המטרה הוא כלי חשוב בין אמצעי התכנון המיושמים בענף חלב הבקר לפי החוק. זהו המחיר אשר המחלבות משלמות ליצרנים בעבור ליטר חלב גולמי במטרה להבטיח ליצרנים, שהם החקלאים המייצרים את החלב ברפתות החלב, שהיקף הייצור שלהם מוגבל על-ידי מכסה, רווח סביר ממכירת החלב למחלבות. במסגרת החלטת הממשלה הוטל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועל משרד האוצר לפעול לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך זה, ומכאן תיקון החקיקה הכלול בהצעת חוק זו. מטרת הצעת החוק היא לאפשר לשר החקלאות ולשר האוצר לתקן את תקנות מחיר המטרה לצורך ביצוע שינויים אלה וליישם את מתווה ההתייעלות של ענף הבקר לחלב בהתאם להסכם שהיה עם החקלאים ולהחלטות הממשלה.

מוצע לתקן את הוראת המעבר שבסעיף 44 לחוק ולקבוע כי לצורך יישום החלטת הממשלה יהיו רשאים השרים, החקלאות והאוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות בנושא עדכון מחיר המטרה הוראות שאינן לפי נוהל ההתחשבנות שהיה קיים ערב החקיקה של החוק באותם נושאים. הצעת חוק זו מקדמת את יישום ההסכם בין המגדלים לממשלה ואת החלטת הממשלה ומשתלבת במאמצי הממשלה לפעול להפחתת מחיר מוצרי החלב לצרכנים. אני מבקש לאשר את ההצעה.

תודה רבה, אדוני השר. אנחנו עוברים לדיון. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני, יש לך שלוש דקות. בבקשה.

לך. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, אין ספק שמחיר המטרה, כשהמטרה הסופית היא להוריד את המחיר לצרכן, זאת מטרה חשובה. אבל אל לנו לשכוח שבדרך הורדנו מחירים לרפתנים, הורדנו את המחירים לבעלי המשקים. זכורות עוד מהקדנציה הקודמת ההפגנות הגדולות שהיו ליד הכנסת. חבר הכנסת שי חרמש ייצג את הרפתנים, והיום לצערנו אין בכנסת מי שייצג אותם, אז אני ממלא את מקומו לצורך העניין. אבל אז הזדהינו אתו בעניין הזה. הביאו פרות כמעט לתוך הכנסת. בסופו של דבר, לאחר משא-ומתן, אומרים שיש הסכמה, אבל ההסכמה הזאת נעשתה בדוחק רב, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בדרכנו זו, שלא נגרום לכך שייצור החלב, או שהרפתות לא יהיו רווחיות, ונראה, כמו בחקלאות, שהענף הזה מתמעט והולך, כפי שגם כיום רפתנים רבים מזהירים שבמחיר המטרה הזה הם לא יוכלו להחזיק מעמד. יש לנו עניין להוריד מחירים, אבל צריך לדעת עד איפה. למה אני אומר את זה? תלוי על מה מורידים את המחירים. הורדת מחירים של מצרכי יסוד, של מוצרי החלב, זה דבר חיובי. אפשר ללכת עד הקצה, אבל אנחנו בסך הכול עשינו מחיר כולל, הורדנו את המחיר הכולל לליטר חלב גולמי, שזה מחיר נמוך לכל מוצרי החלב, ואסור לנו לשכוח שהיום רוב רובם של מוצרי החלב הם מוצרים יוקרתיים, לא מצרכי יסוד של חלב. אם אנחנו הולכים לעשות צעד כזה, להוריד את מחיר המטרה של החלב, זה צעד מבורך, אבל היינו צריכים להשכיל ולכוון את זה שזה דווקא יבוא לידי ביטוי במוצרי החלב המפוקחים,

אנחנו יודעים היום מה המשמעות והקשיים שיהיו בעתיד לנוכח הגזירות החדשות. אני רק רוצה לספר לכם, אדוני השר, שכל מוצרי החלב יהיו חלק מייקור המחירים שכל המשק יסבול מהם, כמו העלאת המע"מ, הייקור בדלקים ועוד, שייקרו את כל המוצרים. אני אספר לך סיפור שסיפר לי עובד ותיק בכנסת. הוא אומר לי: תראה, החלטתם על 1% במע"מ, אבל אני אספר לך עובדה. בחנות שאני בא לקנות כל יום שישי את החלה היה שלט. החלות עלו 4.5 ש"ח, החלה הפשוטה. היה שם שלט: בעקבות ייקור מס ערך מוסף מחיר החלה 4.80

1% מביא מ-4.5 ל-4.80? זה בכלל לא ככה, זה 7% 8%. העלו מ-4.5 שקלים ל-4.80, ובשלט לאור יום: בעקבות העלאת מס ערך מוסף ב-1%. זה בדברים קטנים. אנחנו יודעים שכשעולה מס ערך מוסף ב-1%, המשמעות והניצול הם הרבה יותר, גם במוצרים האלה. אדוני השר, זה לא התפקיד שלך, אבל שר הכלכלה, יכול להיות שזו בקשה שלך, גם אם אנחנו מעלים מחירים, בסופו של דבר היום חייבת להיכנס הרגולציה לפיקוח. היום כמעט אין פיקוח של התמ"ת על מחירים בחנויות המכולת. אנחנו עדים לכך שהיום המכולות השכונתיות, שמשרתות בעיקר את האוכלוסיות הקשות והחלשות יותר,

אין להם אפשרות לקנות במרכזי קניות, אין להם אפשרות להגיע ברכב. הם קונים מהיד לפה, קונים במכולות השכונתיות. שם היום, לפי הרבה תלונות שמגיעות לשולחני, יש הפקעות מחירים, ודווקא במוצרי יסוד, שעליהם מבוססות המכירות שלהם. אם אנחנו רוצים, המטרה שלנו היא לא להעלות מחירים, אנחנו צריכים שזה באמת יתבצע באופן מעשי, ולא לבוא למצב כזה שכאשר אנחנו שואפים להוריד מחירים, אנחנו שואפים שהמחירים יהיו נמוכים, אנחנו לוחצים את הרפתנים בעניין הזה, אבל בסופו של תהליך זה מגיע לקצה, לצרכן עצמו, לתושב עצמו, לקניין עצמו, לקונה הפרטי, והמחירים בסוף גבוהים.

תודה רבה. חבר הכנסת מוחמד ברכה, איננו נוכח, מנחם אליעזר מוזס, איננו נוכח, חבר הכנסת ישראל חסון, איננו נוכח. אדוני השר, אתה רוצה לסכם או שנעבור להצבעה? אני רוצה להסביר בכמה מילים.

תודה רבה, אדוני השר. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון) (עדכון מחירי המטרה), התשע"ג 2013, בקריאה ראשונה. עברנו להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק

בעד, 27, נגד,

אין נמנעים. הצעת החוק תעבור לוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעת חבר הכנסת משה גפני בדבר ביטול צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ג 2013, דיון והצבעה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים וחברי הכנסת, הכנסת יוצרת הערב תקדים, תקדים שנאבקתי עליו זמן רב. יש חוק, נדמה לי מ-1949, ששר האוצר רשאי להביא בצו הפחתה של מכס, וזה מאושר אוטומטית, לא צריך הצבעה בשום מקום, לא ועדת כספים,

הכול בסדר. והנה, מה שהיה נכון ב-1949 לא נכון ב-2013, ו-2003, וגם לא נכון ב-1993. אני אביא את הדוגמאות.

קודם כול, צו ההפחתה שעליו מדובר זה צו על הגלידה,

גלידה. גלידה זה קונוטציות מעניינות.

עם גלידה שמנה ההפחתה יותר גדולה ורזה, ההפחתה יותר קטנה. הפסד הכנסות המדינה ממסים זניח,

זה לא עושה שום דבר. זה אולי בגלל הסכמים בין-לאומיים. בוועדת הכספים היום בבוקר הביא משרד האוצר את החוק שפשוט עושה צחוק מהאמנות הבין-לאומיות, מכיוון שבאמת מדובר שם, במה שהיה בוועדת הכספים, על ייצוא, אבל לא כותבים את המילה ייצוא, כותבים את מספר התושבים שעליו מדובר ומתאימים את זה למדינת ישראל ולרשות הפלסטינית. על כל פנים, זה צו הפחתה. עכשיו תשמעו, רבותי חברי הכנסת, מה העלו. את הגלידה הפחיתו, לא יצא לצרכן מזה שום דבר, מכיוון שמחירי הגלידה לא הופחתו, אבל את מחיר דגי האמנון העלו, ומי שהולך לרכוש לפני שבת דגים שעד היום הוא רכש ב-15 שקלים, היום הוא רוכש אותם ב-40 שקלים, בגלל צו ההעלאה.

מפחיתים את מה שלצרכן לא יוצא מזה שום דבר, ומעלים עם נזק אדיר לצרכנים, בקנה מידה בלתי נתפס. עכשיו אני אתן לכם דוגמה של הפחתה. אדוני סגן השר, היות שהתעניינת בזה, אז תראה שבמשרד האוצר לא נמצא כל השכל. לא, לפעמים נדמה מהנאומים שלך שכן, אבל אני שמח שאתה אומר שלא. אני לומד ממך. אני נאבקתי על הפחתת המכסים. השרה יעל גרמן זוכרת בתור חברת כנסת שהיית לפני שנהיית שרה, שניהלתי מאבק על הנושא של הפחתת המכסים בטקסטיל. אמרתי: אם המחירים לא יורדים באופן משמעותי, וזה גורם לסגירת מפעלים, הפחתת המכסים לא שווה שום דבר, היא לא משיגה את המטרה שלה, והיא עושה נזק לתעשייה הישראלית,

650 מיליון שקל מדינת ישראל הפסידה מהפחתת המכסים, לא הועילה לצרכנים כלום וגרמה נזק בל יתואר למפעלים ולעובדים במפעלי התעשייה. טענתי שלא צריך לעשות את זה. אז את האלקטרוניקה הבידורית עצרתי, 150 מיליון שקל, והפחתת המכסים בוטלה. 450 או 480 מיליון שקל נשארו במלחמה בוועדת הכספים, ובאו עובדי התעשייה וכו'. משרד האוצר נעמד על רגליו האחוריות: בשום פנים ואופן לא להוריד את הפחתת המכסים, להשאיר אותם, שמדינת ישראל תשקיע 480 מיליון שקל ללא שום תועלת לאף אחד,

בסדר, עמדה, אני מכבד את העמדה. אדוני סגן שר האוצר, לא עבר חודש, החליט משרד האוצר בהחלטת הממשלה בתוכנית הכלכלית לבטל את הפחתת המכסים. אז איפה השכל, בהחלטה חודש קודם או בהחלטה של החודש אחרי כן? אולי היו באים אלינו ללמוד, והיינו אומרים להם שהפחתת המכסים הזאת רק מפחיתה מאוצר המדינה, עושה נזק למפעלי התעשייה ולא מורידה מחירים. למה הסכמת? לא הסכמתי, תשאל את יעל גרמן. לא הסכמתי, ניהלתי מלחמה. שלוש ישיבות עשינו, או שתי ישיבות עשינו על זה במשרד האוצר. אתה יודע שאני מכבד את משרד האוצר. לא הסכמתי. אם הייתי ממשיך בלי החלטת הממשלה, הייתי מונע את זה. חבל על הכסף, יש לי במה להשקיע 650 מיליון שקל מיותרים שהלכו לריק, שעשו נזק ולא הביאו תועלת לכלום. אותו דבר אתם עושים עם הגלידה. בא שר האוצר, הביאו לו הפקידים את הפחתת המכסים על הגלידה, ללא שום תועלת, אבל, העלאת המחירים של דגי אמנון, העלאת המחירים מ-15 שקלים ל-40 שקלים. אני מודיע בזאת לכנסת: מכאן ואילך הפחתת מכסים תובא לאישור מליאת הכנסת, גם אם זה לא יאושר, תצביעו נגד, מה אני אעשה. השכל לא תמיד נמצא במליאת הכנסת, לפחות לא ברובה, כאשר אני לא בקואליציה. ואז, לא, לא אמרתי, אמרתי את זה בבדיחה. לא תמיד ההחלטות שמתקבלות בקואליציה הן החלטות נכונות. אני חושב שצריך לבטל את הצו הזה, אבל אם לא יבטלו את הצו הזה, לפחות שיפנימו את הבעיה, שהכנסת סוברנית להחליט גם על הפחתות מחירים שיש להן השלכות על התעשייה, יש להן השלכות על הצרכנים. לא תמיד החלטה על הפחתת מכסים היא החלטה חיובית, ולא תמיד העלאה היא העלאה שלילית. במקרה הנוכחי, ההפחתה, אין לה ערך, והעלאת מחיר דגי האמנון עושה נזק בל יתואר. אני מבקש ממליאת הכנסת לקבל את הצעתי ולדחות את הצו,

15. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. אנחנו עוברים לדיון. חברת הכנסת מיכל רוזין, איננה נוכחת, חבר הכנסת דוד אזולאי, לא נוכח. חבר הכנסת נסים זאב.

הוא מוותר. אנחנו עוברים להצבעה. זו הצבעה על ההצעה לבטל את צו ההפחתה. חברי הכנסת, תשימו לב, מי שמצביע נגד בקשת גפני מצביע בעד הותרת הצו על כנו, מי שמצביע בעד בקשת גפני מצביע בעד ביטול הצו. הצעת חבר הכנסת משה גפני בדבר ביטול צו תעריף המכס והפטורים ומס

15), התשע"ג 2013, לא נתקבלה.

27. בקשת חבר הכנסת גפני נדחתה, והצו נשאר על כנו. אנחנו עוברים לשאילתות. אני מזמין את סגן שר הביטחון, חבר הכנסת דני דנון, להשיב על שאילתה מס' 7, של חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת אלעזר שטרן.

הכנסת, מי שרוצה לדבר, אני מבקש שיצא החוצה. בבקשה, חבר הכנסת שטרן. בינואר 2012 הוגשו לשר הביטחון הקודם מסקנות ועדת שמגר בנושא פדיון שבויים ונעדרים, שעסקה בשיקולים, בעקרונות ובתהליכים של מדינת ישראל בכל הנוגע לעסקאות חילופי שבויים בעתיד. כיוון שסוגיית שליט הושלמה, מדוע טרם פורסמו המסקנות? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, סוגיית הדיון

משא-ומתן לפדיון שבויים היא סוגיה ביטחונית, ערכית וציבורית מהמעלה הראשונה, ולפיכך מונתה ועדה על-ידי שר הביטחון הקודם, מר אהוד ברק, בשנת 2008, ועדה נכבדה, לדון בנושא החשוב הזה ולהגיש המלצות. הוועדה כללה את השופט בדימוס מאיר שמגר, אלוף במילואים עמוס ירון, מנכ"ל המשרד לשעבר, ואת פרופסור אסא כשר.

כפי שציין חבר הכנסת שטרן, הגישה דוח והמלצות לשר הביטחון הקודם בינואר 2012. הדין-וחשבון טרם הוצג בממשלת ישראל. כפי שאתה יודע, חברי חבר הכנסת שטרן, שר הביטחון ואנוכי נכנסנו למשרד לא מזמן. עסקנו בסוגיות שונות, אבל יש בכוונתנו

לכנס דיון בנושא, לזמן את הגורמים המקצועיים השונים ולהביא את ההמלצות של המשרד בפני הממשלה. שאלה נוספת. אדוני סגן השר, אני מודה, התשובה קשה לי, ואני אומר למה. גלעד שליט חזר הביתה, לשמחת כולנו, אני מניח, לא לשמחת כולנו על המחיר, לפחות לא לשמחתי, כבר לפני למעלה משנה וחצי. אנחנו כל הזמן, אני חשבתי שנכון לפרסם את המלצות הוועדה, שסיימה את עבודתה עוד טרם חתימת העסקה, רק כדי שהשיקולים שהונחו לפני הוועדה החשובה, שסגן השר רק עכשיו מנה את חבריה, יובאו לידיעת הציבור, למרות שהייתה אמירה מפורשת כשהוקמה הוועדה שזה יהיה לפעם הבאה, בעזרת השם שלא תהיה. אני מודה שחשדתי כבר אז שהשיקולים לא עולים בקנה אחד עם הקמפיין הציבורי ועם מסע יחסי הציבור, שנועד, ולעניות דעתי גם הצליח, לשנות את דעתה של הממשלה, ואולי גם של העומד בראשה. אולי תעבור לשאלה, אדוני חבר הכנסת? בבקשה. אני רוצה לשאול, נראה לי שכבר עבר מספיק זמן. אין לנו שום ביטחון שאירוע כזה לא יתחיל מחר, ואז עוד פעם יגידו שלא דנים בזה כשיש אירוע. הממשלה הזאת לא נולדה היום. כמו שציינת, שלושה חודשים. אני חושש שאותם שיקולים שהביאו את הממשלה עד היום לא לדון בזה, גם את הממשלה הקודמת,

אני שואל את סגן השר: מתי המלצות הוועדה יובאו, אם לא לאישור הממשלה, לפחות לידיעת הציבור?

אני מסכים עם דבריך שזו העת לדון בנושא חשוב זה,

חס וחלילה, בשעה שאנחנו נלחמים ונאבקים על שחרור חטוף או חטופה ישראלית. לכן השעה מתאימה. אבל למען הסדר הנכון צריך לקיים דיון על זה במשרד הביטחון, להביא את הדברים לממשלת ישראל, ולפרסם את המסקנות. אני מניח שחברי הממשלה ירצו לראות את הדין-וחשבון לפני שהוא מפורסם, ואני מבטיח לך שאני,

את הדיון הפנימי אדחוף, יתקיים בהקדם בתוך משרד הביטחון. לאחר מכן נעביר את זה לממשלה, ונצטרך לקיים דיון בנושא הזה.

אני לא יכול לנקוב פה בתאריך. אני יכול רק לומר שאת החלק של משרד הביטחון אנחנו נקיים בשבועות הקרובים, את הדיון הפנימי בתוך המשרד, ואת ההמלצות נעביר לממשלת ישראל. תודה, סגן השר דני דנון. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ג, 25 ביוני 2013, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.